לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34) (החלפת המונח אירוע אסון המוני), התשע"ח 2017, הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ח 2017, הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשע"ח 2017, הצעת חוק גביית אגרות בעד בחינות בגרות והנפקת מסמכים נלווים, התשע"ח 2017, הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 6 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ח 2017. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56) (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4767/20 וכלה בהצעת חוק פ/4793/20: הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון, הנחה בארנונה לרופאים מתמחים בפריפריה), התשע"ח 2017, מאת חברי הכנסת יעל גרמן ואלי אלאלוף, הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, מימון טיולים שנתיים לתלמידים שהוריהם אינם יכולים לשלם), התשע"ח 2017, מאת חבר הכנסת איציק שמולי,

עוד הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בדבר הצהרה על תאריך הכניסה לתוקף של חילופי מידע לפי הסכם הרשות המוסמכת הרב-צדדי בדבר חילופי דוחות בין מדינות (CbC). כמו כן, אבקש להודיעכם כי בהתאם לסעיף 89 לתקנון הכנסת החליטה ועדת הכספים על חידוש הדיון בהצעת חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), התשע"ח 2017. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, נאומים בני דקה. אין הצעות אי-אמון היום. אנחנו נפעיל את ההצבעה כדי שתוכלו להירשם. בבקשה, מי שמעוניין יכול להירשם לנאומים בני דקה. חבר הכנסת חנין יפתח את הנאומים היום, שאני לא אשכח שהצבעת, ואחריו, חבר הכנסת חיים ילין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אנחנו קוראים בדאגה גדולה על הכוונה לפטר 1,700 עובדים ממפעלי טבע בישראל. הדבר הזה מרגיז ומקומם במיוחד נוכח העובדה שלאורך השנים חברת טבע קיבלה הקלות מס של מיליארדים ממדינת ישראל, כדי לייצר מקומות תעסוקה. לא ייתכן שעכשיו, כאשר מנהלי החברה הסתבכו בהשקעות כושלות, מי שיצטרכ לשלם את המחיר אלה עובדים שעובדים בישראל, עובדים בצורה מצוינת, מייצרים לחברה מוצרים מצוינים, מייצרים לחברה אפילו תוצאות כלכליות טובות. לא ייתכן שהעובדים יהיו אלה שמשלמים את מחיר ההשקעות הגרועות האלה. אני מציע לכנסת לשקול ברצינות לדרוש החזרה של הכספים שחברת טבע קיבלה כהטבות מס כדי ליצור מקומות עבודה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. כבוד היושב-ראש, אנחנו שמענו על הסאגה של שר הבריאות שמתפטר. אני לא רוצה להיכנס לניתוח הפוליטי למה,

אותי מדאיג רק דבר אחד: כבוד היושב-ראש, מתנהלים דיונים בכנסת, 80 ילדים, 80 ילדים, מחכים לתרופה, 80 ילדים חולי SMA מחכים לתרופה. למי יפנו עכשיו, כשאין שר בריאות? מי יטפל בהם? מי ידאג להם שיהיו 160 מיליון שקל בתקציב כדי להציל את החיים שלהם? כבוד היושב-ראש, זה מה שמדאיג אותי. לא חקירות, לא אם הממשלה תיפול, לא אם יש רכבות בשבת, לא אם מקדשים את השבת או לא,

זה פיקוח נפש. זה המהות שלנו כחברי כנסת. אם אנחנו כחברי כנסת לא יכולים להתאחד וללחוץ על שר הבריאות לפני שנכנסת לתוקף ההתפטרות שלו להציל את 80 הילדים, אז לְמה הכנסת? תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת אילן גילאון,

ואחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, שפר גורלי שאני יכול לחתום על כל מילה ששני חבריי הקודמים אמרו, גם על המפוטרים בטבע וגם על מה שחבר הכנסת חיים ילין דיבר, על הילדים, ולכן, זה מאפשר לי, ב-50 שניות שנותרו לי, לדבר על תופעה של תדהמה שקרתה לי. אתה יודע, אדוני, אני חשבתי שראיתי בכנסת הכול, ואני לא יכול יותר, נעלמה לי היכולת להגיד: כזה לא יכול להיות, אני לא מאמין שזה קורה. ואז אני מסתכל לפני שבוע בטלוויזיה ומשפשף עיניים על התוכנית עובדה, ורואה את הדרך,

שבה מתמנים שופטים בישראל, על ידי ועדת מינויים פרסונלית, שכל האנשים בה מקשה אחת, וממנים רק אנשים מסוג אחד, והשופטים העתידיים הולכים ומתרפסים ומרקדים לפניהם. ואני מסתכל ואני אומר לעצמי: בקצב הזה לא יהיו יותר שופטים בירושלים, במפלט האחרון,

של האיזון הדמוקרטי במדינת ישראל שנשאר היום, עם העריצות של הרוב כאן. אני אומר לעצמי: לא יהיו שופטים, יהיו לבלרי משפטים, ופה אולי, וזה המשפט שאני רוצה לנעול בו: היום, כשאנחנו בעידן הצרפתי, אדוני, ז'אן ז'אק רוסו אמר שהבושה היא בת לווייתה של היכולת להבחין בין טוב לרע, ובמקום שאין בושה אין יכולת להבחין בין טוב לרע. זה מה שחשתי ממינוי השופטים ומהדרך שבה זה נעשה. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השרה, אני גם מבקש לדבר על השערורייה הגדולה של חברת טבע. היום נחשפנו שוב לפרטים, הייתי אומר, אדוני היושב-ראש, מקוממים, פשוט מקוממים. אנחנו פה מתמודדים עם שערורייה שלטונית, ואם תרצה, אדוני היושב-ראש, מחדל שלטוני, שהוא אולי חסר תקדים. החוק לעידוד השקעות הון, אדוני היושב-ראש, יש לו מטרות מאוד מאוד ברורות: לעודד השקעה ולעודד השקעה בפריפריה, והינה, שני הדברים הללו לא קורים, והחברה הזאת זוכה בפרק זמן של כעשור ל-20 מיליארד שקל הטבות מס, שערורייה, ולא מקיימת את תנאי הסף של החוק לעידוד השקעות הון. אין דין ואין דיין, אין פיקוח, אין בקרה, והם עושים ככל שעולה על דעתם. הביקורת, אדוני היושב-ראש, אינה מופנית לחברת טבע, היא בעולם הזה כדי לעשות רווחים. הם מדברים לעיתים על אחריות תאגידית, אבל אנחנו רואים שמה שמנחה אותם זה חמדנות. הגרוע ביותר,

אדוני היושב-ראש, מאוד יכול להיות שאנחנו, בשנת 2017, עדיין נותנים לטבע הטבות הון. לא האוצר ולא רשות המיסים מוכנים לחשוף פרטים על השערורייה הזאת,

בקנה מידה עולמי. עכשיו, דבר אחד נוסף אני רוצה לומר: אני קראתי בעיתונים שבכוונתה של חברת טבע, כחלק מתהליכי ההבראה, להעתיק את דפוסי הייצור מישראל למדינות אחרות, כדי שעלות העבודה תהיה נמוכה יותר. ואני מכאן קורא לממשלה, לאחראים לפיקוח ולבקרה, לעשות הכול, משום שזה לא יהיה רק ה-1,300 או ה-2,000 3,000 עובדים שהם הולכים לפטר, אלא אנחנו הולכים להתמודד עם בעיה רבתי, של פיטורים המוניים.

אנחנו רוצים למנוע, אדוני היושב-ראש. תודה. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אדוני היושב-ראש, אין ספק ששירותי רפואה דחופה הם חשובים בעיקר בפריפריה. זו הסיבה לכך שנפגשתי כמה פעמים עם מנכ"ל מד"א,

כדי להנגיש את שירות הרפואה הדחופה ביישובים הערביים. הגענו לסיכום לגבי היישובים, בשלב זה: אכסאל, הייתה ישיבה במועצה, בהשתתפות חברי אוסאמה סעדי וראש המועצה, ערערה בוואדי עארה, הייתה ישיבה דומה גם עם ראש המועצה ידידי מודר יונס, ומחר תהיה ישיבה דומה בחורה. בשלושת היישובים האלה, תהיה תחנת מד"א למתן שירות ביישובים האלה, שלא נהנו מהשירות החשוב הזה, ליישובים והיישובים מסביב. אני מקווה שנצליח להחדיר את הרפואה הדחופה ואת שירותי מד"א ליישובים נוספים, זה משפר את איכות הטיפול הרפואי. תודה לחבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

קודם כול ברצוני לברך את האורחות שלנו ביציע, את הקבוצה של נשים עושות שלום, לא למחוא כפיים, באמת, אתן מזכירות לנו, שבוע אחרי שבוע, את הצורך לרדוף את השלום עד אשר נשיג אותו, פשוטו כמשמעו. והיום אני רוצה להקדיש את הדקה שלי למשבר ביחסים שלנו

כבר ארבעה חודשים השגרירה שלנו, עינת שלאין המצוינת, אינה נמצאת ברבת עמון ואינה מייצגת שם את מדינתנו, בעקבות התקרית המצערת עם המאבטח, כולנו ידענו על התקרית הזאת, התבשרנו עליה בכלי התקשורת, אז התקרית עוד לא הסתיימה, והיא מעיבה על יחסי השלום בין שתי המדינות שלנו. השלום עם ירדן הוא שלום אסטרטגי. ירדן היא אחת משתי המדינות שעדיין מקיימות איתנו את ברית השלום, שחתמנו עליה בשנת 1994, אבל מה לעשות, בהיעדר שגרירה, ובגלל המשבר שקיים כעת, בלי שיש נכונות אמיתית לפתור אותו ולמצוא את הפתרון שדרוש כדי שאנחנו נצא מהברוך הזה, נפגעים רבדים כל כך חשובים של חוזה השלום. קודם כול, תעלת הימים, כל ההתקדמות בנושא החשוב הזה כרגע נמצאת בסכנה. יש איומים, ששני הצדדים מחליפים ביניהם, והדבר הזה עלול לפגוע קשות בפרויקט. המסחר, כמובן, והיחסים הבילטרליים בכלל. כל זה כרגע מרוקן מתוכן אמיתי את הסכם השלום שלנו עם הממלכה ההאשמית-ירדנית. ירדן היא שותפה מאוד חזקה ומאוד חשובה לנו. גם בנושא של ביטחון, הביטחון היומיומי שלנו, אבל לא רק בזה, גם בבנייה של קשרים אמיצים וחזקים לעתיד לבוא, שאנחנו נוכל,

להרחיב את המעגל של העמים שנמצאים איתנו כאן, במזרח התיכון, ביחסי שלום. תודה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. כבוד היושב-ראש, ראשית אני רוצה לברך את נשים עושות שלום, שהן אורחות כאן, ביציע, על העבודה החשובה והמבורכת שהן עושות. אהלן וסהלן. אני גם אומר אהלן לתלמידי בית ספר מבית ג'ן, גם להם: אהלן וסהלן בל-כנסת. היום אומנם היו לנו אורחים יקרים, אבל לצערי בוועדת החוקה המשיך יו"ר הוועדה לדון גם בחוק הלאום, והיום נדון הסעיף בחוק אשר בעצם נועד לבטל את מעמדה הרשמי של השפה הערבית. אחד המשפטים החזקים שנאמרו בדיון היום בוועדה, שזה חסר תקדים שמדינה מבטלת שפה רשמית בה.

זה משהו חסר תקדים, שמדינה מבטלת שפה רשמית שלה, במיוחד כשמדובר בשפה רשמית של כ-20% מהאזרחים במדינה, מיעוט לאומי, מיעוט לשוני, מיעוט ילידי, מיעוט מאוד גדול, של 1.5 מיליון. אני מקווה, כבוד היושב-ראש, שהדבר הזה לא יקרה כאשר אתה בעצם היושב-ראש של הכנסת, ולא יקרה בכהונתך, והדבר הזה באמת לא יקרה.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. תודה, אדוני היושב-ראש. כבר קודמיי ציינו,

את השורות המאוישות פה, למעלה ביציע, בנשים עושות שלום. אני כבר מזמן לא ראיתי אצלנו, במציאות הישראלית, עקשנות כל כך גדולה ודבקות כל כך גדולה, ובעיניי זה נותן דוגמה, אני מקווה, ייתן דוגמה, לרבים וטובים בנו, ללכת בדרך הזאת, ששמה שלום בינינו לבין הפלסטינים.

אני רוצה לעסוק בקצרה בדבריה של סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, שהיטיבה להשביח ולשפר את יחסי ישראל עם יהדות התפוצות בריאיון שהיא נתנה לערוץ i24. כולנו יודעים שיש משבר בין יהדות ארצות הברית לבין ישראל, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות,

זה לנסות לחבר את הקהילה היהודית בארצות הברית מחדש אלינו, כי הקשר איתה הוא חשוב, מכל היבט, ובאה סגנית השר ושפכה שמן למדורה, הוסיפה זרדים למדורה ותרמה תרומה מיותרת לחלוטין להגדלת הכעס והטינה שיש היום בקרב יהדות ארצות הברית כלפי ישראל. להטיל דופי בנאמנות של יהדות ארצות הברית למדינת האם שלה זאת אמירה ממשפחת האמירות האנטישמיות, שאם היה סגן שר החוץ האמריקני אומר דבר דומה, היינו כולנו מפה דורשים שיפוטר, ויכול להיות שהוא כבר היה הולך הביתה ממילא. היהודים שחיים בארצות הברית הם אזרחים אמריקנים, הם נאמנים לארצם, ויחד עם זה יש להם זיקה חשובה מאוד למדינת ישראל, ועל כך אנחנו צריכים גם לברך אותם, גם להודות להם וגם לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לקיים את הקשר הזה.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני תחילה מברך את נשים עושות שלום ומקווה שיצליחו בעבודתן ובשליחות שלהן, לפחות יביאו רוח חדשה למראה המלחמה הקודר שבאווירה או באקלים שלנו,

אני גם מברך את תלמידי בית הספר בית ג'ן, ואנחנו גאים בהם, בית הספר הזה תמיד תופס את המקומות הראשונים בתוצאות הבגרות במדינה, אז כל הכבוד. אדוני היושב-ראש, התפרסם בעיתונות דוח על המחסור הגדול במקלטים ביישובים הערביים, ובהם היישוב שלי,

שאין בה אף מקלט אחד, אפילו ש-70% מהתושבים במרחק 40 ק"מ מהגבול הצפוני הם ערבים. בעבר הייתה הנחה במשרד הביטחון שהערבים אינם מטרה להתקפה במלחמות של ישראל עם שכנותיה, אבל באה מלחמת לבנון 2006 והוכיחה שכן, הם מטרה ועוד איך, והיו כמה הרוגים גם ב-2006. אז מה נותר עכשיו? מה ההנחה החדשה של משרד הביטחון, ערבים לא מתים? בגלל זה אין צורך במקלטים? תודה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, אדוני. מוותר. מוותר, אז חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, בשבועות האחרונים אנחנו שמים לב למקרים במשכן הכנסת שצריכים להדאיג כל אזרח וכל אזרחית, ואם לרגע לא הייתי בטוחה שאני כאן, הייתי בטוחה שזה חלק מסדרת דרמה שנקראת "בית הקלפים". זו מציאות שמבקשת להחליש את מוסדות השלטון, בטח ובוודאי החוק של אמסלם, שרוצה באמת להסתיר מפני הציבור את מעלליו של ראש הממשלה, וכן חבר הכנסת סמוטריץ, שרוצה לדלל את הסמכויות של מבקר המדינה, וזה לא הכול, אנחנו רואים שהממשלה אינה מתפקדת, ובמקום לטפל, באמת, בעשרות מפוטרים של טבע ונגב קרמיקה, בחיילים שלא יכולים להגיע ברכבת ובמורים שעכשיו נמצאים בשביתה, הממשלה הזאת עסוקה מאוד בלכבות את השרפות שהיא עצמה עושה.

אדוני ראש הממשלה, וכל חברי הכנסת, אל לנו לתת לממשלה הזאת להמשיך לשרוד. אני בטוחה, אני בטוחה שבסופו של דבר העם יגיד את דברו בקלפי, וזה לא עוד הרבה, כי טבעו של מגדל קלפים, שכשהוא מתחיל להתפרק, הוא מתפרק עד הסוף.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת עטאונה,

ואחריו, חבר הכנסת ברושי. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בשנה האחרונה היה ניסיון לחוקק תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבנייה. אנחנו בבית הזה, חבריי לרשימה המשותפת, התנגדנו לחוק ולהרחבת התיקון בוועדת הפנים. הם אמרו בצורה הכי ברורה והכי חד-משמעית שחוק זה נועד בעיקר נגד האוכלוסייה הערבית וכדי לשמש כלי עזר לזרז את תהליך הריסת הבתים. בשבוע האחרון בתי עסק בנגב, ובמיוחד מפעלי בטון, קיבלו התראות מהיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, התראה שהתיקון נכנס לתוקף ב-25 באוקטובר 2017, והתראות לבעלי עסקים. זאת התערבות גסה בחופש העיסוק של אנשים, שהם צריכים לבקש מכל מי שבא ורוצה לקנות חומרי בניין, אפילו שקי מלט, הם צריכים לשאול אם יש היתר, ואם אין היתר והם מוכרים הם צפויים לכך שהרכב שלהם יושבת ל-30 יום. אני חושב שעצם התיקון הזה, והתחלת היישום שלו בנגב, מראים מדיניות מפלה כלפי האוכלוסייה הערבית, שנועדה להרוס את הבתים שלהם. במקום שהמדינה תחשוב איך, לפני החורף, לשבת עם הנהגת הבדואים בנגב, לחשוב איך לעצור את תהליך הריסת הבתים ולחשוב על פתרון מוסכם על כולם, היא מחלקת לבתי עסק, לא לבנות בנגב.

אני חושב שהם טועים, כי זה הוכח מ-1948 עד היום, והם מאמינים שמה שלא הולך בכוח הולך ביותר כוח ויותר כוח.

זה לא ילך. בשלוש השנים האחרונות נהרסו בנגב 3,600 בתים. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו חלק מהמקום, המקום הוא חלק מאיתנו, וככה נמשיך. תודה לחבר הכנסת עטאונה. חבר הכנסת ברושי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אני מצטרף לברכות לחברות ביציע, בתקווה שההתמדה שלהן תביא לשלום. אני רוצה להעלות פה נושא שהוא קצת חריג בשאלות שעולות פה מדי פעם. יש גם שאלות כאלה, כמו,

אדוני היושב-ראש, להתפרצות של מחלת הכלבת באזור שבין עמק המעיינות, הגלבוע, עמק יזרעאל, יוקנעם ומגידו. אם בשנה ממוצעת יש 30 מקרים, בחודשיים וחצי אנחנו עדים ל-50 מקרים של התפרצות כלבת, בעיקר על ידי תנים. זאת מחלה מסוכנת לאדם, ויכולה לגרום גם למוות, תנים חולים שמתנפלים, אבל זאת גם מחלה שגורמת נזק כלכלי גדול מאוד. זה די מצער שנוסף על הקשיים של הפריפריה,

לא פעם דיברנו פה על חולשת מערכת הבריאות בצפון, בפריפריה בכלל ובעמקים בפרט, אנחנו הוספנו הכבדה שאיננה מוצדקת, ונשאלת השאלה מדוע הממשלה והגורמים הממונים על ההתמודדות עם המחלה, שלא נולדה היום, הגיעו למצב של הזנחה וחוסר יכולת לשלוט במחלה ולבלום אותה, היא עוברת גם לבעלי חיים של הבית, ותעבור גם לכיוון המרכז, אם לא ידעו לעצור אותה. ומכאן אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, לקרוא לממשלה לטפל בזה ולהכריז על מצב מיוחד, שהתוצאה שלו צריכה להיות סיום הפרק העגום של התפרצות כל כך דרמטית של מחלת הכלבת,

שנים רבות.

תודה, חבר הכנסת ברושי. המליאה עסקה בנושא בשבוע שעבר, שר החקלאות נתן תשובות מפורטות, ואני מקווה מאוד שבאמת יהיו תוצאות לעניין. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא,

ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שישי האחרון היה יום שישי שחור. הוא היה שחור כי נוסף על מבצעים שהיו, ואנשים נהנו מזה, היה טבח במסגד באל-עריש, 305 אנשים נטבחו בזמן תפילה, מקרה של פראי אדם, אנשים שהם אויבי האסלאם, אויבי האנושות, וצריך להילחם בהם מלחמת חורמה. אבל, ויש אבל גדול: בדרך של המלחמה הזאת צריך להיזהר שלא לפגוע באנשים חפים מפשע, כי לא מספיק הרציחות שהם מבצעים, אלא גם מי שנלחם בהם מוסיף, ומספיקה הדוגמה של הלילה: המטוסים הרוסיים בסוריה הרגו 53 אנשים בטענה שהם הפציצו את דאעש. בין ההרוגים היו 21 ילדים. בנושא הזה צריך להיזהר, כי אי-אפשר, במלחמה הזאת, שהיא מחויבת המציאות וחייבים לבצע אותה, לפגוע בחפים מפשע.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת טלב אבו עראר,

הוא יהיה אחרון הדוברים, ואנחנו נעבור לחקיקה. תודה, מכובדי היושב-ראש. זה קרוב לשנה מאירועי אום אל-חיראן, שבהם נהרגו שני אזרחים, או אזרח ושוטר, יותר נכון, נהרג האזרח יעקב אבו אלקיעאן, עליהי רחמאת אללה, ולכן, היום הגשתי שאילתה, לכבודו, כדי לשאול ולברר בקשר לבקשת המפכ"ל, שהאשים את מח"ש בהעלמת מסמך סודי, רגיש, של השב"כ בתיק הזה, ולכן הוא ביקש להחזיר את התיק למח"ש. פניתי בשאלה כדי לדעת מה המסמך הזה אומר. אנחנו ממתינים עדיין לתוצאות החקירה, כבר שנה או קרוב לשנה. זה עניין חשוב מאוד, כי האוכלוסייה, המשפחה פונה אלינו ומבקשת תשובות, מכובדי היושב-ראש, ולכן רציתי לפנות בשאלה הזאת לשר המוסמך לכך, שישיב לנו.

אבל טוב תעשה אם באמת אקבל תשובה על השאלה הזאת, מכבודו, שנדע בדיוק איזה מסמך סודי זה, מה הוא אומר.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח 2017, לקריאה ראשונה, תשובה והצבעה.

גברתי השרה, שרת התרבות והספורט חברת הכנסת מירי רגב. לאחר מכן, הצבעה. הדיון התקיים בשבוע שעבר. אתם בעד. אה, את עוזרת לנו? לא, אני יודעת, אחרת הייתי מביאה את כל הקואליציה. בבקשה, גברתי. תודה, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק שאנחנו הולכים להצביע עליו היום הוא בעצם תיקון שמביא להארכתה של הוראת השעה שנקבעה בחוק להסדר הימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשע"ד 2014, פורסם ברשומות ביום כ"ד באדר, 26 במרס 2014, ובעצם הפיכת הוראת השעה להסדר של קבע. הוראת השעה נחקקה עקב המלצות ועדת זליכה לבדיקת מבנה הכדורגל בישראל, אשר מטרתן הייתה לשפר את ההתנהלות התקינה של גופי הספורט. במסגרת ההמלצות המליצה הוועדה כי כספי תמיכת המועצה להסדר הימורים בספורט יועברו ישירות לקבוצות, ולא דרך מרכזי הספורט או האיגודים וההתאחדויות, ולמעשה לבטל את האפשרות שהייתה קיימת אז בחוק המועצה להסדר הימורים, להעביר את הכסף לקבוצות דרך גופי צינור.

נקבע בתקופת הוראת השעה כי נושאי משרה בקבוצות הספורט יעברו הכשרה כפי שתקבע שרת התרבות או שר התרבות הרלוונטי. נוסף על כך, בתקופת הוראת השעה נקבע כי המועצה להסדר הימורים בספורט תתמוך בפעילות שמטרתה מניעת אלימות וגזענות בספורט.

לקראת סיום תקופת הוראת השעה, ולאור הלקחים שנלמדו, החלטנו לאמץ את הוראת השעה ולהופכה להוראת קבע. בתקופה זו גדל מספר קבוצות הספורט במדינת ישראל, וחולקו תקציבים גדולים מאוד מאוד למניעת אלימות וגזענות בספורט. מאחר שתוקף הוראת השעה פוקע ב-31 בדצמבר, אני אבקש מכם את תמיכתכם בחוק זה. תודה רבה. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח 2017. נא להצביע, חברי כנסת. ההצעה להעביר את הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח 2017,

בעד, 13, נגד, שבעה, אחד נמנע. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החינוך, התרבות והספורט להמשך החקיקה בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להחלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר תיקון טעות בחוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי תיקון חקיקה, התשע"ז 2016. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני מתנצל שאני צרוד. הבקשה היא תיקון טעות טכנית בחוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי. התיקון הוא: בחוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי, תיקוני חקיקה, התשע"ז 2016, בסעיף 1(1)(ג), סימון סעיף קטן (ח1) המובא בו צריך להיות (ח4). החוק עבר, ובשל טעות טכנית סומן סעיף קטן שנוסף לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט 1959, בסימון (ח1), אף שסימון זה כבר ניתן לסעיף קטן אחר באותו סעיף בתיקון הקודם. לכן מבקשים כאן לתקן את הטעות, ובמקום סעיף (ח1) יהיה (ח4). אני מבקש לאשר. זה תיקון טכני, זה לא רלוונטי, ואני מבקש לאשר את זה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסי יונה, עד שלוש דקות.

כשיש טעויות, אדוני היושב-ראש, צריך לתקן אותן,

אז יופי, אז אנחנו מן הסתם נצביע בעד התיקון, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ככה, גברתי השרה, בבחינת פרומו לחרפה שהולכת לבוא לפתחנו בעוד שעות קרובות, וזה חוק ההמלצות, החוק הבזוי, באמת, שכנסת ישראל מתבקשת להעביר היום, שאינו אלא חוק חסינות לראש הממשלה מפני הפללה פלילית. זה דבר נורא ואיום, שאנחנו מעלים על נס ואנחנו מפארים ומהללים את עצמנו כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, והינה היא מידרדרת לה, על ידי אותם אנשים שמפארים אותה, על ידי אותם אנשים שמהללים אותה, והינה הם רומסים אותה ברגל גסה. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת, של חוק ההמלצות, היה והיא עוברת, היא בעצם לדיראון עולם על מצחה של החברה הישראלית, על מצחה של הדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו מבקשים מבעלי המצפון, אנחנו מבקשים מחברות הקואליציה או מסיעות הקואליציה להראות יושרה ציבורית, לקום ולומר: אנחנו לא נצביע בעד החוק הבזוי וההזוי הזה, שאין לו אח ורע בחברות שמתיימרות להיות חברות דמוקרטיות. להחריג את ראש הממשלה, הרי בסופו של דבר ראינו מי ישב היום בלשכתו של דוד אמסלם, מזכיר הממשלה הורוביץ, והם עצמם, אתם יודעים מה, הם רוקחים, הייתי אומר, במקרה הזה, אני מעז לומר, אני מעז לומר, חבר הכנסת יעקב פרי, שמקשיב בקשב כה רב, הם רוקחים מזימות, פשוט כך. הם מנצלים את הרוב האקראי,

כדי לתת חסינות לראש הממשלה ולהגן עליו מפני הפללה. לא ייאמן, הדבר הזה, שאנחנו כאן, כנסת ישראל, והיה וזה יעבור, וזה הדבר המאוד-מאוד כואב ומצער: זה יהיה כתם עלינו, גם על חברות וחברי הכנסת שהולכים להצביע נגד החוק הנורא הזה. כנסת ישראל היום יורדת לשפל, יורדת לשפל מבחינה מוסרית, מבחינה דמוקרטית, כאשר היא רוצה להעביר כאן את החוק הנורא הזה שמגן על ראש הממשלה מפני הפללה. לא ייתכן, לא הגיוני, לא מוסרי. מי ייתן ויהיה הנס, ואנשים פה יימלכו לפני שהצעת החוק הזאת תגיע לכאן, ויאמרו: אנחנו לא ניתן את ידנו לביזיון הזה, שבסופו של דבר מדרדר את ישראל לקהילת העמים והקהילות הלא-דמוקרטיות והמושחתות. תודה, אדוני היושב-ראש.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר תיקון טעות. נא להצביע. הצעת ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר תיקון טעות בחוק ייצוג הולם של בני

חוק ומשפט בדבר תיקון טעות בחוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות קבע בצבא ההגנה לישראל (חיילות בשירות קבע)

(הגנה לחיילת או חייל עקב לידה או טיפולי פוריות), התשע"ח 2017, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בקריאה ראשונה. עד עשר דקות.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה,

כאשת קבע לשעבר,

במצב היום נשות קבע ואנשי קבע,

לא מוגנים מפני פיטורים אם הם עוברים טיפולי פוריות או הפריה חוץ-גופית.

אנחנו עוברים לדיון ולרשימת הדוברים: חברת הכנסת יעל גרמן, אינה נוכחת,

הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, מוותר, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח, חבר הכנסת יהודה גליק, חבר הכנסת דב חנין, מוותר, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר,

הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, שרן השכל, חבר הכנסת מיקי לוי; חברת הכנסת נאוה בוקר, חברת הכנסת קסניה סבטלובה; חברת הכנסת מרב מיכאלי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חברת הכנסת לאה פדידה, חבר הכנסת אמיר אוחנה. חברת הכנסת נורית קורן, עד שלוש דקות, בבקשה. אני סוגר את רשימת הדוברים. יש עוד חבר כנסת אחד שצריך לדבר.

צריך להגיד לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, זה חוק מאוד מאוד חשוב, כי צריך להתחשב בנשים אחרי לידה. הדברים האלה חשובים ביותר, כדי לתת לנשים גם להישאר בבית ולגדל את הילדים. אני רוצה דווקא לדבר על אתמול. הוועדה בראשותי, לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן, סיירנו אתמול בבית העלמין קריית שאול. הלכנו לראות קברים של הילדים שוועדת כהן-קדמי טענה שהילדים האלה קבורים שם. יחד איתי היו שלוש משפחות, שלוש משפחות נרגשות, שבפעם הראשונה ראו את המקום שנחזה להיות הקבר של יקירן. אדוני היושב-ראש, כשאני מבקרת בבתי עלמין אני תמיד מזדעזעת ונרגשת מחדש, מכיוון שזה רק אדמה. אי-אפשר לדעת אם יש שם קבר או לא. אין מצבות. אני מזכירה לכל הנוכחים פה שבעצם המשפחות רק קיבלו הודעה שיקירם נפטר, אבל הן לא קיבלו לא את הגופה ולא את האפשרות הבסיסית ביותר לבצע את האקט של הלוויה, את האקט של הפרדה מבן משפחה שנפטר. כך הודיעו להם, נפטר, תלכו, קברנו. בעצם את הפרדה הם אפילו לא חוו. הם לא יכלו לשבת שבעה, לא לתת קדיש ולא לעשות שום אקט דתי מול הקבר של יקירם. הם נשארו עם סימן שאלה גדול, כי הם לא יודעים אם אכן היקיר שלהם קבור באותו קבר. משפחה אחת שהייתה שם, המסמכים שקיבלנו גם ממשרד הפנים וגם מחברה קדישא שמנהלת את בית העלמין הראו שלפחות קבר אחד המסמכים נראים אותנטיים. אני מאמינה שהמשפחה תרצה עכשיו לעשות בדיקת דנ"א, ואני מובילה כרגע חוק לפתיחת הקברים כדי לזהות מי בקבר על ידי בדיקת דנ"א. אבל יש גם שני קברים נוספים שסימני השאלה רק הלכו וגדלו: משפחת שיריאן, שאמרו להם שהילד שלהם קבור בחיפה, בסגולה. הם היו גם בקריית שאול, וגם בקריית שאול אמרו להם שאין קבר. והפלא ופלא, עכשיו, כשהוועדה הגיעה, פתאום יש קבר. ואנחנו עומדים מול הקבר ומשתאים, האם זה באמת הקבר? המשפחה, היה לה קשה מאוד, אדוני היושב-ראש, קשה מאוד, קשה מאוד אדוני היושב-ראש, יואל, אני כבר מסיימת. אתה לא מנהל עכשיו את המליאה, אתה רק, עוד רגע, עוד שנייה.

חשוב. הרשימה סגורה, אמר כבוד היושב-ראש. הייתה משפחה נוספת שבעצם היו לה מסמכי פטירה שוועדת כהן קדמי המציאה. במסמכים האלה, אחד אמר כן נפטרה, אחד, לא נפטרה. סימני שאלה גדולים מאוד. בעצם מה שחשוב, שהמשפחה סוף-סוף תוכל לדעת מה עלה בגורל יקירה. אני רוצה להגיד מכאן לחברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה על כך שהשתתפת אתמול בסיור וראית את המשפחות, אדוני היושב-ראש, אין שעון? מה זה?

סליחה, אדוני, מה זה? אין שעון, תוך שנייה וחצי. תודה רבה לך.

אני מחליט.

לא, יש שעון. תודה רבה. לא נכון, אתה לא מחליט.

יש שעון.

יש תקנון ויש שעון, אז אל תגיד שאתה מחליט.

אני יודע מה זה לשבת שם. אני יכול לתת למישהו לעבור את הזמן. לא נכון.

לא נכון, לא נכון, לא נכון. אתה ממש לא יכול.

אני יכול. אתה לא יכול. נקודה. חבר הכנסת יואב קיש, תודה. תודה. בבקשה, יש לך עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, עוד לא, אני אוסיף לך. אני כמובן תומך בחוק של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני זוכר שהצעת את הרעיון הזה, ואני חושב שאתה עושה צעד חשוב ומשמעותי, אבל אני רציתי לדבר על נושא אחר. חבר הכנסת פרי, אתה יושב פה ומחייך מולי, היה לי רעיון אחר, אני פתאום רואה אותך ועולה לי ועדת צעירים בראש,

מרוב השיער השחור אני פשוט לא יכול שלא לחשוב על צעירים יותר. אני מודה שלא תכננתי לדבר על ועדת הצעירים, אבל, חבר הכנסת פרי, אני באמת מאחל לך הצלחה בעניין הזה. אני רוצה לדבר על דבר שהפריע לי מאוד, שקרה במוצאי שבת האחרון. כפי שאתם יודעים, מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בפתח תקווה, אני חושב שיותר מ-50 שבועות מתקיימת הפגנה, שאיך המסר שלה? ביבי הוא אשם עד שיוכח אחרת.

זה הכותרות שלה, זאת המטרה: לחץ פסול על היועץ המשפטי לקבל החלטה בגלל הפופוליזם והלחץ של המפגינים,

זה מה שהם אומרים שם. ראינו את השלטים שלהם, וגם ראינו את השלטים ממוצ"ש האחרון. במקביל מתקיימת הפגנה אחרת, דרך אגב, לא פוליטית,

מול ביתה של השופטת חיות,

אומנם לא חמישה שבועות, היה פעם סרט קרקר נגד קרקר, זוכרים אותו? אני חושב שיש לנו עכשיו סרט: בג"ץ נגד, נכון. קרקר נגד קרקר זה היה הגשש, וקרמר נגד קרמר זה הסרט, ועכשיו מה יש לנו? בג"ץ נגד בג"ץ. כי מה קורה? בג"ץ ביד אחת אומר: צריך להפגין, ראוי להפגין, יש חופש וצריך לתת להם להפגין, וביד השנייה, ברגע שזה הפגנה לא מול ביתו של היועץ המשפטי, הפגנות נגד ביבי, אלא מול ביתה של השופטת נשיאת העליון חיות, על המסתננים, אז שם,

אז שם לוקחים ועוצרים, המשטרה, נכון,

למה היא לא מכבדת את הוראת בג"ץ? אתה צודק, אתה צודק.

אני לפחות שמח שבמקרה הזה יש בינינו הסכמה. צריך גם להגיד שהנשיאה הקודמת אמרה שאין בעיה,

הנשיאה אמרה, אבל המשטרה עושה איפה ואיפה. אז זה לא בג"ץ מול בג"ץ, זה המשטרה, את הוראת בג"ץ, בפתח תקווה עושה לה פרשנות א', ואת הוראת בג"ץ, כשזה בא לביתה של חיות, היא עושה לה פרשנות ב'. זה מה שאני שואל.

אני מודה, אני שלחתי מכתב למפכ"ל בדיוק על העניין הזה, ואמרתי לו מה שנקרא הכיצד, איך יכול להיות שיש פה בג"ץ נגד בג"ץ? איך יכול להיות שהמשטרה לא מכבדת את הוראת בג"ץ ברגע שזה נוגע להפגנה מול ביתה של השופטת חיות? לצערי, אולי כי המפכ"ל לא נמצא בארץ, לא קיבלתי תשובה, ואני עדיין מחכה. אבל התופעה הזאת, שיש אמת מידה אחת לשמאל ואמת מידה מצד שני לימין חייבת להיפסק,

גם במשטרה, גם בבג"ץ וגם במקומות אחרים. העניין הזה לא ראוי ולא צריך. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, לא, אתה סגרת את הרשימה. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, לא,

חברת הכנסת יוליה?

אתה נעלת את הרשימה. חברת הכנסת יוליה, בבקשה. סליחה, אדוני, אתה נעלת, אתה נעלת. יוליה מסכמת את הדיון, היא יכולה לסכם את הדיון.

הוא אמר מיקי זוהר. חברת הכנסת יוליה, בבקשה, מסכמת את הדיון. בבקשה. אתה רוצה לסכם? אני אתן ליו"ר הוועדה.

אדוני היושב-ראש, כבר הודעת שאתה סוגר את הרשימה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מציע לך לבוא לנהל במקומי. אני מנהל את המליאה עכשיו, אני מחליט כאן מי מסכם את הדיון. תשב. שב. תודה.

בבקשה. הם עושים פיליבסטר פעמיים,

התקנון נותן לה לסכם את הדיון, ואתה יודע. אני קראתי לה לסכם את הדיון. לא היא, הם. הם באים לדבר אחריה.

אני מאוד שמחה שאתה מתלהב מחוק הפוריות וההפריה החוץ-גופית, יכול להיות שזה ייתן לך אפשרות לחזור למקצוע שלך ולעשות שם את הדבר הטוב ביותר, להביא ילדים לעולם. אז בבקשה. תודה רבה על העצה.

זה מקצוע מבורך,

אני מאוד מאוד מעריכה את הרופאים, במיוחד את רופאי הנשים, זה משהו שמביא שמחה, שמחה ואור לחיים, אז מצוין, איזה התלהבות מחוק הפוריות וההפריה החוץ-גופית, כנראה זה הנושא, חיילות וחיילים. חיילות וחיילים,

איזה התלהבות בכנסת מהחוק הזה. אני מאוד שמחה שנושא כל כך חשוב להרבה אנשים במדינת ישראל, שסובלים מבעיות מאוד קשות, אנחנו בכנסת קשובים לנושא הזה, ואנחנו סוף-סוף מתקנים עיוות ומודים בעובדה שחיילות וחיילי צה"ל הם גם בני אדם, וגם להם מגיע, מה עם הזמן?

יש לך בעיה עם זה שהם בני אדם?

מה עם הזמן?

תקשיב טוב, כשאתה מדבר אני מכבדת. כשמסכמים את הדיון, אין הגבלת זמן. בבקשה, זה התקנון. התקנון, אין הגבלת הזמן. בבקשה. אבל אם עכשיו אנחנו נדבר על תוכן הדברים, זה צעד ראשון בחקיקה שאנחנו עושים בתיאום עם משרד הביטחון, ולצערי הרב, בעבר משרד הביטחון לא היה קשוב לנושא הזה, ומשום מה, העומד בראשו הקודם לא חשב שהנושא הזה חשוב, כנראה זה לא היה על סדר-יומו, וכרגע אנחנו משנים את הדברים האלה בעליל, ואנחנו מטפלים גם בנושא הפוריות, גם בהפריות חוץ-גופיות, וגם במענקי שחרור. אם מישהו לא שם לב, אנחנו מחוללים מהפכה ממש בכל התחום הזה. אנחנו גם מקדמים סיוע לחיילים בודדים, ואנחנו דוגלים, מה עכשיו קשור חיילים בודדים? אני מסכמת, גברתי. מה את מסכמת? ואנחנו דוגלים בכך, בראש סדר-יומנו, שהביטחון הכלכלי הוא לא פחות חשוב מביטחון במובן הצבאי, וכל החקיקה שלנו היא בעצם, נראה לי הממשלה מסכמת את הקדנציה שלה. היא בעצם, מטרתה להקל על האזרח, לעזור לאזרח, גם במצבים קשים כמו נושא הפוריות והפריות חוץ-גופיות, גם לקצינות, גם לקצינים, גם בנושא חופשת לידה, וגם בכל מה שקשור לביטחון כלכלי, שזה לא פחות חשוב. אני מסכמת ומבקשת מהכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה, וכולי תקווה שיו"ר הוועדה,

יקדם את זה במהירות שיא. תודה רבה.

נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. נא לשבת, אני מפעיל את ההצבעה. נא להצביע. ההצעה

חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון) (הגנה לחיילת או חייל עקב לידה או טיפולי פוריות),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 52, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

(ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת סמוּטריץ. בבקשה, בצלאל

יואל. לא שאני מדבר לאט. יואל, אני מקווה שאני אסתדר בלי הצעקות שלך,

על החוק הזה,

שעם הצרידות שלי, נעשה את זה ממש קצר. קודם כול, כאנקדוטה, דבר מאוד מעניין.

לא קצר? יש לך עד עשר דקות. בבקשה. אני מקווה שאני אצליח לשכנע אותך, דודי. אם אתה לא מבין, תשאל שאלות, אני אצטרך לענות.

באמת כאנקדוטה, יש לפעמים חוקים שכשאתה מתחיל איתם, בתחילת הדרך, אתה בטוח שהם הדבר הכי פשוט, שאמור להתקדם. על פניו, חוק עם מנגנון לא מורכב, לא מסובך. נכון שהוא חוק, כדרכם של חוקים רבים, שצריך לאזן בין אינטרסים שונים.

כפי שאני אסביר תכף, אני חושב שבמה שעשינו בסוף, וכאן צריך לפרגן, הוא לא נמצא פה, חבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, אבל כדרכו, גם בחוקים אחרים שלי, עשה כאן עבודה ועזר לנו להוביל את החוק הזה למקום מאוד נכון ומאוד טוב, אף על פי שאנחנו בחצי הדרך. אז תכף נסביר למה אין כאן, בסופו של דבר,

אלא הגרסה של החוק כפי שהיא מונחת היום לפניכם לקריאה ראשונה הפכה את הכול לאינטרס אחד. אז ראשיתו של דבר בפנייה שאני מקבל מסוכן נסיעות קטן, שמחזיק משרד באמת קטן, באשקלון, שמספר על בעיה קשה שהוא נתקל בה.

זעיר, סליחה. תודה רבה, חבר הכנסת רוזנטל. נכון, עוסק זעיר. אדם שעובד לבד במשרד, מנסה לפרסם בכבוד ובעמל כפיו את בני ביתו, והוא נתקל בבעיה אמיתית, מכיוון שחוק הגנת הצרכן, שנחקק כמובן עם המון כוונות טובות ורצון להגן על הצרכן, קובע את הזכות של צרכן לבטל עסקאות מכר כנגד סכום החזר מאוד מאוד, קנס, אתה לא עוקף קצת את החוק הישראלי? לא שומע. בעקיפין זה מאפשר לו לעבור על החוק הישראלי. לא לא לא, ממש לא. תני לי רגע להסביר. השם של החוק. אה, השם של החוק, לא שינו. זה באמת בעיה, אם אני אצטרך לדבר על החוק הזה ולומר כל מה שאני חושב על שירות של בנות בצה"ל מיכל בטוח תיהנה מאוד,

אז בגלל זה ביקשתי שישנו. חבר'ה, מנסים לשנות את החוק, יש בעיה עם המחשב.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי, תודה רבה לך על הערנות. תוכל להסביר את הצעת החוק שלך. הינה, זה מה שאני עושה, נו. אני ממש. ראשיתו של דבר בפנייה שאני מקבל מסוכן נסיעות זעיר, תודות לתיקון של חבר הכנסת רוזנטל, שמספר על בעיה אמיתית שהוא נתקל בה.

על פי החוק הישראלי, שכאשר מישהו הזמין דרכו חבילת נופש בחוץ לארץ או כרטיס טיסה עם חברה זרה ואותו אדם רוצה לבטל, אז על פי החוק הישראלי, שבאמת נועד להגן על הצרכן, הוא חייב לאפשר לו את הביטול, להחזיר לו את כל הכסף למעט או 5% מהעסקה או 100 שקלים, הנמוך בהם. הכול טוב ויפה כל עוד כל הצדדים לעסקה מחויבים לדין הישראלי. מה קורה אם הוא הזמין כרטיס טיסה בחברה זרה שלא מחויבת לדין הישראלי? היא גובה 1,000 שקלים על ביטול. הוא יכול לגבות מן הצרכן הישראלי שהזמין את החבילה רק 100 שקלים, 900 שקלים שהוא, כסוכן ביטוח שחתום על ההזמנה מול אותה חברה זרה, מול אותו בית מלון בחוץ לארץ, שלא מחויב בדמי הביטול הישראלים, צריך לשלם עוד 900 שקל מכיסו דמי ביטול. אז קודם כול, הוא באמת נפגע. הוא כסוכן נפגע מן העניין הזה. אחמד, באמת, באמת, באמת, שאין בזה שום,

תכף אני אסביר איך,

תני לי רגע להסביר. מיכל, באמת אני רוצה רגע להסביר. אין פה ימין שמאל, אין פה,

לא לא, אני אסביר לך תכף למה לא. מיכל, תני לי. מיכל, תני לי צ'אנס בשש דקות. חברת הכנסת רוזין וחבר הכנסת טיבי. מיכל, תני לי רגע להסביר לך למה. זה מה שאמרתי קודם, מה שהתברר תוך כדי הדיונים, שזה לטובת הצרכן. לכן הסכימו לתיקון הזה כפי שהוא היום. אמרתי שנעשתה כאן עבודה. אנחנו יותר משנה בדיונים בוועדה בעניין הזה.

אנחנו מדברים פה על ארבעה דיונים,

בוועדת הכלכלה,

תומכת בחוק הזה הרשות להגנת הצרכן, ותכף אני אסביר לך למה. אחמד, תן לי רגע להסביר. עיסאווי, תנו לי רגע. אני אסביר לכם, באמת אני אסביר.

משוכנעים, חלאס, לא, מיכל לא משוכנעת. מה קורה, אני רוצה רגע להסביר. מעבר לזה שיש כאן באמת עוול, עם כל הרצון להגן על הצרכן, בסוף, אחמד, גם הצרכן נדפק.

כיוון שיש היום בשוק מוצר שנקרא non-refundable, אתה יכול להזמין חבילה בלי אפשרות ביטול. חבילה בלי אפשרות ביטול, כמובן,

היא הרבה יותר זולה מחבילה עם אפשרות ביטול. מה קורה? שהיום, לא, להפך. תדע לך שאני אני רוצה רגע להגיד לך,

באמת עכשיו, בגילוי לב, קצת, קצת היו לי נקיפות מצפון אחרי שהתחלתי לקדם את החוק הזה, כי אמרתי: מה אני בכלל מתעסק עם אנשים שעוזבים את הארץ, טסים לחו"ל,

הרי אני בא ממקום, אני משתדל לא לעזוב את הארץ שלא לאיזה מטרה מאוד מאוד נעלה, מצוות יישוב ארץ ישראל, ובכל זאת, אני חושב שזה טוב לצרכנים. מה שקורה זה, היום, אתרי אינטרנט שלא מחויבים לדין הישראלי, אתרים בין-לאומיים, שבהם מזמינים חבילות, יכולים לאפשר היום מוצר זול יותר לצרכן הישראלי. מי כמובן יכול ליהנות מזה? אנשים צעירים, שיש להם גישה גדולה לאינטרנט והם מזמינים את אותן חבילות non-refundable, שאתה לא יכול לבטל את העסקה, ומשלמים מחירים הרבה יותר זולים. מי נפגע מזה? אנשים מבוגרים, אגב, אני מוכרח לומר שאני מוצא את עצמי, בתור טכנופוב אני בעצמי לא יודע לעשות. בחיים שלי לא הזמנתי שום מוצר באינטרנט,

אני מהשמרנים האלה, אני צריך לראות את המוכר ביד, ואני צריך לוודא שהוא לא עובד עליי מעולם בחיי לא הזמנתי מוצר באינטרנט. הומופוביה, אתה רוצה לדבר על זה, אמיר? בקיצור, אבל אני מקווה שעל זה אתה לא כועס עליי.

אז בסוף בסוף,

מי נפגע מההסדר הזה? כל אותם אנשים שאין להם נגישות לאינטרנט. אנשים יותר מבוגרים, שמרנים, שיש להם קשיי שפה, שלא יודעים אנגלית, בכל אותם אתרי תיירות בחוץ לארץ, הם אלה שנזקקים לשירות של אותו סוכן נסיעות זעיר,

ובספו של דבר נמנעת מהם היכולת להזמין את אותה חבילה במחירים זולים.

חברת הכנסת רוזין,

בסופו של דבר של דבר, אם חשבנו שהמגבלות על יכולת הביטול מיטיבות עם הצרכן, בסופו של דבר הן פוגעות בצרכן, והחוק הזה, כל מה שהוא מבקש לעשות זה להתאים את ההסדרים,

שנועדו להטיב עם הצרכן, לעולם של כפר גלובלי עם יכולת הזמנה בין-לאומית,

באינטרנט. המצב הנוכחי כיום לא מותאם לכפר גלובלי שבו יש לי המון המון שחקנים על המגרש חלקם כפופים לאותו דין ישראלי, חלקם לא כפופים, כל אותם אתרי תיירות גדולים, האם, הוא הסוכן או הצרכן, אז אני אגיד לך מה אומר עכשיו החוק. כל מה שהסברתי עכשיו זה שבסוף בסוף בסוף, מי שהכי סובל מהמצב החוקי הנוכחי זה הצרכן, מכיוון שיש מוצרים, לא נכון, לא. התחלתי, אז אני אסביר שוב, התחלתי בזה שהפנייה אליי הגיעה מהסוכן, וחשבתי שיש כאן משהו לא הגון. עם כל הכבוד לרצון להגן על הצרכן, צריך לאזן בין הרצון להגן על הצרכן לבין, רגע, אז אני אסביר לך למה לא. הינה, אמרתי שהתחלנו מאיזה סתירה בין אינטרסים ורצון לאזן ביניהם, והגענו בסוף להבנה שזה הפוך. האינטרסים כאן שלובים, כי בסוף, כל עוד הסוכן לא יכול לאפשר ביטול, הוא לא יכול למכור חבילות זולות. המשמעות היא שאם אני, וכמוני חלק גדול מאזרחי ישראל שלא יודעים להזמין באינטרנט באנגלית, בסופו של דבר, כשהם באים לסוכן, הם לא יכולים,

אני אסביר מה עושה החוק. שנייה, אני אסביר מה עושה החוק. החוק מאפשר לסוכן למכור שני מוצרים: מוצר אחד שבו דמי הביטול יהיו על פי החוק הקיים היום, באופן טבעי מחירו יהיה המחיר שהיום הסוכן מוכר בו, כיוון שהיום הסוכן חייב למכור חבילה ללא יכולת ביטול, כי הוא לא מוכן לקחת את הסיכון שאם יהיה ביטול הוא ישלם את ה-900 שקל הפרש, אז היום הסוכנים, אבל אתה לא תחייב,

אני לא צריך לחייב. תקשיבו שנייה. בסוף זה שוק חופשי. מי שיקנה ישירות, מי שקונה ישירות מאתר,

האתר הרי לא מחויב לחוק הישראלי. מי שקונה היום ישירות מהאתר חבילה ללא יכולת ביטול, משלם פחות כסף על החבילה, ואם הוא רוצה לבטל,

לא מחזירים לו שקל, בסדר? ואין כמעט היום אף אחד שקונה מהאתר

בוודאי, בוודאי. החוק מאפשר לסוכן להתנהל כמו אותו אתר אינטרנט, להציע שני חבילות. הוא כמובן קובע חובת יידוע מפורשת. שתי, לא שני. שתי חבילות, נכון, שני סוגים, אתה צודק.

תודה רבה על התיקון בעברית, אדוני הדוקטור, החוק מאפשר לאותו סוכן למכור שתי חבילות. כמובן יהיה הפרשי מחיר, כי השוק יעשה את שלו. החוק מחייב ליידע. תמר, תקשיבי רגע. תמר, החוק מחייב ליידע את החבילות. רגע, החוק קובע, תני לי עוד רגע. שנייה, שנייה. החוק מטיל את נטל ההוכחה בדבר היידוע המקדים על העוסק, דהיינו על הסוכן. הוא יצטרך להוכיח שהוא יידע. לאזרח כי הוא רוצה, אבל זכות הביטול, זו זכות, אתה מציע לקחת לו את זכות, לא, תקשיבי, את צודקת לפני עשר שנים, כשהשוק כולו התנהל עם הסוכנים שגרים בארץ,

מה קורה היום? היום נוצר מצב הפוך, היום, את, שיכולה לרכוש באתר אינטרנט, הרי את לא רוכשת אצל סוכן,

את הולכת הרי לאתר אינטרנט, שם את קונה, אז נחוקק זכות ביטול על האינטרנט במקום,

אבל אני לא יכול לחוקק על אתרים שלא יושבים בארץ ואין לי שליטה עליהם. אני לא יכול לחוקק על חברות בין-לאומיות. מי שמזמין טיסה מניו יורק לאירופה, אני לא יכול לחוקק שום דבר על חברת תעופה זרה שאין לה משרד בארץ ואין לה נציגות בארץ והיא, סייגנו מאוד, תקשיבו רגע, סייגנו, מיכל, סייגנו מאוד מאוד את החוק. הוא לא חל, אם אני מזמין עסקה, תם הזמן, תודה רבה. אבקש לסיים, בבקשה.

הוא חל אך ורק על עסקה שמבוצעת כולה בחוץ לארץ, מחוץ לישראל.

אם אני הזמנתי טיסה בארץ עם טיסת צ'רטר, איך קוראים לזה, עם טיסת המשך,

אז שם זה לא יחול. שם יהיה אפשר לבטל. רק מוצרים שהזמנתי אותם, כולם, מחוץ לישראל. עד היום את מזמינה אותם באתר אינטרנט. אותו אדם מבוגר שלא יודע להזמין באינטרנט חייב להזמין את זה דרך סוכן, והוא חייב היום לשלם יותר על המוצר הזה. בפועל הוא רק נדפק מזה. הרצון להגן על הצרכן הישראלי בסוף רק פוגע בצרכן הישראלי.

תודה, אני אסכם אחר כך עוד.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת עודד פורר, עד שלוש דקות.

יש בעיה עם המחשבים. אם לא תראו שם אצלכם,

ואני קורא לו, אני עובד לפי הרשימה שיש לי, כי יש בעיה עם המחשב, לכן, תשימו לב. בעיה עם המכשף. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לברך את חברי בצלאל סמוטריץ על הצעת החוק הזאת, שתעבור במהרה, אני חושב שהיא נכונה. אבל אני בהחלט הייתי רוצה לדבר דווקא על משהו אחר, שעבר בוועדת השרים לחקיקה אתמול, אחרי מאבק לא פשוט שלנו, בנושא חוק חיילים משוחררים.

חייל משוחרר, או חייל, לצורך העניין, עוד לפני שהוא משתחרר, צובר פיקדון. לאורך כל שנות השירות שלו והחודשים שהוא עושה בשירות הוא יכול לצבור איזשהו פיקדון, שבו הוא יוכל להשתמש לימי השחרור שלו. לאורך שנים, אותו פיקדון שימש את החיילים המשוחררים לכמה תחומים, כפי שנקבע בחוק. קבעו בחוק תחומים מאוד מצומצמים שבהם יכול היה החייל להשתמש בכספי הפיקדון. לאורך הזמן גם סכום הפיקדון הזה הלך וגדל. כשאני השתחררתי הפיקדון היה הרבה יותר נמוך ממה שהוא היום. היום הוא הגיע לסכום בהחלט מאוד מאוד מכובד עבור אותם חיילים. צריך להבין שהתחומים המצומצמים האלה הובילו מצד אחד לכך שהרבה מאוד חיילים שצברו פיקדון לא יכלו להשתמש בו, כי הם לא התאימו בדיוק לאותם התחומים, של פתיחת עסק, חתונה או לימודים, ומצד שני הם היו זקוקים לכסף. שווה בנפשך, אדוני היושב-ראש, חייל בודד שבמהלך שירותו הצבאי נקלע לחובות, משתחרר מהצבא, וכשהחייל הבודד משתחרר מהצבא הוא משתחרר גם מאותה מטרייה שצה"ל העניק לו לאורך כל תקופת שירותו. עכשיו הוא יוצא לאזרחות, ולפעמים יש לו חוב קטן, של 2,000 או של 3,000 שקל, אפילו חוב לחברת טלפון. על החוב הזה עושים לאותו חייל משוחרר הוצאה לפועל. הוא חייל בודד, אין לו מהיכן להביא את הכסף הזה,

הוא יודע שיש לו פיקדון ששוכב, והפיקדון הזה משתחרר רק בעוד חמש שנים. ממה נפשך? הרי אנחנו מעוניינים בפיקדון הזה לאפשר לחייל המשוחרר קליטה מיטבית בחיים האזרחיים.

אי-אפשר לתת לו להשתמש בסכומים האלה לטובת העניין הזה? ואם הוא חייל משוחרר שאין לו איפה לגור, הוא לא יכול להשתמש בסכום הזה כדי שיסייע לו לפחות בשכר דירה בחודשי חייו הראשונים? אני חושב שהפטרנליזם הזה, שבו לאורך שנים המדינה חשבה שהיא גם תקבע לחייל המשוחרר מה הוא עושה עם הכספים שהוא חסך, וצריך לזכור: אלה כספים של החיילים, אלה לא כספים של אגף התקציבים, אלה לא כספים של החשב הכללי, אלה הכספים שהחייל המשוחרר צבר בשנות שירותו. אנחנו, בעזרת השם,

בשבוע הקרוב נאשר את אותה הצעת חוק ממשלתית שהוביל שר הביטחון, כדי לאפשר לחייל משוחרר את מה שנראה ברור מאליו: להשתמש בכספים שהוא צבר בפיקדון שלו ביום שחרורו, לכל דבר ועניין שימצא לנכון. אני מסיים בזה, אדוני: אם אותו חייל יכול לקבל החלטות של חיים ומוות, אני חושב שכשהוא משתחרר הוא יכול לקבל גם את ההחלטה מה לעשות בפיקדון שלו. תודה רבה.

חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, עד שלוש דקות.

חבריי חברי הכנסת, קודם כול, לגבי החקיקה הזאת. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, אני מברך אותך על הצעת החוק החשובה. היא יכולה ליצור מצב שבו נוכל להגן על צרכני תיירות, שכן מדובר בהליך מאוד מורכב ולעיתים גם בסכומי כסף גדולים.

אחת הסוגיות שאני רוצה לדבר עליהן היום, נוסף על הצעת החוק, היא סוגיית נתיב האבות. אנחנו עדים למצב שבו יהודים יצטרכו להיות מפונים מביתם בלי שאנחנו, הממשלה, עדיין לא נתנו בנושא הזה מענה.

יש לי הצעת חוק שהייתה יכולה לפתור את הסוגיה, וחבל לי שהיא עוד לא אומצה על ידי הממשלה, שמדברת על זכות העמידה. לא יוכלו יותר ארגונים כאלה ואחרים,

בעיקר ארגוני שמאל, לעתור בשם מישהו שלא יודעים מיהו, שאין בכלל דורש לאותה קרקע, וכך נוכל למנוע את כל ההליך המביש, המיותר הזה, שאנחנו צריכים להתמודד איתו. בהקשר של מה שדיברתי עליו כרגע, שהוא ההתיישבות במדינת ישראל, הינה נתון מעניין ואפילו מקומם: במדינת ישראל חיים 400,000 מתיישבים, שהם כ-5% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. תגיד, אתה לא מייצג את הדרום? 5% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. אתה לא מדבר בשם הדרום? נוסף על כך, הם כ-9% מהאוכלוסייה היהודית במדינה.

9% מהאוכלוסייה. מה התקציב של יהודה ושומרון? דבר על עמונה. מה התקציב של יהודה ושומרון? מה התקציב של התשתיות, חבר הכנסת חסון? אפילו לא 0.5%. עכשיו, גם ראש המפלגה שלך אמר שלא יפנו יהודים מביתם. אם הוא אומר את זה, על אחת כמה וכמה שגם אנחנו אומרים את זה. ואם אין כוונה לפנות יהודים מביתם, שהם שכחו. לא ניתן להם תשתיות? איך לא ניתן תשתיות למי שאנחנו לא מתכוונים לפנות אותו מביתו? הם משרתים בצבא, הם משלמים מיסים, הם אנשים שומרי חוק, אבל תקציב הם מקבלים רק 0.5%, למרות העובדה שהם 5% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. זו סוגיה שהגיע הזמן שיתייחסו אליה ברצינות. דבר נוסף שרציתי לדבר עליו זה שהיום בוועדת הכלכלה ערכנו דיון חשוב, אני וחברתי חברת הכנסת שולי מועלם, ובו החלטנו לאחד את החוקים שהבאנו יחד לחסימה של תכנים לא הולמים, בעיקר כהגנה על ילדים מתכנים פורנוגרפיים ותכנים לא הולמים. מכת מדינה: ילדים מגיל שמונה צורכים פורנו במדינת ישראל, והגיע העת לעשות שינוי בסוגיה הזאת. הצעת החוק החשובה שהבאנו תגן על ילדים מפורנו, מצד אחד, ותאפשר לבגירים לצרוך פורנו אם הם רוצים את זה. לא מונעים בהצעת החוק מאף אחד לעשות מה שהוא רוצה. חופש הפרט וחופש הביטוי יהיה לכולם, אבל ילדים,

תכף אני מסיים, ממש עוד דקה.

אבל ילדים יוכלו להיות מוגנים. זו סוגיה אחת, והיא חשובה, חבר הכנסת חסון. גם לך יש ילדים, ואתה רוצה להגן עליהם מפורנו. הצעת החוק הזאת נועדה להגן על ילדינו, ילדי מדינת ישראל, שלא יצרכו את התכנים האלה. הרי כל סוגית ההטרדות המיניות שאנחנו עדים לה מתחילה הרבה מהרשת, מהסתה ברשת, גם על ידי הכוונה של ילדים תמימים לאיזשהו קונספט מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי.

משפט אחרון, לגבי חוק ההמלצות, שאתם כל כך חוששים ממנו. לא, סליחה, אי-אפשר לזלזל בשעון.

משפט אחרון.

לא לא לא, אתה לא יכול לדבר ככה.

הם מפריעים לי. אתם מפריעים לו. לא מאפשרים לי.

בבקשה, משפט אחרון.

הוא מפריע לי לדבר. די, נגמר לך הזמן. חבר הכנסת חסון, אפשר משפט אחרון?

תאפשר לי? זה לא בסדר. זה לא משפט אחרון. התקנון, משפט אחרון. אתה מפריע לו, אתה מושך זמן, אתה רוצה לקחת, יושב-ראש הישיבה רוצה לתת לי משפט אחרון ואתה לא מאפשר זאת. זה זלזול בכנסת ובנו. חבר הכנסת חסון, זה לא מכובד, אתה פוגע בי. חבר הכנסת חסון, יש רשימה ארוכה של דוברים. לקיים את הזכות הדמוקרטית שלי לנאום בכנסת ישראל. יש לך שלוש דקות. שלוש דקות.

היית צריך לקרוא לסדרנים. משפט אחרון. אדוני, האם זכותו להוריד אותי מהבמה?

תודה. תודה. על כן, אני מבקש מכם להירגע. תודה, חבר הכנסת, לא, זה לא מקובל.

הוא כועס, תרגיע אותו. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, על הזמן שהענקת לי.

חברת הכנסת יוליה, תודה לחבר הכנסת יואל חסון. תודה רבה גם לך. אדוני היושב-ראש, אני אפנה ליושב-ראש

בבקשה, אתה יכול לפנות. אתה יכול לפנות גם לוועדת האתיקה.

יש תקנון, שלוש דקות, תעמוד בתקנון בבקשה. נקודה. נקודה.

ככה לא מנהלים דיונים. מילא היה לו מה להגיד. תודה רבה. עד שלוש דקות, בבקשה. אם זה יימשך, אני אגש ליושב-ראש הכנסת. חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת מהאופוזיציה,

סמוטריץ ברח, בדיוק רציתי לדבר איתו ועליו,

מעניין אותי מאיפה החוק הזה בא, אבל זאת הצעה מבורכת. אנחנו בסופו של דבר, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, בכנסת או בכל מקום עבודה אחר, אנחנו צרכנים. הצרכנות צריכה להיות הוגנת, והיחסים צריכים להיות הוגנים. צריך לכבד את הצרכן, ולא לרמות, ולעשות הכול כדי שהצרכן יהיה מרוצה, וכמובן, שהעסק ירוויח מה שהוא צריך להרוויח, אבל לא במרמה, אלא ביושר ובהוגנות. אני גם רוצה להתייחס לחבר הכנסת סמוטריץ בנושא אחר. נחשפנו היום להתבטאויות שלו בנושא של נשים בטנקים. אז אני רוצה להגיב, כי, איך הוא אמר, הן הרוויחו, צה"ל הפסיד.

כי כל אחד בגישה שלו, ובמבט לחיים שלו, אבל לדעתי, לכל אישה ולכל גבר יש זכות להיות איפה שהוא רוצה, להתעסק במה שהוא רוצה, כמובן בתנאי שהוא טוב בכך. כשאנחנו הולכים לרופא, אנחנו לא הולכים לרופא כי הוא גבר או אישה, אנחנו הולכים לרופא כי הוא טוב או היא טובה. אותו דבר, אם הגברת רצתה להיות טנקיסטית, והיא טובה בכך, אז אדרבה ואדרבה, אם היא עומדת בכל התנאים, עושה את כל העבודה, לא מפספסת במטרות, למה שהיא לא תהיה טנקיסטית? חבר הכנסת סמוטריץ, בצלאל, נשים יכולים הכול, ואפילו יותר. ההיסטוריה מוכיחה שבמצבים קשים גברים נופלים ונשים מחזיקות. החוק שלי חל גם על נשים וגם על גברים.

אז אני אומרת שהעץ הגדול נופל ברעש יותר גדול. אנחנו הנשים, אנחנו מתגמשות, אנחנו יודעות להתאים את עצמנו למצבים, זה קורה בזמני אסון, במלחמות, וגם ביום-יום. אם אני אספר לך מה אני כאישה צריכה לעשות במשימות שלי יום-יום, בשתי השורות הראשונות סביר להניח שאתה כבר לא תחזיק מעמד, עם כל משימות הבית והעבודה. במיוחד היום, גם בכנסת אין הנחות סלב, אין הנחות נשים. כולנו נלחמנו בשוויון וקיבלנו שוויון. אף אחד לא מתחשב בנו בנושא הזה שלאישה יש עוד משימות בחיים. אני רוצה לסכם ולהגיד שבגדול, כל החקיקה הצרכנית היא חקיקה מבורכת. גם חבר הכנסת כבל מקדם לאחרונה הצעות חוק מאוד חשובות, בוועדת הכלכלה, בנושא צרכנות, כמו שלא יהיה פרסום כפוי בטלפונים, אנחנו כולנו מכירים את זה: אתה מתקשר ויושב שם שעות ושומע את הפרסומים שלהם, אז זאת חקיקה שכולנו צריכים להתגייס ולתמוך בה פה אחד, כי בסופו של דבר כולנו נגיע לאותו מצב,

נקנה ונצרוך משהו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אילטוב, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח. חבר הכנסת דוד אמסלם. אחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. חברת הכנסת קארין אלהרר, את יודעת שיש לי זמן מוגבל, לכן אני לא יכול, יש לי הרבה על מה לדבר, אבל את יודעת שבסך הכול אנחנו,

למה אתה עושה

אנחנו נתעורר, למה?

חבר'ה, לוקח זמן עד שהוא מתחיל לפעול. סליחה, סליחה, אני מאפס את השעון. אני מנהל את המליאה, כאן. אני יכול לתת לו זמן נוסף כשאני רואה שאתם מפריעים לו. יש לך שלוש דקות.

יואל חסון, תוריד את האצבע, אתה עכשיו איימת עליו. תוריד את האצבע. כל הפרעה של כל אחד,

עשית עם האצבע ככה, זה לא מקובל עלינו. אתה יודע שיש לך תכונה, יואל, שאתה מנהל את הכול. אתה רוצה לנהל את הכול, את ועדת הפנים, את מליאת הכנסת, אתה קובע את הכול. אתה עושה כאילו מה שאתה רוצה. יש תקנון, נורא קשה לך שיש תקנון, מה לעשות? אני מוסיף לך דקה, כי מפריעים לך. אני הולך ליושב-ראש. אתה לא מאיים עליו. אתה תמיד, דרך אגב, מאיים עלינו. כמעט כל ישיבה אתה מאיים עלינו, כן? אז אתה, באמת הייתי מציע לך לנהוג קצת בצניעות, קצת בהגינות. אתה היית פעם בבית"ר. אתה יודע, יש לנו ערכים כאלה. אתה כנראה גם שכחת את זה. אתה יודע מה זה הדר בית"רי? לא הבנת. הנקודות זכות שלו זה כשהוא היה בבית"ר. הוא שכח את משנתו. בגלל זה הוא גם עבר אליכם. מה ראשי התיבות של בית"ר?

רק שנייה, לא חשוב. מאז, דרך אגב, מה ראשי התיבות של בית"ר? לא עונה לך. רק שנייה. יואל, אני לא עונה לך, בדרך כלל. אתה יודע שמאז שהוא עזב את הליכוד, את בית"ר, הוא היה יושב-ראש בית"ר.

בית"ר, אתה מבין? אולי תתקן את זה,

ברזומה שלו, אם אתה לא יודע, נחמן. הוא היה יושב-ראש תנועת בית"ר. נכון. מאז הוא עבר, דרך אגב, לקדימה, אחרי זה הוא עבר למחנה הציוני.

מאז שהוא נטש את הערכים הבסיסיים של בית"ר, יואל חסון בסופו של דבר איבד את הדרך.

זה מה שנקרא, הוא כבר לא יודע לאן הוא הולך. מי שמציע לו מקום, אהלן וסהלן.

רבותיי, אני דווקא רוצה להתייחס לסוגיה אחרת שעלתה השבוע.

היושב-ראש שלך,

ראיתי איזושהי כתבה, אני מחפש אותה, ב-2008 בידיעות אחרונות. אמרו לי שזה בשמו, לכן אני לא רוצה לדבר עליה כרגע ולצטט אותה, אבל אני מחפש כרגע את הכתבה המקורית. הוא כתב איזשהו מאמר בידיעות אחרונות על החוק הצרפתי, על החוק הצרפתי, ושם הוא שיבח את החוק. כרגע,

יש לי את הכתבה, אבל עדיין לא מצוין כרגע מי כתב אותה, לכן אני משאיר את זה בצריך עיון. הוא הסביר מדוע אנחנו צריכים חוק צרפתי. הוא אמר: לא יכול להיות שבמדינה מתוקנת, ראש הממשלה, מטלטלים את המדינה, כל פוליטיקאי או כל מי שרוצה להתלונן על ראש הממשלה, לא משנה באיזה נושא, המדינה בעצם מיטלטלת מקצה לקצה, ואיפה כל המשילות, מה שטענו אז, בזמנו. בדיוק הוא מציין את אותם ארגומנטים שאני העליתי בהצעת החוק שלי. אני לא קראתי את הכתבה אז. אני העליתי את ההצעה מפני שאני באמת חושב שהיא חיונית למדינת ישראל. שימו את נתניהו שנייה בצד. הרי גם את החוק ההוא אני לא החלתי על חקירות ראש הממשלה.

אני יודע שזה מה שיקרה הלאה למדינת ישראל. אני יודע שכל ראשי הממשלה הבאה ייחקרו, חלק גדול מאוד מהקדנציה שלהם, הקשב שלהם, הראש שלהם, יהיה נתון בסוגיות חקירות. כל פעם, דרך אגב, זה יהיה על שטות יותר גדולה. אני יודע שמדינת ישראל, שצריכה ראש ממשלה בקשב מלא, בוודאי מדינה כמו מדינת ישראל, עם כל הבעיות שיש לנו, גם הבעיות הביטחוניות, גם הכלכליות,

אני לא מכיר מדינה אחת בעולם שראש הממשלה שלה צריך להיות כל כך מרוכז, כמו מדינת ישראל. לכן אני חושב שמדובר על ראשי הממשלה הבאים, אחד אחר השני ייחקרו. אני יודע את זה. מהיכן אני יודע את זה? נא לסיים בבקשה. כי, אם ב-20 שנה האחרונות זה מה שקרה, אז זה גם יקרה להבא, כי זאת השיטה. מצאו את השיטה, אנחנו לוקחים ראש ממשלה, חוקרים אותו, אף אחד לא מדבר עלינו, אנחנו כבר חסינים, יש אופוזיציה שתעשה לנו את העבודה, יש תקשורת שתעשה לנו את העבודה, ומי שמפסיד בסופו של דבר זה רק עם ישראל.

לכן, אני נותן את זה כחומר למחשבה. החוק הזה, אנחנו כרגע אנחנו לא מעלים אותו, אבל אני באמת דואג למדינת ישראל, בדיוק כמו שהעליתי את החוק הזה.

החוק הזה חשוב מאוד לאזרחי מדינת ישראל, כי מדובר על רמיסת זכויות יסוד. לא ביקשנו קצבאות, זכויות יסוד של אזרח, כמו בכל מדינה.

חבר הכנסת יואב בן בן צור. אחריו, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, ברשותכם, אני רוצה לפתוח במשפט של אחד מראשי הציונות, אשר צבי גינצברג, אחד העם, שאמר: "יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה אותם". אם אני לא טועה, הוא לא היה חרדי, גם לא דתי, אבל הוא הבין מה שלצערי אחדים מבני הבית כאן אינם מבינים. אבל אני רוצה לעסוק דווקא בפן הסוציאלי של השבת, היום היחיד שבו יש לעובד הפשוט פנאי להתאחד עם משפחתו עם אשתו, עם ילדיו. בואו נודה על האמת, כשמדברים על תעסוקה בשבת, אם זה בעבודות ברכבת או בתחבורה הציבורית, ובכל תחום, לא מדברים על המנכ"לים, על ראשי אגפים, גם לא על שרי הממשלה. אנחנו מדברים על הנהג, על הפועל הפשוט, שנאלץ לעבוד בשביל פת לחמו,

בשם הנוחיות של חלק מהעם, שוללים את חירותו של חלק אחר מהעם. הגיע הזמן לומר את האמת, הרוב המכריע של אלה שרוצים להפוך את השבת חול, רובם המכריע לא רוצים לעבוד בשבת. הם רוצים שהשני יעבוד בשבת, כדי שהם יוכלו לבלות בשבת. הם רוצים להקריב את יום החופשה היחיד בשבוע של החבר שלהם, בכדי שיום החופשה שלהם יהיה יותר נוח. במילים אחרות, אנחנו קורעים את העם לחלקים, לחלק שייהנה יותר ולחלק השני, שיעבוד יותר. בעבר, נפגשתי עם נציגי רוב חברות התחבורה הציבורית בישראל, כולם בלי יוצא מן הכלל זעקו בכאב על הנגיסה שיש בכבודה של שבת המלכה, על היעדר היכולת שלהם להיות בארוחת שישי סביב שולחן השבת עם המשפחה, האישה והילדים. מוריי ורבותיי, לצערי, הסוציאליזם נעצר אצל חלקנו כאשר זה מגיע למסורת ישראל. אחדים מקרבנו לא מסוגלים לשמוע על מסורת ישראל, גם כאשר זו מגינה על החלשים, על העובדים. אין לי מושג ממה זה נובע, משנאה עצמית, או משיקולי אלקטורט פופוליסטי מהרמה הנחותה ביותר. אבל הגיע הזמן שמישהו יקום ויאמר: המלך הוא עירום. אותו זה שנלחם למען תחבורה ציבורית בשבת לעולם לא ירצה לשבת מאחורי ההגה בשבת. אותו זה שנלחם על המרכולים בשבת לעולם לא יסכים לשבת מאחורי הקופה. הוא רוצה לעשות קניות, ושאחרים יעבדו בשבילו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, נא לסיים, בבקשה. האם אנחנו רוצים לחזור לתקופת העבדים? למכור את חירותם של אחרים בשביל הנוחיות שלנו?

תודה רבה. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אחריה, חבר הכנסת אורן אסף חזן. אחריו, לא, אחרי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. עד שלוש דקות.

אדוני, חבריי וחברותיי חברי הכנסת,

אני רוצה לאחל נסיעה טובה ועבודה פורייה לכל החברות שלנו מכאן שטסות לכנס נשים מכל הפרלמנטים בעולם באיסלנד. זו זכות עצומה שאתן נוסעות לייצג אותנו, את העשייה הנשית בכנסת. בעזרת השם תיסעו לשלום ותחזרו לשלום. אני רוצה, ברשותכם, לדבר על דיון שהיה היום בוועדת הכלכלה, שאני ניהלתי כי חבר הכנסת כבל לא נמצא. המשכנו את הדיון על החסימה של האתרים הפורנוגרפיים. חוץ מהצעת החוק שלי עברה גם הצעת החוק של חבר הכנסת מיקי זוהר, והיום הצמדנו את שתי ההצעות בניסיון להתקדם. אני רוצה לפתוח שוב בנתונים, שעלו גם היום, והם מזעזעים את כל מי ששומע אותם.

חבריי, לפתוח ולהגיד, שהגיל הממוצע במדינת ישראל לחשיפה לאתרים פורנוגרפיים, הגיל הממוצע, הוא גיל שמונה. רוב הילדים מתחת לגיל שמונה נחשפים לפורנוגרפיה, כמובן לא באופן יזום, אלא הצעות, תמונות או אתרים שקופצים להם תוך כדי שיטוט או גלישה באתרים, כמובן, ראויים,

עד רמה שכאשר ילדים קטנים צופים בדורה, ההורים נקראים כי הם שואלים אותם: מה זה הדבר הזה שקופץ לי? וקופצים אתרים פורנוגרפיים ותמונות נוראות. אחד הנתונים המזעזעים במחקר שהוצג הוא שבגיל שמונה אומנם זו חשיפה ממוצעת, לא יזומה, אבל לצערי, רוב-רובם של הילדים והילדות בתחילת שנות הנערות שלהם, בגיל 12, מדווחים כבר על חיפוש יזום של פורנוגרפיה. הנתונים האלה מצטרפים כמובן לרעה החולה שפושה בכל חלקי החברה הישראלית, פורנוגרפיה זה רע. אני, אם היו שואלים אותי, קטינים או בגירים, תשובתי הייתה חד-משמעית: צריכה של פורנוגרפיה היא עיוות מוסרי,

היא עיוות של כל תפיסה של זוגיות, של מיניות, של גוף האישה או גוף הגבר. אבל שכיוון שבגירים לא שואלים אותי, ובגירים, מקובלני שהם סוברנים לקבל החלטות לעצמם, אני שמה שוב ושוב את סימן השאלה לגבי קטינים: מה האחריות של החברה הישראלית, של מדינת ישראל, בחשיפה של קטינים לפורנוגרפיה?

אני מודעת לזה, ובזה אני אסיים, שעדיין לא הצלחנו להביא את שלושת המשרדים שאיתם אנחנו פועלים להסכים לרעיון המקורי שלנו, שברירת המחדל באתרים פורנוגרפיים תהיה שהאתרים סגורים,

עוד שנייה אני מסיימת, חברי, זה נושא מספיק חשוב. תן לי רק לסיים את המשפט, זה לא מתאים לך. אבל אנחנו נמשיך לעשות עבודה, גם חבר הכנסת מיקי זוהר וגם אני, כדי לנסות לפרק את ההתנגדות שבסופה, בעזרת השם, כולנו נהיה מסוגלים להישיר מבט אל ילדי ונערי ונערות מדינת ישראל, שלא ייחשפו לתוכן שפוגע בבריאות הנפשית, בבריאות הגופנית,

מבחינתי, אנחנו ממשיכים לעבוד את העבודה הזאת בלי הפסקה. תודה רבה. די, זה לא הוגן. זה בניגוד לתקנון. תודה רבה. חבר הכנסת אורן אסף חזן. אחריו, חברת הכנסת נאוה בוקר. עד שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, זה לא יעזור לכם. תמשכו, תמשכו, תמשכו, די כבר עם זה, די, נו,

אין גבול לצביעות שלכם. אין גבול

אין גבול לנוכלות הפוליטית שלכם. הרי אתם, שם, בשמאל, כבר לקחתם בעלות על השלום, על הנאורות, על הצדק, עכשיו אתם גם לקחתם בעלות על השיח. אני רוצה שתסבירו לי. באמת, רבותיי, איך יכול להיות שלחברי היקר יושב-ראש ועדת הפנים דודי אמסלם, איש שלוחם למען עם ישראל וארץ ישראל, אתם יכולים להרשות, בשיא חוצפתכם, בפיכם המביש, לכנות אותו כלב רוטוויילר, לדמות אותו לקוף, זה בסדר, לכם מותר הכול. אתם לוקחים הנחות לא רק בארנונה, גם בשיח. מה שלכם זה חוקי, חופש הביטוי הוא לחם למחייתכם. אבל חלילה,

ידידי היקר, הייתי מעז להגיד למישהו, עזוב כלב רוטוויילר,

לא חסרים פה צ'יוואוות,

אם הייתי קורא למישהו צ'יוואווה כנראה כבר הייתי אזוק מאחורי סורג ובריח. ההבדל הוא, מי שמכם, אנחנו גילינו, אסופה של אנשים קטנים, שלקחו בעלות על השיח. תוצרת הארץ,

אתם מדברים איתי על חבר כנסת נאמן שבסך הכול הביע את עמדתו כלפי בני בגין.

מה הם עשו, ידידי? אתה יודע מה הם עשו? הם לקחו את השם בגין, והם משתמשים בו פעם אחר פעם, לא מתוך תחושת צדק, ואחריות, ודאגה למורשת והיסטוריה, אלא רק מתוך ניסיון לנגח את הליכוד פוליטית, והפכו את השם בגין לסביבון פוליטי. יושב הרואה ואינו נראה, יהיר לפיד הוא יושב, והוא, השקרן הזה, יושב ברדיו ואומר: בגין, בוא אליי, אני אתן לך את המקום, כי אנחנו, אנחנו, אכפת לנו. אנחנו נוותר על המקום בוועדת הפנים. איפה עדי קול? איפה עדי קול? זוכרים אותה? יש עדי, ואין קול ואין עונה, כי עדי קול, מסכנה, רחמנא ליצלן, העזה להמרות את פי המנהיג, כאילו אנחנו בצפון קוריאה, אז אין קול ואין עונה. יושב אדון יהיר ואומר: רבותיי, תעצמו את העיניים, תדמיינו יחד איתי. בוודאי שהוא ידמיין, כי את המקום הזה הוא לא ראה מעולם, והוא גם לא יראה לעולם. הוא יכול רק לחלום על כס ראש הממשלה. נא לסכם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מילה אחת, ברשותך, אני פשוט בשוונג. משפט אחרון, לא מילה. יודע למה אני בשוונג? כי נמאס לי מהדבר הזה. הם הבעלים של הכול, להם מותר הכול,

חלילה, כשאני חלילה אמרתי מילה,

ועדת האתיקה. אני מסיים במשפט אחד, אדוני היושב-ראש. אני תוהה איך אתם לא מתביישים להסתכל על עצמכם במראה, כאשר לידכם, כל אחד פה באופוזיציה, תביט משמאל או מימין, נא לסיים, בבקשה. זה לא מפריע להם שאני מדבר.

אני מסיים. סיים, בבקשה. תביטו משמאל ומימין: יש לפחות אחד בספסלים שלכם שהוא עבריין, שהוא עבריין, אבל אנחנו לא שומעים אתכם צועקים עליו. אתם רק מחפשים את הנאמנים, כי האמת כואבת לכם.

אבל אנחנו, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמשיך לצעוד בדרך, אנחנו נמשיך להילחם על עם ישראל, וארץ ישראל, ותורת ישראל, ובשעה שאתם תמשיכו ליילל מהספסלים האחוריים של האופוזיציה, אנחנו נמשיך להנהיג את המדינה. תודה רבה. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עודד פורר, יפעת שאשא ביטון וג'מאל זחאלקה

מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איימן עודה וחמד עמאר בנושא: זמני המתנה במבחנים מעשיים בנהיגה. כמו כן הונחה לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת דוד אמסלם. תודה רבה. אם רוצים להירשם להצעת החוק של חבר הכנסת דוד אמסלם, יכולים. חברת הכנסת נאוה בוקר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברים, ביום שישי האחרון התפרסם סקר מקיף של עיתון ישראל היום על האזרחים הערבים בישראל. מהר מהר לרוץ להירשם.

אדוני, זה מפריע לי, אני לא יכולה. תן לי בבקשה להתחיל מחדש.

אני מאפס את השעון. ברושי, ברושי, לא נרשמת. שמולי, חבר הכנסת חזן, תודה. תודה.

אבל אתה מפריע. תודה. אתה מפריע לנו. תודה רבה. חבר הכנסת אורן אסף חזן, אני מבקש לשבת. תודה. אתה היית אלוף בצבא. נא לסגור את המיקרופון אצלך, בבקשה. תודה רבה. עד שלוש דקות.

חברים, ביום שישי האחרון התפרסם סקר מקיף של עיתון ישראל היום על האזרחים הערבים במדינת ישראל. מהסקר הזה אנחנו מבינים שחברי הכנסת של הרשימה המשותפת פשוט מיותרים בכנסת ישראל.

הם גם לא נוכחים כאן בדרך כלל, אז באמת מיותרים. החברים האלה, לצערי הרב, לא מייצגים את הציבור הערבי בארץ, והעובדה היא שלפי הסקר של ישראל היום, להבדיל ממה שהם טוענים, 81% מהאזרחים הערבים בישראל חשים שייכות למדינת ישראל, ו-67% מהערבים גאים בישראליות שלהם. 62% אמרו כי הם מכירים בקשר ההיסטורי הדתי ההדוק שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל. אז תפסיקו להסית נגד הערבים. והנתון החשוב ביותר בסקר הזה,

הוא שלא פחות מ-86% מהאזרחים הערבים שוללים מכול וכול חיים תחת שלטון פלסטיני. אתה יודע את זה? הם מבינים היטב שמדינה פלסטינית, בכל שטח, היא טעות מסוכנת, שתסכן גם את היהודים וגם את הערבים. ועכשיו נגיע לשלב המסקנות. לא נותר לנו אלא להסיק,

שחברי הכנסת של הרשימה המיותרת הזאת, לא המשותפת, הם הבעיה הגדולה של ערביי ישראל, כי הם מונעים מערביי ישראל לשרת בשירות הלאומי-אזרחי ולתרום למדינת ישראל, הם משסים את ערביי ישראל במדינת ישראל ובהנהגה שתחתיה אלה רוצים להיות אזרחים, הם מסיתים, מלבים את האש, ויותר מכול, מאפשרים הסתה חמורה במסגדים. תודה שאתה מגן, מיקי לוי. חברים, במקום לברך על הקמתן של עשרות תחנות משטרה, הם מוסיפים לקלל, במקום לברך על גיוס של רבים מבני המגזר הערבי למשטרה וכלוחמי אש, אתם ממשיכים להסית. אז אני רוצה לומר לכם שאתם לא משקפים את דעתם של ערביי ישראל, שאוהבים את המדינה שהם חיים בה, ולא מייצגים אף אחד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר.

תודה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מקווה שאנחנו עומדים כבר אחרי המאבק על נושא השבת, אבל תפקידנו כאן, במליאה ובכנסת עדיין לא נגמר. אנחנו צריכים עכשיו להיאבק על בעיית הדיור, בדל"ת, שימו לב: הדיור, הדירות, כי לצערי, המחיר למשתכן, הרשימה הענקית של הזכאים, ובתוכם זכאים כאלה שבכלל לא מעוניינים לזכות בכאלה דירות גדולות, כפי שאני שמעתי בשידור בתאגיד, הייתי בדרך לכאן, איזה זוג צעיר זכה בדירה של חמישה חדרים פלוס מרפסות של 90 מטר ופלוס שני חניונים ושני מחסנים. הם לא צריכים את כל העסק הזה. זו הגרלה, זה מחיר למשתכן, ואת זה המדינה מסבסדת? במקום ללכת ולתת מענק לרוכשי דירה יד שנייה, יש המון דירות יד שנייה שרוצים למכור. אתם יודעים שהסבסוד הממוצע של המדינה לדירה במחיר למשתכן הוא 270,000 שקל, ויתור על מחיר הקרקע. אם ייתנו רק 100,000 שקל לדירת יד שנייה, לשפץ את זה, כדי שהשמאי יוכל לומר לבנק: תראה, זו דירה טובה, משופצת, ללא נזילות, עם מטבח מותאם. הדבר הזה היה יכול להיות, וכל זוג צעיר היה יכול להגיע ולא לחכות ברשימת המתנה של 100,000 זכאים ממתינים ברשימה. מעבר לכך, מה-100,000, כמה נכנסו כבר לדירות וצריכים לחכות עד שיקבלו את המפתח לפחות ארבע-חמש שנים? כמה שכר דירה זה יעלה, ארבע-חמש שנים? 200,000 250,000 שקל זה עולה לזוג הצעיר, כשהוא כבר מתגורר עם כמה ילדים בדירת מחסן, בדירה ללא תנאים, כמה זמן ייקח לו עד שהוא יגיע לדירה הנכספת שלו, שהוא זכה במחיר למשתכן? לכן אני חושב שבנושא הדיור, אנחנו הגשנו הצעת חוק, ואני מצפה שהממשלה תאשר את זה, ובפרט שר האוצר, ואם ייתנו יד לזה, זה יכול להביא פתרון ממשי לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור. תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר. אחריו, חבר הכנסת יואב קיש.

עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השרה, מדברים הרבה על הגנת הצרכן, החוק הזה מדבר על הגנת הצרכן, יש צרכנים שגרים בכל רחבי הארץ, והם צרכני התחבורה הציבורית, והמדינה כולה עוסקת בתחבורה ציבורית של רכבות בשבת, שאולי בעוד כך וכך שנים יהיו מוכנות, בשעה שהמדינה מתעלמת ביודעין ממאות אלפי אנשים שעומדים כל יום בתחנות. וכמה דיונים,

אנחנו עשינו בוועדה לפניות ציבור, שאנשים זועקים געוואלד, למה הם צריכים לעמוד כל כך הרבה בתחנות, והתשובות של משרד התחבורה בכלל לא מגיעות. המשרד היחיד שלא עונה על פניות ציבור, חבילות שלמות של פניות, מתעלמים לגמרי. הם כותבים בעצמם, חצי שנה אורך טיפול בפנייה. הציבור עומד וזועק בחום הקיץ ובקור החורף, ואין שומע לו. באופן טבעי, כל הפקידים וכל השרים נוסעים במכוניות פרטיות, ולעולם לא יבין השבע את ליבו של הרעב. כשמדברים על תחבורה ציבורית ועל הצורך לעזור לאנשים, ואומרים לנו: יהיו פקקים, חייבים לעבוד בשבת. אני שואל שאלה פשוטה: כמה חברי כנסת יודעים שעכשיו הפסיקו את סלילת הרכבת הקלה להדסה עין כרם לחמש שנים, ולנווה יעקב, אך ורק בגלל סכסוך בין המפעיל לממשלה בעניינים כספיים? כבר הכינו תשתית עד קריית היובל, זה הפך לחניון גדול, אותו דבר בנווה יעקב. מתעללים בציבור הנוסעים יום-יום, שלא לדבר על הגזרה הזאת, שאדם ששילם כסף עבור נסיעה חייב לתקף.

אם הוא יכול לתקף, אין שום גזרה. אבל אם התיקוף לא עבד, בגלל המכונה, כי הוא איש קשיש, כי הוא ילד קטן, אז במקום שהפקחים, של הרכבת הקלה בעיקר, יבואו לעזור להם, בוא תתקף,

לא מדובר באדם שלא שילם. אדם שלא שילם הוא גנב, וצריך לתת לו קנס של 180 שקל, אבל אדם שלא תיקף, אומנם הוא יוצר בעיה, כי משרד התחבורה מחשיב לחברת התחבורה לפי התיקופים, אבל הוא לא גנב, לא צריך לבזות אותו ולהוריד אותו ב-180 שקל. תנו לו קנס כפל תשלום, במקום שישה שקלים, שלם 12 שקלים, כי לא תיקפת.

הופכים אנשים לגנבים, מבזים אותם, מורידים אותם מהרכבות, ואחר כך המשטרה באה ואוזקים אותם כאילו תפסו איזה מחבל. על כל הדברים האלה אף אחד לא מדבר. דואגים שצריך לסלול בין דימונה לבאר שבע, דווקא בשבת, או באזור השני, שמא יהיו פקקים. רוב הפקקים היום באזור תל אביב זה כי כבר עשר שנים הרכבת הקלה לא זזה שם, רק בגלל הביורוקרטיה. אותו דבר הרכבת הקלה להדסה.

אני רוצה לסיים ולומר: חייבים מייד לסלול את המסלול להדסה, שכבר כמעט מוכן, חייבים מייד לסלול לנווה יעקב, ולסיים את עבודות הרכבת הקלה בתל אביב, ורק אז, כשיש שירות ציבורי שישה ימים בשבוע, דברו איתי על השבת.

חבר הכנסת יואב קיש. אחריו, חבר הכנסת אברהם נגוסה.

לא לא, אתה קודם. אחרי זה, חבר הכנסת נגוסה. חבר הכנסת יואב, בבקשה. אני מוותר. אתה מוותר. חבר הכנסת אברהם נגוסה, מוותר. חבר הכנסת אמיר אוחנה. אמיר, אתה לא מוותר? אה, לא צריך?

חבר הכנסת יהודה גליק. יהודה, אתה לא מוותר? לא צריך, לא צריך, אתה מוותר? ויתרתי, חברת הכנסת נורית קורן, חברת הכנסת טלי, אינה נוכחת,

אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, חבר הכנסת מיקי לוי, אחרון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי. אחריו יסכם את הדיון מציע החוק. אדוני, אני מזכיר לך אחרי זה לתת לי להגיב. אדוני היושב-ראש, את הבקשה שלי להגיב, את בקשתי להגיב אחרי ההצבעה. אחרי ההצבעה. אם אני רוצה לתת לך, זה אחרי ההצבעה.

תודה, אדוני היושב-ראש, אנחנו נדבר עוד הערב הרבה על החוק החמור הזה, האנטי-דמוקרטי, שיעלה בהמשך הערב, שסוטר סטירה חדה ומצלצלת על פרצופה ה"דמוקרטי" של מדינת ישראל. עוד יהיה לנו זמן. אבל אני רק רציתי גם מפה להצטרף לדברים שנאמרו היום בוועדה לביקורת המדינה, שהזדרזה ודנה במצבה החמור של חברת טבע. טבע הייתה הדגל השני של מדינת ישראל. לצד הדגל הלאומי בכל מקום הנפנו את הדגל של טבע. כולנו היינו בחגיגה הגדולה, הכספים שלנו, הפנסיות שלנו, הקרנות שלנו, נכנסו לטבע, כדי לעזור לה לגדול ולצמוח, והיא גדלה וצמחה בצורה מרשימה, עד שלב מסוים, ואחר כך בצורה פרועה וחסרת אחריות, כשהיא שוקעת בחובות עצומים. כל זה קרה גם לחברות אחרות. ההבדל בין טבע לחברות אחרות הוא שטבע נהנתה מהטבות בלתי רגילות, ובקופתה נצברו מיליארדים, מיליארדים של שקלים, שהיא אומנם לא חילקה אותם כדיבידנדים, אבל היא גם לא השקיעה אותם, בסופו של דבר.

כדי לייעל, עושים את הדבר הכי פשוט, הכי אכזרי, הכי לא אנושי: שולחים יותר מ-1,000 איש הביתה, כי עכשיו החברה פתאום צריכה להיות רזה, גמישה, מהירה, ועוד כל מיני סופרלטיבים. את כל זה הייתה צריכה קודם כול לעשות ההנהלה, ולפניה אולי גם הדירקטוריון, שם החברים גם כן נהנים מתשלומים מוגזמים על פי כל קנה מידה, כדאי שיורידו את ההטבות שהם נטלו לעצמם מקופת החברה. בשלב הבא צריך לדאוג ליותר מ-1,000 משפחות, זה המעגל הראשון, ואולי יותר, אלפי משפחות נוספות, במעגל השני, שפרנסתן תלויה בטבע. ואם בטבע,

ואנחנו יודעים, נצברו מיליארדי שקלים, זה הזמן להשתמש בהם כדי ליצור מקומות תעסוקה ולהגן על העובדים, אחרת, מה היתרון? לשם מה המדינה נתנה לה את כל הטבות המס האלה? אם לא ייעשה הדבר, זה שימוש לרעה בחוק. גם אם ישנו את החוק, לא יוכלו לשנות אותו אחורה, אלא יוכלו לשנות אותו רק קדימה. טבע מעלה באמון שמדינת ישראל, הכנסת והציבור כולו נתנו בה. אז התחלף בה כבר מנהל, ובא מנהל, אז אני מציע עכשיו שהדירקטוריון שלה, שבסופו של דבר נושא באחריות לכל מה שקרה שם, ילך הביתה. הדירקטוריון של טבע צריך ללכת הביתה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי,

עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נפל דבר בדברי הכנסת: הקואליציה עושה פיליבסטר. שמעתם דבר כזה? מה הטירוף שאחז בכם? מה קרה? רצתם לדפוס, הדפסתם, סידרתם, כרכתם, מה הדחיפות, חבר הכנסת אמסלם? קואליציה עושה פיליבסטר? מה הטירוף? מה הדחיפות? אתה לא רוצה שנעבוד? אתה לא רוצה שנעבוד? אתה לא רוצה שנעבוד?

חברת הכנסת קורן. איזה פיליבסטר? כשלא רציתם לדבר קודם, לא, זה מדהים אותי.

פיליבסטר על ידי

מה קרה, לא יכולתם להביא את זה ביום רביעי? מחר? מה הדחיפות? ממה פוחדים?

איזו עבודה, נורית קורן? תעשי לי טובה, למי את מוכרת את הלוקשים האלה?

זה מראה באמת על הרעד ברגליים שאחז בכם.

חידושים בדברי הכנסת. הפחד אוחז בכם. זה לא ראוי. לא מכובד שהקואליציה תעשה פיליבסטר. זה אפילו, אתה יודע מה, חבר הכנסת אמסלם? זה מעלה בי מידה מסוימת של חיוך וגיחוך כאחד.

חבר הכנסת סמוטריץ יסכם את הדיון. נא לצלצל.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני ממש רוצה, משפט אחד של סיכום, ואז להגיד כמה תודות. אני מקווה מאוד שכל החברים ירימו את ידם בעד הצעת החוק. המצב הנוכחי כיום, כפי שאמרתי, אף שהכוונה הייתה לטובה, להגן על הצרכן, עקב ההשתנות של השוק, והפתיחה של אפשרויות רבות מאוד להזמנות באתרי אינטרנט, שלא מחויבים לדמי הביטול הישראליים, התוצאה היא פגיעה בצרכן. העובדה היא שהצרכן המבוגר יותר, הפחות טכנולוגי ואינטרנטי, שיש לו גישה לאתרים האלה, חבילות שלמות של מוצרים שהם זולים בהרבה נמנעות ממנו. עוד נקודה, כאשר הישראלים הולכים כיום להזמין את החבילות באתרי אינטרנט בחו"ל, אז גם מי שלא יכול להזמין בחו"ל משלם מחיר גבוה בארץ, מי שהולך לחו"ל, אז גם הישראלי לא מתפרנס. אנחנו מוציאים את הכסף שלנו החוצה לאותו אתר אינטרנט בחוץ לארץ, הוא משלם מיסים בחוץ לארץ במקום שהמיסים יגיעו לאוצר המדינה,

הצרכן נפגע, הסוכנים נפגעים, קופת המדינה נפגעת, אין בזה שום תועלת. החוק הזה הוא חוק נכון, צודק, כפי שאמרתי. הוא לא נדרש אפילו לאזן בין האינטרסים, ובסופו של דבר הוא טוב לכל הצדדים. זה ממש win win situation. אני רוצה מאוד מאוד להודות בראש ובראשונה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, איננו כאן עכשיו, חבר הכנסת כבל,

כפי שאמרתי, דיונים רבים גם בוועדה וגם מאחורי הקלעים, ויצר שולחנות עגולים, שאני חושב שהביאו את החוק למתכונת שבה הוא נמצא היום לפניכם. הוא עבר שינויים רבים מאוד, רבים מאוד, מהמצב הקודם. אני רוצה להודות מאוד לרשות להגנת הצרכן, שהלכה איתנו יד ביד, בעניין הזה, ואני חושב שאין מישהו שאמון יותר ממנה על הסוגיה הזאת, של הגנת הצרכן, עזרה לנו יד ביד להגיע לנוסח הנוכחי. אני רוצה מאוד מאוד להודות למשרד הכלכלה,

גם לעובדים. אני רוצה להודות למשרד התחבורה, היו כאן היבטים שקשורים לתעופה ולתחבורה.

לכל הצוות הנהדר של ועדת הכלכלה, ליועצת המשפטית ולמנהלת הוועדה. באמת, כולם-כולם עשו עבודה נהדרת ממש. אני מודה לכם, חברי הכנסת. מקווה שתצביעו כולכם בעד הצעת החוק.

נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56) (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח 2017. נא להצביע, חברי הכנסת. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56) (ביטול עסקת

לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 42, נגד, 20. נמנע אחד. הצעת חוק הגנת הצרכן התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לדיון בוועדת הכלכלה. אני נותן

אדוני היושב-ראש, זה לא מקובל. בלי קיום של דיון אמיתי, בלי קיום דיון אמיתי. משתלח בחברי הכנסת, ממציא המצאות, יואל, זה לא מכובד, זה לא

אתה מכרת את האידיאולוגיה שלך. תודה, חבר הכנסת אורן חזן. תתבייש, אין לך אידאולוגיה. אם הייתם באמת מכירים את כתבי ז'בוטינסקי,

אתה בא להטיף על ז'בוטינסקי?

את שיריו, את מאמריו ואת תורתו, לא הייתם עושים חצי, חצי, ממה שאתם עושים שם. אתה מכרת את נשמתך לשטן בשביל להיות חבר כנסת. חצי.

אני אגיד לך עוד דבר, ואני אמרתי את זה לך בוועדה. תתבייש, תתבייש, יואל חסון. אתה צריך לשנות את השם. אתם נמצאים עכשיו בסחרור. אתם נמצאים בסחרור עצום. אתה הוכחת שאתה הפכת את החברבורות שלך. אתם בטוחים שיש לכם כוח. אתם באמת מנצלים את הרוב שלכם בצורה ברוטלית.

תתבייש. לא, באמת,

לא קורא אותו

בהגנה העיוורת שלכם על נתניהו, בריסוק תנועת ליכוד מפוארת, שהפכתם אותה לתנועת נתניהו, שום דבר לא קורה שם חוץ מלהגן על נתניהו. זה מה שאתם עושים. זה מה שאתם מקדמים. ראינו אתכם פה, כמה, איזו התגייסות, באתם לנאום. לעולם אתם לא פה על חוקים חברתיים, הספסלים שלכם ריקים, הציבור שלכם כמה לחוקים חברתיים, תזכיר לי מאיזו מפלגה

כולכם באתם, נאמתם, עמדתם כאן, הפכתם להיות פיונים של אדם, אתה לא מתבייש? אני שומע אותך ואני מתבייש. שלא מעניין אתכם, הלב שלי כואב. אתם לא מעניינים אותו, אתם לא מעניינים אותו, הוא לא סופר אתכם באמת, העניבה שלי נהייתה אדומה

מדבר. ואני אומר לך,

(הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת דוד אמסלם,

אף אחד לא מבין כלום, רק אתה, מושיע האומה הגדול. לכן, אדוני, אני קיימתי דיון. אין דיון אחד שמישהו רצה לדבר ולא נתתי לו בסוף לדבר. אף אחד, שתי דקות.

גם בדיונים האלה, בשלישי, דיברו כל הח"כים, ברביעי, בחמישי אתה לא היית, אז מה זה משנה? אני אגיד לך למה אתה בא.

אתה בא לוועדה להפריע לי, על בסיס קבוע. על בסיס קבוע.

לא. התפקיד שלך, אני אגיד לך מה.

התפקיד שלך זה להשתתף בדיון ולתרום, גם אם אתה חולק, לא להפריע לי לנהל את הישיבה. זה חלק מהבעיה שלי איתך. אני בא לכנסת לעבוד. אני לא בא להיות ליצן. אני לא בא להפריע לאף אחד, דרך אגב, בשום ועדה. כשאני בא לוועדה של קארין אלהרר אז אני עוזר לה ואני משתתף. כשאני בא אצל איתן כבל, הוא מאפשר לי את זכות הדיבור ואני מכבד אותו. אצלך אין כבוד לאף אחד. אתה חושב שאתה מנהל הכול, מותר לך לעשות הכול. אתה גם חושב שאתה מבין הכול. לכן, כל מה שאמרת זה שטות גמורה. בסופו של דבר לא היה מעולם, מאז שאני מנהל את ועדת הפנים בכנסת לא היה חבר כנסת אחד שרצה לדבר ולא קיבל את זכות הדיבור. זה לא אומר, באמת?

זה לא אומר שהוא ידבר מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. אבל תמיד כשהוא ביקש את זכות הדיבור, לא היה מצב שהצבענו ולא קיבלו את זכות הדיבור. זה כדי לסגור לך את הצד הטכני הזה. תראו, רבותיי, לפני שאני נכנס להצעת החוק, אני רוצה לומר שני דברים, או שלושה דברים.

אני עברתי בשבוע האחרון באמת כמה דברים שהדהימו אותי. אני שומע את יאיר לפיד קורא לנו רוטוויילרים. לאחר מכן אני שומע את האיש הישן עם הזקן החדש כותב בטוויטר שלו שאנחנו כלבלבים. ובמוצאי שבת אני רואה אותי ואת דוד ביטן בשלט מאוד מאוד מושקע זה מישהו שהשקיע עליו הרבה מאוד כסף ושם אותנו כקופים. פוטושופ שני שקלים.

ראיתי. ראיתי. שם קונסטרוקציה, שני שקלים אני עושה לך את זה. שם קונסטרוקציה, חבל על הזמן.

אני גם קראתי את מר ורטר, השבת. יש לכם אדמו"ר שקוראים לו יוסי ורטר. קוראים אותו בכל שבת. הוא כותב, השבת הוא כתב מה שכתב, מלך האדמו"רים. אבל הוא הוסיף עוד משפט קטן: הוא כתב ש"מר אמסלם היה עם חולצה מקומטת מיוזעת" תקשיבו טוב, רבותיי, שלושת הדוברים הם אנשים גזענים, כאלה קטנים. אני מניח שהוא לא היה כותב את זה על לפיד. אני לא קראתי לו רוטוויילר, ואני גם לא קורא לו בכינויי גנאי של כלב, אבל לכם מותר הכול. ככה זה עובד אצלכם, בצד הזה הצדיקים, הישרים, האנשים יפי הבלורית והתואר, מותר לכם הכול. בצד הזה כולם עבריינים, אסור להם שום דבר. חוצפה ועזות מצח. מר ורטר, אתה לא מתבייש? חצוף, גזען שפל וקטן.

אני מציע לא להיכנס לטרמינולוגיה הזאת.

אתה יכול לחלוק עליי, אתה יכול לא לחלוק עליי,

רק לו מותר. דרך אגב, אני לא מנסה אף פעם לבייש אותך. אני לא הולך לשם.

אני רואה את זה כחוט השני,

כשאתה אמרת לי רוטוויילר, וברק קרא לנו, בגלל זה בפתח תקווה שמו אותנו כקופים. אמרו לי: דודי, תגיש תלונה במשטרה. אני לא מתעסק עם משטרות בנושאים האלה. זה הקטע הציבורי, אתה לא מתעסק עם שום דבר חוץ ממשטרות.

אבל אני רוצה לומר, אני חושב שזו חוצפה. דודי, אם היו אומרים לך: אתה אריה, דקה, שנייה, דקה. לכן, אני חושב שזו חוצפה. אני מציע לך, תשתמש בלשון קצת יותר נקייה, לפחות כלפי חברי כנסת. אני משתדל, אני לא מדבר ולא מכנה את אף אחד בכינוי גנאי. אני רוצה לעבור לעניין. חבר הכנסת אמסלם, שאלה, אפשר? לא, אני רוצה, רק שאלה קטנה. יש קוסם באולם, להופיע. אני שואל, רבותיי, אני רוצה בעצם לעבור להצעת החוק ולהסביר מה התכלית שלה, ואת השקר הגדול שאתם מנהלים בשבועיים האחרונים.

כשאני דיברתי כאן עם מר בגין, תראו מה קרה. אני, חבר הכנסת בגין הוא חבר יקר שלי, לא מהיום.

אני דיברתי איתו כאן אני מדבר בשפת הגוף, אתם מכירים אותי. יכול להיות שאוהבים את זה יותר,

אבל ככה אני. גם לא מתכוון להשתנות. כל הטלוויזיות פה צילמו את זה. מה עשו? יצאו: אני איימתי עליו. אני קצת נעלבתי במובן זה, אני לא מאיים אף פעם על בן אדם. בחיים שלי לא איימתי על אף אחד. אבל מה זה חשוב? שמו את זה בטלוויזיה עשרות פעמים. למה? כי זה בעצם שטיפת המוח הפסיכולוגית, אמסלם וביטן הם שניים שצריכים להיות בשוק, מה הם עושים פה בכלל? מה הם עושים פה? שני מרוקאים, מה הם עושים פה? לכן אני חושב שזה חוצפה ועזות מצח שלכם, יחד עם כל התקשורת, מה שקורה בעצם בשבוע וחצי האחרונים. אני מניח שאם אנחנו היינו עושים את זה, אתם הייתם עולים על בריקדות ועושים אותנו מושחתים, אנשים שמסיתים וכו'. חבר הכנסת אמסלם, לאן נעלמה, אני רוצה לעבור לנושא של החוק. לאן נעלמה, תשאל אותו. אני רוצה לומר בנושא של החוק. תקראו, אני קראתי משהו שכתב השופט אהרן ברק השבוע. הוא כתב: חברי הכנסת שכחו מה זה זכויות אדם, או: לא מקפידים מספיק בזכויות אדם. תראו, אני בא מהזווית של זכויות האדם, בחוק הזה. בכלל לא קשור לראש הממשלה, לא התייעצתי איתו.

מה קשור, אני אסביר. אני אסביר לך, גם. אני אסביר לך גם את השינוי,

אולי הוצאתי לך את הפואנטה מכל הנאום שלך. אני נותן לכם נתונים: במדינת ישראל יש 30,000 תיקים שמגיעים לפרקליטות, מאיזה 350,000. אלו נתונים לא שלי, זה של שי ניצן. 12,000 תיקים, המשטרה ממליצה לפרקליטות לסגור אותם. נשארו 18,000. מה-18,000,

בעצם המשטרה, ממליצה על 18,000 תיקים, היא כותבת לפרקליטות שיש תשתית ראייתית להעמדה לדין. ומתוך זה הפרקליטות, תקשיבו טוב למספר, סוגרת 14,000 ומעבירה 4,000 להתנהלות בבתי משפט.

80% מהתיקים שהמשטרה מחליטה, כותבת המלצה בגינם, שיש תשתית ראייתית, נסגרים על ידי הפרקליטות.

אם הפרופורציה הייתה הפוכה, לא הייתי מגיש הצעת חוק, כי בסופו של דבר, בחיים לפעמים יש טעויות. 80%, רבותיי. עכשיו, מה קורה בדרך? מה קורה בדרך? חייו של אותו בן אדם נהרסו לחלוטין, כי הוא כבר אשם. אם הוא עובד ציבור, לא חשוב,

לא חשוב הדרג, מתחילים,

אל תפריעי לי. אל תפריעי לי, קארין. דודי, תיזהר שלא יאשימו אותך שאתה מעליב.

ראיתם מה קרה למשל לגיל שפר. במקרה אנחנו מכירים אותו, אבל יש אלפים כאלה, שאנחנו לא מכירים אותם, אבל הם נכנסים למדמנה הזאת. בסופו של דבר חייהם נהרסו על לא עוול בכפם. ולזה אני דואג, ולזה הצעת החוק שלי כיוונה. הרי דיברנו על זה בוועדה, שזה לא נכון, זה הרי שטויות מה שאתה אומר.

אדוני היושב-ראש, מפריעים לי.

תמשיך. קשה להפריע לך.

בהתחלה, שאומרת שהמשטרה לא ממליצה בכלל,

תפקידה לחקור, הפרקליטות צריכה לקרוא את החומר ולהחליט אם להגיש כתב אישום, כן או לא.

באו הפרקליטות אליי, אמרו לי:

אם אתה מעביר את זה על 12,000 איש שבעצם המשטרה ממליצה לסגור להם את התיק, אנחנו לא יכולים לסגור להם עד שהפרקליט יקרא את זה,

חוק לבן אדם אחד. תמר זנדברג, אני לא בוועדה, אני מבקש סיוע מהיושב-ראש. חברת הכנסת תמר זנדברג, את רשומה אצלי, את יכולה לדבר עוד מעט. לכן, בסופו של דבר הבאנו את זה לאיזון המתאים. דרך אגב, התחלתי בהצעת החוק הזאת, וכל הערה עניינית,

לא פחדתי, שינינו, כי התפקיד שלי,

ככה אני עושה בכל חוק. אתה מאמין בזה? אתה מאמין במה שאתה אומר? אני מגיש הצעת חוק, ואני משנה אותה תוך כדי חקיקה. כל הזמן יש הערות בונות ופחות, אבל ברגע שאני מבין שההערה נכונה, אנחנו משנים, וככה שינינו את החוק, במובן זה שאמרנו: תיקים שיש בהם פרקליט מלווה, הרי לכאורה מה צריך בכלל המלצה? הרי הפרקליט מלווה את התיק, הוא מכיר אותו יותר טוב מהחוקר, וזה כל הסיפור. עכשיו, החוק במהותו,

זה לא הנושא של ההמלצה, החוק במהותו זה הנושא של הפרסום, ולכן אנחנו היום שינינו. מר לפיד, כדי שאתה תהיה רגוע, היום שינינו את החוק, והחוק הזה אומר שאם היועץ המשפטי לממשלה, והסר דאגה מליבך לגבי מה שמעניין אותך, שזה חקירת ראש הממשלה, כי אחרת לא היית פה,

היית ממשיך בעיסוקיך הרגילים, הוא יוכל לקבל

הוא יבקש והוא יקבל את ההמלצה. מה שהוא ירצה, הוא יקבל. החוק כאן בא להגן על כל אזרחי מדינת ישראל בנושא של הפרסום, לא קשור לראש הממשלה, כל ה-30,000. ולכן אני חושב שזה בא להסדיר את סוגיית היסוד של חוק-יסוד: כבוד האדם. בסוף, דרך אגב, אנחנו כולנו בני אדם, ויש לנו, נא לסכם בבקשה. זכויות מעטות, לא הרבה, שלא יכפישו אותנו סתם, כשלא צריך. איפה שאתה צריך, אין בעיה, אבל איפה שלא צריך, וזה לא עוזר לחקירה, בשביל מה? זה כל מה שאנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת.

לכן אני חושב שההצעה הזאת היא הצעה שמביאה בשורה לעם ישראל, לראש הממשלה היא לא תסייע, אל תדאג. היועץ המשפטי לממשלה יבקש את כל החומר, כולל המלצות המשטרה, הוא יקבל.

הרגעתי אותך, לך הביתה היום, פתח לך בקבוק יין, הכול בסדר, אל תהיה לחוץ. תודה רבה. אנחנו מתחילים בדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי רוזנטל.

עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת דודי, כדאי שתקשיב. אם באמת הציבור מעניין אותך, אז תראה מה אתה עושה בחוק הזה. תקשיב טוב, דודי. רק אתכם

אתה טוען: אני בא להגן על שמם הטוב של אנשים מן היישוב, על הציבור. אתה עושה בחוק הזה בדיוק ההפך, אבל בדיוק. תקשיב למה, 99.9% מהמלצות המשטרה לא מתפרסמות, כי זה לא מעניין אף אחד. אם מוישה או איציק או יעקב עשה משהו, זה לא מעניין אף אחד,

אתה טועה.

אתה אוסר עכשיו על המשטרה להעביר לחשוד הזה, עשרות אלפי אנשים, מה הם אומרים לפרקליטות עליו?

אתה בחוק אוסר עליהם, אתה פוגע בזכויות שלהם כחשודים, הכול כדי להגן על אדם אחד. ההפך ממה שהתכוונת, אם התכוונת בכלל. ימליצו לגביו. ההפך. ההפך.

בדיוק ההפך, כי אנשים חשודים לא יוכלו לקבל העתק ממה שהפרקליטות קיבלה מהמשטרה

אני התבלבלתי? אתה לא מבין מה אתה מחוקק. שיניתי לך. אתה לא מבין מה אתה מחוקק. אתה בא ומיילל: גזענות, גזענות, אבל אתה לא מבין בכלל מה אתה מחוקק. זה לא שייך לא למין, לא למוצא, אלא פשוט לזה,

אתה מבין, אני לא מבין. שאתה כל כך להוט להגן על ראש הממשלה, שבדרך לא אכפת לך לדרוס עשרות אלפי אנשים. אבל זה לא מגן. זאת האמת היחידה. האמת היחידה.

תקשיב, אם לא היה כלום ואין כלום, ראש הממשלה הוא הראשון שהיה צריך לצעוק: תפרסמו את הראיות עליי, הראשון. אבל הוא מתחבא מאחוריך.

בית המשפט, לא אתה, אתה תשתוק. אתה לא קראת את החוק. אתם מנסים, חברי הכנסת. הם מפריעים לי, אני רוצה עוד זמן. אתה באת מהנאום של אתמול. שינינו היום. החוק הזה הוא חרפה. כל מה שאתם רוצים, צריך להפריד בין הציבור ובין נבחרי הציבור. לגבי הציבור, ראוי להגן על שמו הטוב. החוק הזה לא מגן עליו, אבל ניחא.

אתם גילדה שמבקשת להגן על אדם אחד ועל המושחתות שלו. כל מה שאתם רוצים זה שהציבור לא ידע שהוא קיבל תכשיטים, וחליפות, וסיגרים, ויין, ושמפניות זה מה שאתם לא רוצים, שהמשטרה תגיד: בתאריך זה וזה קיבל ארגז שמפניה. בתאריך זה וזה, חבילת סיגרים. זה כל מה שאתם לא רוצים שיתפרסם, כי בזה אתם מרוויחים אולי שנה פוליטית, אבל מזהמים את כל הפוליטיקה, ואתם אפילו לא מתביישים, כדי להציל את ראש הממשלה הזה. וזה לא יעזור לכם, אלוהים כבר לא יכול לעזור לראש הממשלה המושחת הזה, הוא גמור, הוא יודע את זה, והוא מזיע והוא מפעיל אתכם,

מה אתה קורא לו ראש ממשלה מושחת?

היום ראש הלשכה שלו הסתובב אצלכם, ראש הסגל שלו, וסגר את החוק כמו שראש הממשלה רוצה. זה שאתה אומר שזה לא עניינו והחוק ישן, לה-לה-לה-לה-לה,

אתה חושב שמישהו מאמין לכם? הרי הליכודניקים כבר לא מאמינים לכם. אתם כמו בימי פומפיי האחרונים, כמו בימי מפא"י האחרונים, אלה ימי הליכוד האחרונים. אתם סיימתם. הציבור אומר: הליכוד מושחת, הליכוד הביתה. תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אחריה, חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה, עד שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, תראו, החוק הזה התחיל כחוק ההמלצות, אחר כך הבנו שהוא בעצם חוק ההדלפות, וכולנו יודעים שהוא בעצם חוק ההסתרות, כי זאת המשמעות של החוק הזה. נשארה איתו משמעות אחת: להסתיר את המידע מהציבור. אבל אני רוצה לטעון משהו אחר: זה חוק ההודאה באשמה של ראש הממשלה נתניהו,

למה הוא צריך את החוק הזה אם לא היה כלום ולא יהיה כלום כי אין כלום, כמו שהוא טען פה כבר כמה פעמים? למה הוא צריך את החוק הזה שיסתיר מהציבור את ה-כן המלצות,

כאילו המלצות, של המשטרה? למה הוא צריך את זה? תגידו לי. זה מה שהציבור צריך להבין מהחוק הזה, וזה מה שאני מקווה שהציבור יבין מהחוק הזה, כי זאת המשמעות של החוק הזה. הקואליציה, וחברי הקואליציה, כשעוד חשבנו שיש שם כמה מפלגות אולי שפויות, שלא ישתפו פעולה עם הביזיון הזה, עם הביזיון הזה של הכנסת, איך שהתנהל הדיון בוועדה, איך שהדברים רצו, פתקים. קיבלנו סעיפים, בואו תחברו אותם, תעשו גזור והדבק, ממש גזור והדבק, עוד שנייה מחלקים לנו מספריים ודבק, כדי שנבין, תוך כדי דיון, לקראת קריאה בוועדה, הצבעה על קריאה ראשונה, להדביק את הסעיפים השונים, כי הם פשוט יצאו במדפסת תוך כדי דיון, חוק בתנועה. ככה אנחנו רוצים שהכנסת שלנו תיראה? ככה הכנסת שלנו נראית היום. ואתם, הקואליציה, משתפים איתם פעולה, משתפים פעולה עם ראש הממשלה המושחת הזה, כדי להציל אותו. מה יש לכם להציל אותו? מה יש לכם לעמוד לצידו ולהציל אותו? תשמעו, החוק הזה הוא עוד שרשרת, הוא עוד חוליה בשרשרת שאנחנו נמצאים בה כבר למטה למטה, בדרדרת של הדמוקרטיה הישראלית. אני רק מקווה שהציבור מבין את זה ויבין את זה עוד יותר טוב מחר בבוקר. תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. עד שלוש דקות, אדוני.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש גבול כמה יעמדו פה אנשים וישקרו. זה נוגע ל-30,000 תיקים? זה חוק שנוגע לכמה עשרות תיקים, שרק להם יש פרקליט מלווה, ואפילו זה לא חשוב, זה חוק שנועד לבן אדם אחד ולחקירות של הבן אדם הזה.

היושב-ראש, עלק טובת הציבור ועלק לא חוק פרסונלי. סליחה, היושב-ראש, מי זה הנואם? ראש לשכת ראש הממשלה הורוביץ ישב כל הזמן איתם יחד בשביל לוודא שהחוק תואם בדיוק, מי אדוני? מי אדוני? בתפירת עילית את כל מאווייו של ראש הממשלה, וכל מאווייו של ראש הממשלה זה שמישהו, בשם אלוהים, יציל אותו,

מהחקירות שלו, כי הוא פוחד פחד מוות ממה שיתפרסם. אולי אדוני יואיל להציג את עצמו? פחד מוות הוא פוחד, אתה יכול להציג את עצמך?

והציבור הישראלי ידע את כל מה שהוא לא יודע. ואני אומר לכם מפה, מהבמה הזאת: הדבר שמפחיד אותו זה שיש עוד הרבה פרטים, בכל החקירות, שהציבור לא מכיר, והוא לא רוצה שהציבור יכיר, סליחה,

אדוני היושב-ראש? והוא לא רוצה להיות שם כשתתפרסם התשובה שלו, כשישבו החוקרים מולו ויגידו, אדוני היושב-ראש,

למה אישרת מכירת צוללות מתקדמות למצרים בלי שמשרד הביטחון ידע מזה, ולמה שלחת את מולכו, בלי שאף אחד ידע, לגרמניה לאשר את זה? הוא לא רוצה שאתם תדעו את התשובה, בגלל זה החוק הזה. לפני שהחוקרים מגיעים אליו, לפני שמתפרסמות כל ההמלצות. מהחרדה, המבועתת והמיוזעת מפני החקירות שלו ומפני מה שייוודע לציבור. זה ניסיון השתקה של היועץ המשפטי, זה ניסיון השתקה של משטרת ישראל, זה ניסיון השתקה של כל התקשורת החופשית, למדנו מהטוב ביותר,

העיקר שלא ידעו מה הוא עשה, לא בצוללות, ולא בתיקי 1000, ולא בתיקי 2000, כל מה שלא פורסם. ומול זה, המשתיק עצמו, אין קואליציה. יש ועדה להצלת נתניהו, זה כל מה שנותר מכם.

לא בריאות, לא חינוך, לא רווחה, לא כלום, ועדה להצלת נתניהו מחקירותיו. מה קרה לו? מה קרה לנתניהו? אני מכיר את נתניהו יותר מ-20 שנה. הוא לא היה כזה. הוא היה איש ממלכתי, ישבתי בממשלה שלו, הוא איש שבזמנו קידם, לא הסכמתי איתו על דברים, אבל הוא תמיד הקדים את טובת המדינה, לטובתו האישית. יאיר, אתה פשוט, לא נכונות. מה קרה לו? כבוד השרה, איך עבר הזמן ופתאום, כל מה שמעניין אותו,

הרי את יודעת שאני עוד צודק. לא, גם את מכירה אותו מספיק שנים.

ויש שם פניקה,

ויש שם קבלת החלטות שהתעקמה לגמרי, ויש שם בעיקר היסטריה מוחלטת, שמנהלת אותו.

אני מודיע מפה, מן הדוכן הזה: אם חוק ההמלצות יעבור, יש עתיד תגיש בג"ץ נגדו, וכמו בבג"ץ הקודם, גם בזה אנחנו ננצח. החוק הזה, או ייעצר בבניין הזה, או ייעצר בבניין ממול. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, אתה יכול לספר לי מי היה הנואם?

אחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. אורן, אורן, בוא רגע. הרואה ואינו נראה. בוא, בוא רגע, בוא. איי איי איי.

שהעזה להמרות את פיך. אני רק תוהה. יודע רק לבקר. אדוני היושב-ראש, עד שלוש דקות, בבקשה, אדוני. תוציא אותו. הוא לא יכול לעמוד בפנים. תוציא אותו. חבר הכנסת אורן אסף חזן. אסור לך לעמוד שם.

תצא, תצא. יש שלט שאומר, לא נכנסים.

הזה אומר בצורה הכי בוטה שיש מי שחשוב יותר ויש מי שחשוב פחות, ואנחנו נגן על מי שחשוב לנו. כולם יודעים, האיש שיושב במרכז האולם הזה, ותעשייה שלמה עובדת כבר שבועות וחודשים כדי להגן על כלום, כי לא היה כלום ואין כלום ולא יהיה כלום, וייתכן שאין כלום, אבל אם אין כלום למה צריך לקחת חוק אחרי חוק במדינת ישראל, ויש לנו כבוד לחוקים, כל מי שיושב בבית הזה צריך שיהיה לו כבוד לחוקים, כי חוקים זה מה שאנחנו עושים פה כל הזמן, ולוקחים את החוקים האלה ומעוותים אותם ומנפצים אותם ושוברים אותם ומתאימים אותם ומדביקים אותם כדי שיתאימו לסיטואציה אחת ויחידה: להגן על אדם מסוים. וזה כואב, וזה שובר, וזה אומר שהצדק במדינת ישראל הוא צדק יחסי: יש אנשים שמתייחסים אליהם כך, ויש אנשים שמתייחסים אליהם אחרת. ולא יכול להיות שייקבע שהמשטרה רשאית לתת חוות דעת ב-x מקרים, אבל במקרה הזה, לא, היא לא תוכל לתת חוות דעת. זה יעבור לפרקליט, והפרקליט שמלווה יחליט: כן או לא. וכך סירסה הכנסת הזאת את משטרת ישראל, את הגוף שכולנו מצווים להגן עליו, גם אם אנחנו לא מסכימים למה שהוא עושה, ויש לנו הרבה ביקורת על המשטרה, אבל המשטרה היא כלי ממלכתי כדי לשמור על חוק וסדר, כדי לאכוף את החוק במדינת ישראל, וכאן אנחנו אומרים לה: תעצמי עין אחת, משטרה קטנה שלי, תעצמי עין קטנה, ואל תעשי את זה. והדבר השני החמור פה זה הפגיעה בתקשורת, ובמקום ובחשיבות שלה במדינה דמוקרטית. זאת הזרוע הדמוקרטית השנייה שנגדעת היום, כי הכנסת הזאת,

בהשראת הקואליציה, סותמת את פיה של התקשורת ואומרת לה: אל תדווחו. אל תדווחו.

חכו עד שהתהליך יגיע לכתב אישום. ייעצרו אנשים, יטפלו בהם, יחקרו אותם, הכול יישאר מאחורי איזשהו מסך עבה. אז עכשיו אנחנו יודעים שזה לא יעבוד, ועכשיו אנחנו יודעים שזה ירוץ ברשתות החברתיות ומפה לאוזן ומאוזן לפה, וכולנו נדע בדיוק במה מדובר, אבל השמועות האלה יהיו יותר גרועות מהמציאות, כי לשמועות אין הגבלה, הן יכולות לעשות הכול, וכך יכתימו אנשים וידביקו להם כל מיני האשמות שלא היו, והכול יעבוד כמו במשטרים הכי חשוכים, שלא נדע במה מדובר.

אם יהיו כתבי אישום, אולי נדע, ואם לא יהיו כתבי אישום, אז אנשים יתהלכו ועל גבם, עמוסים, כל מיני עבירות שלא עשו,

ושהדביקו להם, והם לא יוכלו להתגונן מפניהן, כי מפני החושך הזה אי-אפשר להתגונן. קחו את החוק הזה בחזרה, תיקחו אותו, תמחקו אותו, תתנצלו עליו ותבטלו אותו. תודה רבה. חברת הכנסת לאה פדידה.

איזה מזל שביקשת, נחמן. נחמן. עד שלוש דקות. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, בושה, האמת, שרק אתה פה לשמוע. בטח הליכוד באמת באמת היום מתבייש ואומר: איפה הערכים? וגם בעצם השרה נמצאת כאן. איפה הערכים? ממפלגה של ערכים הפכתם למפלגה שמשועבדת לאדם אחד בלבד. זה חוק ש, בעצם, אם לא הייתי בבית הזה, הייתי חושבת שזה מדע בדיוני, או שמישהו המציא, תוכנית טלוויזיה. איך ייתכן שראש ממשלה ידאג שבוועדה יעשו חוק שנועד אך ורק להגן על שמו ולהסתיר את מעלליו מפני השמש ומפני הציבור, כדי שלא נוקיע אותו? ואני גם בטוחה שכולנו, שהצטרפו עכשיו, אז כחלון פשוט פוחד שיסגרו לו את השיבר לתעמולת הבחירות, כי כל מה שהוא עושה עכשיו בכספי הציבור זה עוד כרזה, ועוד גזירה של סרט, ולכן הוא כנראה הצטרף לחוק הזה, כדי שלא יסיימו לו את התקציב של הבחירות שהוא עושה. כל מי שקורא את דברי ההסבר, וכל מי שהיה בוועדות, כמוני, בכל ועדה וועדה, יודע שלא יכולים להתרשם מההסברים. או שזה מבורות, או שזה בכוונת זדון, וזה בכוונת מכוון, להסתיר את מעלליו של ראש הממשלה. כדי להצהיר שאתם נקיי כפיים,

תגידו: נחיל את החוק שיהיה רק הלאה.

אנחנו צריכים להשתמש בעריצות המיעוט הזה, להשפיע על כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, שלא ידעו מי ראש הממשלה שלהם. אבל בניגוד לכם, העם לא טיפש. העם חכם, העם מבין שזה חוק שנועד להגן על בנימין נתניהו, שעשה עוול, ועדיין ממשיך לעשות את זה. אני בטוח שהוא יגיד את דברו בקלפי, כי אם לא שמתם לב, מגדל הקלפים הזה מזמן התחיל להידרדר, ואתם תמצאו את עצמכם בבחירות במוקדם או במאוחר, כי אי-אפשר להסתיר את האמת מהציבור.

חבר הכנסת זוהיר בהלול. אחריו, חבר הכנסת מוסי רז. עד שלוש דקות, אדוני. בבקשה. תראו, חברים, שני דברים. אני מתקומם באופן המפורש ביותר על הדמוניזציה שעשו לחבר הכנסת דוד אמסלם. אני חושב שצריך לעשות הפרדה והבחנה מאוד מאוד חשובות בעניין הזה. לא צריך לתקוף אדם באופן אישי. המהלך הזה יכול לפעול כבומרנג נגד אלה שמכנים אותו בכינויי גנאי.

אני מנצל את הפודיום הזה ואת המיקרופון הזה כדי לתבוע את כבודו של כל אחד שיושב בבניין הזה. הפעם זה קורה לאמסלם, מחר זה יהיה נגדי, ומחרתיים זה יהיה נגד מוסי רז. זה היה, זה היה, וכל החברים שלך נטשו אותך.

אני מדבר דברי טעם, אתה יודע. לא לא, להפך, אני מחזק אותך. הפעם זה דברי טעם.

אבל לגופו של עניין, חברות וחברים, החוק הזה הוא חוק רע. הצעת החוק הזאת היא הצעה מוקצית מחמת מיאוס, מכיוון שבאופן המפורש ביותר היא נועדה להגן על ראש הממשלה, בניגוד גמור לכמיהה שלנו לשקיפות ולנראות. תארו לעצמכם שהדברים האלה מתחילים לחלחל לבניין הזה, דברים השאובים ויונקים ממשטרים טוטליטריים נכנסים ומחלחלים לבניין הזה כמעט באופן מתודי, מתודולוגי. פעם אחר פעם הצד הימני של המפה הפוליטית כאן, בבניין הזה, הולך עד לדרגת קיצון בריחוק המאוד-קונסיסטנטי מהתהליכים הדמוקרטיים שאנחנו כל כך משתוקקים להם. פרקליט המדינה שי ניצן, שהשתתף באחת הישיבות, אמר במפורש, אדוני היושב-ראש, שהמלצות המשטרה הן קריטיות להשלמת החקירה, כדי שהפרקליטות תבין בדיוק מה קרה באותם חדרים אפופי עשן, מה קרה בניואנסים. רק השוטרים והמשטרה, הפרקליטים של השוטרים והמשטרה, יכולים לדקדק בעניין הזה. אז מדוע מנסים להסתיר את עין השמש בשמיכה או במטפחת מעיני הציבור? הציבור בישראל איננו מטומטם, אי-אפשר להלך עליו אימים, וגם אי-אפשר להסתיר חקירות. בדרך כלל ההמלצות הן ענייניות, למרות הניסיון של דוד אמסלם ואחרים, הבעלים של החוק הזה, להעבירו. ומילה אחרונה: אני כמובן נגד העניין הזה של הפללתו הציבורית של דוד אמסלם בעניינו של מר בגין. אבל מה הייתה התוצאה הסופית? האיש הודח. בגין, האיש היותר-ערכי, אחד מהאנשים היותר-ערכיים בפוליטיקה הישראלית. בסופו של דבר, הרי אנחנו במבחן התוצאה בודקים את העניין, מה היה? הוא הודח. משמע שהופעל עליו מכבש, הופעל עליו ציד מכשפות, הופעל עליו לחץ לא אנושי, ודווקא האיש שבצלם אנוש מגלם את המוסר הישראלי, הפרלמנטרי, הפוליטי, דווקא הוא הודח. איפה היית, הדבר הזה אומר דורשני, וחבל שזה קורה.

תודה. חבר הכנסת מוסי רז. אחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. עד שלוש דקות, אדוני.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, אני לתומי חשבתי שהכול עלילות, אבל היום אני כבר בטוח שלפחות בספסלי הקואליציה, אולי חוץ משני חברי כנסת שהבחנתי בזה שלא מתכוונים להצביע בעד, כבר בטוחים שהמשטרה חושבת שראש הממשלה אשם, אחרת הם לא היו טורחים בדבר הזה. ואם הם בטוחים שכך המשטרה חושבת, מאוד מאוד יכול להיות שהם יודעים שיש הרבה הרבה אש סביב העשן שאנחנו רואים. רק מה קורה? כמו בהרבה מקרים אחרים, לא נעים להם מראש הממשלה, הם אולי חוששים ממנו, צריכים לקבל, יש הסכמים, יש כוונות, את כל הדברים האלה אנחנו יודעים,

חוץ מהשניים שאני שמעתי, ואולי עוד יהיו כאן היום כאלה שיגידו: הדבר הזה מושחת לחלוטין, הולכים ובעצם גורמים עוול לאנשים שהמשטרה חוקרת בעניינם, ובכלל לא משנה המספרים שנאמרו פה קודם,

אמרו את זה לפניי. אנשים שהמשטרה חקרה בעניינם, הגיעה למסקנה שלא דבק בהם שום רבב, אבל אסור לפרסם את זה. אסור לפרסם את זה. הכול כדי להגן על ראש הממשלה. ומה יהיה עם ראש הממשלה? המשטרה תגמור לחקור, והם יספרו לנו כאן, מהצד הזה, שהכול בסדר. יהיה הרי אסור לפרסם, והם ידליפו שהכול בסדר, בניגוד לחוק שהם רוצים להעביר, שאסור להגיד מה קורה. הכול שחיתות למען איש אחד, ולא נורא כל כך שחיתות למען איש אחד, הבעיה היא שהיא פוגעת באלפים חפים מפשע שלא עשו דבר, שגם כך המשטרה חוקרת אותם בטעות, וזה קורה, בכל מקום נורמלי זה קורה, הם יוקעו כאשמים, ראש הממשלה יוצג כמי שהכול בסדר איתו. ואם זה לא יעבוד, ואם זה לא יעבוד, והמשטרה תעביר את ההמלצות שלה לפרקליטות, הם יבואו לפה עם חוק,

שלפרקליטות אסור להעמיד לדין. הכול כדי להגן על ראש הממשלה, למה לא? יסבירו לנו שבחלק מההעמדות לדין, כמו שאמר קודם יושב-ראש הוועדה, בחלק מהמקרים שמעמידים לדין, המועמדים לדין יוצאים זכאים, אז אולי לא נעמיד אותם לדין,

כמו שהוא אמר,

בחלק גדול מהמקרים שהיא ממליצה להעמיד לדין, מתברר שהפרקליטות לא מקבלת את ההמלצה. הרי אין לזה סוף, ואולי גם בכלל לא נעמיד לדין, נבטל את בתי המשפט, והכול, יחליטו אולי בוועדת הפנים של הכנסת מי אשם, מי זכאי, ונפתור את כל הבעיה, נחסוך הרבה כסף, ואנחנו בטוחים מה יהיה גורלו של ראש הממשלה בוועדת הפנים של הכנסת.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין. אחריה, חבר הכנסת

עד שלוש דקות.

חברי וחברות הכנסת, תשמעו, החוק הזה הוא עוד ישראבלוף שמגיע כאן, למליאה, מכיוון שהוכוונה היא לא להפסיק את הכלי המשטרתי של כתיבת המלצה ושורה תחתונה. הסיפור הוא אי-פרסום ההמלצה. זה לא מונע שימוע, זה לא מונע המלצה של הפרקליטות להעמדה לדין. יש פה זלזול אמיתי בנו, כנבחרי ציבור, ובכנסת. אמר נכון אמסלם בוועדה: בכלל הבעיה שלי היא לא עם העובדה שהמשטרה כותבת, הבעיה שלי היא עם ההדלפות, הבעיה שלי היא עם העובדה שהתקשורת מפרסמת, שזה יוצא מהמשטרה והיא מפרסמת. עכשיו, בואו נודה על האמת, ב-99% מהמקרים שבהם יש המלצה של המשטרה,

כי זה לא מעניין את הציבור, אין לזה שום משמעות ציבורית. ההמלצה הזאת עוברת לפרקליטות, והיא כלי, כמו שאמר פרקליט המדינה בוועדת הפנים, זה כלי חשוב בשביל הפרקליטות להמשיך הלאה לבדוק את התיק ולהחליט על העמדה לדין והגשת כתב אישום. איפה זה כן פוגע? באותו 1% שבו התקשורת כן מתעניינת, שהיא רוצה לדעת מה המליצה המשטרה. מיהו אותו 1%? לא מדובר במשה, בחיים, במחמוד, באנשים פשוטים מהציבור, מדובר פה באישי ציבור שמנצלים את כוחם, מנצלים את מעמדם, שהמשטרה הגיעה למסקנה שהם כן צריכים לעמוד לדין, ועל כך היא ממליצה לפרקליטות, ואת זה רוצים למנוע מהציבור לדעת. אותו 1% שהמשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין, ממליצה על הגשת כתב אישום, מן הראוי שהציבור ידע את זה. הייתה צריכה להיות פה הצעת חוק שאומרת: כאשר מדובר בנבחר ציבור או איש ציבור, מן הראוי שהדבר יפורסם על פי חוק, לא בהדלפה. אם עכשיו,

שחקן מפורסם, המשטרה ממליצה להעמיד אותו לדין או להגיש כתב אישום בגין אונס או פגיעות מיניות או הטרדות מיניות, לא ראוי שהציבור ידע שזה מה שהחליטה המשטרה? לא ראוי שגם אם אחר כך תחליט הפרקליטות על הסדר טיעון בזוי כזה או אחר, או נכון, או אני לא יודעת מה, ולא להגיש כתב אישום, לא ראוי שהציבור ידע שכן הייתה תשתית ראייתית שבגינה המשטרה המליצה,

לפרקליטות להגיש כתב אישום, והציבור יוכל, בשקיפות, לשאול את הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, מדוע יש פער כזה? אנחנו נותנים פה כלי לא רק לראש הממשלה, זה כבר ברור לכולם, שאמר: אני נגד החוק, אני נגד החוק, רק שלח היום את ראש הסגל שלו לפקח שהחוק הזה עובר, יש פה כלי בידי בעלי הון, בעלי שלטון, האנשים החזקים במשק ובחברה, שדווקא עליהם אנחנו באים להגן, שחס וחלילה הציבור לא ידע מה המליצה המשטרה ומהי התשתית הראייתית. יש פה זלזול בציבור.

אני מסיימת, כיפוף עמוד שדרה של הפוליטיקאים בבית הזה, ולצערי הרב אלה אותם פוליטיקאים שמתיימרים להיות הכי ערכיים, הכי מוסריים ודואגים לשלטון החוק.

חבר הכנסת אילן גילאון. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. עד שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ביבי צודק. ביבי צדק, כשראש ממשלה שקוע עד צוואר בחקירות, הוא לא יכול לנהל מדינה. ועל פי התדירות שבה אנחנו נדרשים לכנס את הבית הזה,

לצרכיו הפרטיים של ראש הממשלה, זה אומר שלא רק שהוא לא יכול לנהל ממשלה, אלא הממשלה לא יכולה לנהל את עצמה, אדוני. דיברה חברתי מיכל רוזין על לכופף עמודי שדרה. מיכל יקרה, יש פה קבוצה לא מצומצמת של אנשים שהייתי מכנה אותם "חסרי החוליות", כי אחרת אינני מבין איך מצד אחד הם מתחייבים שלא ללכת לשום חקיקה פרסונלית, אבל פתאום, אופס, זה קורה. משה כחלון כמשל. אפשר לקרוא לנתניהו "מכופף הבננות". כן, בסדר, בננות זה כנראה מושג קשיח. זה קל לכם, בננות, קופים, אבל אם אני הייתי אומר לך מילה היית צועקת: שוביניסט.

הוא כמו בפרפרזה על מה שנאמר, שהמלחמה היא המדיניות באמצעים אחרים, חוק ההמלצות הוא החוק הצרפתי באמצעים אחרים. קודם כול ניסינו שלא יחקרו ראש ממשלה מכהן, הדבר היחיד שנלמד מן הצרפתים, כאילו רק את זה הם הביאו אל העולם. אבל עכשיו, אם תהיה חקירה, לפחות שלא ידעו, שלא ידעו שזה קרה. לדעתי, אדוני היושב-ראש, אין משתחררים כאן מן התפיסה שאומרת שאין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן קופת שרצים, מוטלת, מעל ראשו. וזה דבר חמור, זה דבר שאיננו נכון. אדם שהוא שליח ציבור ועומד בפני התיבה, ביתו שקוף ומעשיו חייבים להיות שקופים, ככל מלצר ציבורי שנבחר, והראשון בין השווים הוא הראשון להיות השקוף הזה. אני יודע, אדוני, שבעיתות האלה, אם אבוא אל ציבור ואומר לו: את שור מי עשקתי וחמור מי גנבתי, כנראה מישהו יסתכל בהרמת גבה ויגיד: האיש הזה מוזר, איננו מתאים לפוליטיקה על פי הנורמות שאנחנו לומדים כאן. והפוליטיקה היום היא פוליטיקה של אנשים שמקדימים את טובתם האישית לאינטרסים הציבוריים ולעבודה שהם צריכים לבצע,

ואז, אם צריך ללכת אל חוק ההמלצות, אני רוצה לתת לכם המלצה, וההמלצה שלי, ממשלה יקרה: תתפזרו כבר, לכו הביתה. מי יחליף אותנו?

נמאסתם. פשוט, זה בלתי מתקבל על הדעת. סף הבושה כבר לא קיים אצלכם. מה אתם חשים? מה אתם חשים? סטנד-אפ במליאה. זאת ההמלצה, וזה חוק ההמלצות. ממליץ לכם: תתחפפו מכאן. חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

תודה רבה. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. סלח לנו שאנחנו לא רוצים לקבל את המלצתך. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג.

האיש היחיד שהוא הגון במרצ, רק מה, הוא מפחד לומר את האמת, אז הוא משקר עם חיוך, כדי שיהיה לו קל, למה הוא נבוך. הוא מתחיל לדבר שטויות, ואז הוא מחייך ונהיה אדום, כי לא נעים לו שהוא יודע שהוא מדבר שטויות. יש פה, נראה לי שאתה רוצה לצאת החוצה להירגע קצת. אתה בשתי קריאות. אל תיתן לי לתת לך קריאה שלישית עכשיו.

תודה.

אבל אדוני היושב-ראש, אתה רוצה

על כל החברים שעלו כאן ודיברו. אסכם רק בשני משפטים. מה היה לנו ב-24 השעות האחרונות? מה עניין את ממשלת נתניהו ב-24 השעות האחרונות?

וקיבלנו Black Sunday: חוק הרכבת והסחטנות לחרדים, זה היה לנו אחד, בשם שלמות הקואליציה וההישרדות, וזה המשיך עם חוק הטיוח, הוק מה שקרוי,

חוק ההמלצות. זה מה שהעסיק את ממשלת נתניהו ב-24 השעות האחרונות. לא הדאגה לחלשים, לא הביטחון האישי, ולא תהליך מדיני. כל אלו יכולים לחכות. מה שחשוב לי וחשוב למרכיבי הקואליציה: איך ממשיכים? יש אבסורד, כל מרכיבי הקואליציה, כל המפלגות, אף מפלגה לא מעוניינת בבחירות, ומאחר שאף מפלגה לא מעוניינת בבחירות, אני מוכן לשלם כל מה שיידרש ממני כדי להשלים, ולדחות את הקץ. אפילו כחלון, שהסכים שהחוק יהיה רטרואקטיבי, רק בשם, שתמשיך להיות ראש ממשלה, והקואליציה תמשיך להיות. שכולם ילכו קיבינימט, העיקר שאנחנו נמשיך,

שמעתי. שאנחנו נמשיך להתנהל. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוק, אנחנו חייבים לאזרחים להגיד משפט אחד: זה חוק לאח"מים, חוק שאומר: מי שיש לו פרקליט מלווה, אין אפשרות להגיש המלצות בסיום החקירה. ומי זכאי לפרקליט מלווה? אח"מים.

האנשים הפשוטים, לא שם. חברים, אפילו בשם הנראות, החוק הזה פסול. בשם הנראות, החוק הזה פסול. אבל אמרנו, אדוני היושב-ראש, כמה פעמים: אם הלכה לך הבושה, תעשה מה שאתה רוצה. תודה רבה.

הכנסת תמר זנדברג. אחריה, חברת הכנסת יעל גרמן.

בבקשה.

אדוני היושב-ראש,

צריך להגיד את זה נורא נורא ברור: זה חוק מושחת שנועד להציל ראש ממשלה מושחת.

אפשר לדבר כאן, כל הטיעונים שהיו לדודי אמסלם ולביטן, ולכולכם, קרסו אחד אחרי השני. זה התחיל עם 15,000, בסוף הסתבר שזה חל על 50, ומי ה-50? ראשי ארגוני פשע, סלבס ופוליטיקאים, אבל בעצם זה אפילו לא זה. כבר רמז לנו אמסלם היום בוועדה שהולכים להחריג כמה מהם, ואנחנו הולכים להישאר עם חוק שתפור למידות של בן אדם אחד ויחיד, קוראים לו בנימין נתניהו.

מה שאירוני כאן זה שזה הרי לא יציל אותו מהחקירות. החקירות יתנהלו, וההמלצות יפורסמו ויודלפו, ואם הם לא יודלפו, הם יפורסמו לבקשת היועץ המשפטי לממשלה. וזה המקום להודות למפלגת כולנו, על ההתקפלות של השנה, לא בפעם הראשונה, יש לציין, שעכשיו פשוט נתנו לראש הממשלה עוד איזו הנחת סלב קטנה. ומה הנחת הסלב שלכם, מפלגת כולנו, שארגנתם לו? שיימינג למנדלבליט. זו משמעותו של הסעיף שהוספתם היום, ברגע האחרון, בהתקפלות המפוארת שכולנו הציגה, הפליק-לאק היפה שלכם בוועדה.

אפשר. חוק ההסתרה יחול על חקירות ראש הממשלה, הוא יהיה רטרואקטיבי. רק מה? יוכל היועץ המשפטי לממשלה לבקש לפרסם את ההמלצות, במקרה של ראש הממשלה. כלומר, בחסותכם, מפלגת כולנו בראשות כחלון, היועץ המשפטי יצטרך לפרפר בתקשורת, לספוג את התקיפות שיגיעו לו מביטן, ומאמסלם, ומכל השרים פה, למה הוא ביקש לפרסם את המלצות ראש הממשלה. כל הכבוד, תודה רבה למגיני שלטון החוק, מפלגת כולנו וכחלון. זה מה שעשיתם, תחיו עם הבושה הזאת, לא בפעם הראשונה, את חושבת שזה בושה,

בגלל זה אתם פעם אחרי פעם, אחרי כל התקפלות, אתם מסתובבים כאן אבלים וחפויי ראש, ועכשיו את אומרת שאתם גאים בזה. בטח שאתם גאים בזה. כל הכבוד לכם. החוק הזה רשום בין היתר על השם שלכם. הבושה הזאת היא שלכם, אתם תאכלו אותה, ולא בפעם הראשונה. וביום מן הימים, כשישאלו כאן איך קואליציה מטורללת ומשוגעת גררה מדינה שלמה, וממשלה שלמה, וכנסת שלמה, בחוקים מבישים, מטורללים, מביכים, שגוררים אותנו בבוץ למלחמת כול בכול, כל זה בשביל להציל את ראש הממשלה,

כל אחד ואחד מכם, תצטרכו לשאול את עצמכם איפה הייתם, והתשובה שלכם תהיה: ישבנו והצבענו בעד.

תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן. אחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

אני במקומך הייתי מתייאש לשמוע אותם עולים אחד-אחד. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, אולי מישהו יסביר לי בשביל מה החליפו את בני בגין? אני לא מוכנה שהוא ידבר בזמן שאני מדברת, סליחה, המורה גרמן, לא התכוונתי להפריע למורה. הייתי רוצה לדעת, מדוע הוציאו את בני בגין? הרי כל מה שחבר הכנסת בגין עשה זה שהוא ביקש שהחוק הזה לא יחול על חקירות שהחלו לפני החוק. זה מה שהוא ביקש. עכשיו חבר הכנסת דודי אמסלם, היושב-ראש, אומר: החוק הזה לא יחול. אז אם הוא ממילא לא יחול, ושמעו לעצתו של בני בגין, בשביל מה הוצאתם אותו? בשביל לבייש אותו? בשביל לבזות אותו?

נוסף לניסיון להגן על ראש הממשלה, זהו חוק של סיכול ממוקד כנגד רשויות החוק. באופן קונטיסנטי, באופן עקבי, הממשלה הזאת פוגעת בכל רשויות החוק. אני אעזור לך המורה: קונסיסטנטי.

יש לנו פה שר שבכל אימת שהוא רק יכול, בכל הזדמנות, הוא משמיץ, פוגע, פוגע במעמדו של בית המשפט העליון. אחרים פוגעים במפכ"ל. אחרים מנסים לומר שהיועצים המשפטיים למשרדים השונים לא יהיו במכרז, הם יהיו למעשה מעין משרות אמון. כל שומרי הסף נפגעים, בממשלה הזאת. והחוק הזה? החוק הזה נועד לפגוע במשטרה. הוא נועד לפגוע באמינות שלה, הוא נועד לפגוע באינטגריטי שלה. הוא נועד לפגוע ביושרה שלה, הוא נועד לפגוע באמון הציבור בה, כי מה הוא אומר? הוא אומר: הם כולם חשודים. בוא נעשה חוק מיוחד, שבו נוסף על סעיף 117, שקיים ואומר שעובד ציבור לא יכול להוציא מידע, נוסף על זה בוא נאמר במפורש: שוטר, חוקר, כמשמעותו בסעיף 241, או פרקליט, המוסר המלצה לאדם שאינו מוסמך, דינו מאסר שנה. זאת אומרת, שמעכשיו כל החוקרים, כל השוטרים, כולם חשודים שהם הולכים באמת להדליף. לכן, בוא נאמר להם מראש: אם חשודים בעינינו,

הוזהרתם, תהיה לכם שנה מאסר. זהו חוק נבזי. המשטרה, ואמר מי שאמר, יש לנו ביקורת עליה,

וצריכה להיות ביקורת, היא לא טלית שכולה תכלת בהרבה נושאים, אבל המשטרה היא שומרת החוק והסדר במדינת ישראל. היא שומרת על המינהל התקין. היא זו שחוקרת את כל השחיתויות, את כל הפושעים שיש לנו, את העולם התחתון. אז מה אתם רוצים, לפגוע במי ששומר לנו על החוק והסדר במדינת ישראל? כן, זה מה שאתם רוצים. אתם לא רוצים חוק, ואתם לא רוצים סדר, ולא אכפת לכם שיהיו שחיתויות, וכנראה גם לא אכפת לכם שיש עולם תחתון, כי אתם רוצים לעשות מה שאתם רוצים לעשות.

זה לא ייקח הרבה זמן, כי הציבור רואה ושומע, ולציבור נמאס. ראיתם את זה בסקר האחרון, ותראו את זה גם בסקרים הבאים.

חבר הכנסת אלעזר שטרן יואיל בטובו לגשת

אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, וספסלי הקואליציה ריקים מבושה, אל תתערב. יש פה אלי אלאלוף, יש פה טלי פלוסקוב סגנית יושב-ראש הכנסת. אל תעליב. נא לא להפסיק, נא לא להפסיק. לא קואליציה, לא אופוזיציה לא להפסיק אותו. תענו לו כשיבוא התור שלכם. וספסלי הקואליציה ריקים מבושה, ואני לא נכנס לראש של אף אחד, אבל אני מניח שגם מי שנמצא פה לא גאה על הרגעים האלה, של היותו חבר קואליציה. גם אני מתבייש, כי בסוף גם אני חבר בבית הזה, ועל פניו אני צריך להגיד תודה, תודה לחרדים, שמשניאים את היהדות, ואולי אנחנו ביש עתיד צריכים לחגוג, ככה אומרים. חושבים שאנחנו פוליטיקאים קטנים שמה שאכפת לנו זה עכשיו והרגע הזה. רק את זה. השר דרעי, אני לא בטוח שבמקומך הייתי מתערב כבר בשלב הזה. אל תסכים, אל תדבר בשם היהדות.

אני לא מציע לך להתחיל. אל תדבר בשם היהדות.

אני אדבר, למה? היהדות שלך? אתה המצאת אותה? יש עתיד לא יכולה לדבר בשם היהדות.

השבת שלך כל זמן שאפשר לעשות על זה סיבוב פוליטי. אתה הרי יודע שזה לא נכון. אוקיי, אז למה אתה מתחיל? אתה תגיד לי לא לדבר על יהדות? מה, היא של אבא שלך? של המשפחה שלך? של המפלגה שלך? של מי היהדות? אתה תרמת ליהדות יותר ממני?

אתה מקפיד על היהדות יותר ממני? על איזו יהדות אתה מקפיד? ודאי, יש לך ספק בעניין? תשמע, יש לי קצת כבוד אליך, יש לך ספק. אז אני לא אומר לך על איזה יהדות אתה מקפיד יותר ממני.

כדאי לעצור פה. כן.

אני הרי עושה כבוד לשרים, משתדל, כדאי שלא תדבר איתי על היהדות שלך ועל היהדות שלי. אל תתחיל.

תודה. אני אומר שאנחנו היינו צריכים להגיד תודה, כי הרי ברור שיבוא יום והציבור יבוא חשבון עם זה שאתם מפרקים את הכול, שאתם עושים חוקים להגן על שחיתות. אבל מה אתם חושבים? שכשאתם תלכו אז אנחנו נבוא ונבטל את החוקים, ואנחנו יכולים להגיד עלא כיפאק.

הבעיה היא שהשינוי התרבותי שאתם מובילים פה בחוק אחרי חוק אחרי חוק הוא שינוי תרבותי בחברה. עכשיו, חלקים מהחברה מתבלבלים, וחלקים מהחברה, דרך אגב, ביהדות שאני מכיר כתוב גם: ולפני עיוור לא תיתן מכשול. וחובת הציבור, אין זכות הציבור לדעת, יש מכשול זמן. יש חובת הציבור לדעת. יש מכשול זמן, כאן. משפט אחרון. לכסות שחיתות זה מכשול בפני הציבור. הציבור צריך לדעת את מי הוא בוחר. עכשיו, זה הדבר, בעיניי, הכי יהודי שאני מכיר. תודה רבה.

אז תנו לציבור להכריע. תודה רבה.

הוא הפסיק אותך ואתה ענית לו.

לא ביקשת רשות מהיושב-ראש. אז אני אגיד רק דבר אחד. משפט סיום.

אדוני היושב בראש, אבל אל תתקיפו אחד את השני, זה מביך אותנו, בתור ערבים. אני אגיד לך, לא, איתך אני מדבר.

לפעמים אנחנו מקנאים בקואליציה, הם מעבירים חוקים, איזה שהם רוצים, משתוללים כמה שהם רוצים, היום באמת אנחנו מרחמים על הקואליציה.

חברת הכנסת ציפי לבני, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הדברים על השולחן, חוק מושחת לראש ממשלה מושחת במדינה נהדרת שאותה אתם הורסים. ומי מדברת על מושחתים. פעם הייתה גאווה כזאת גדולה להיות חלק מהמשפחה הלוחמת, מתנועת החרות, גם של הליכוד, שאפשר היה להתווכח על הכול, ולפעמים תקפו, ועמדנו שם כחומה בצורה, בידיעה שאנחנו צודקים, ואנחנו מגינים על משהו נכון ועל מה אתם מגינים, ולמה? על רדיפה פוליטית. על ראש ממשלה שמיילל כל היום שהתקשורת לא מגלה לציבור את האמת עליו, אבל הוא רוצה למנוע מהציבור,

לדעת את האמת עליו. רוצים למנוע רדיפה פוליטית. הרי ראש ממשלה נקי היה אומר: להפך, תפרסמו את ההמלצות, שידע הציבור את כל הראיות, כי אין כלום ולא היה כלום. אבל מסתבר שיש המון, כל כך הרבה שראש הממשלה לא מוכן ולא רוצה שתדעו. ועל מה אתם מגינים?

הרי כל אלה, על הדמוקרטיה, שאתם דורכים והורסים,

ולא תגררו אותנו לדבר על דקויות של סעיף כזה או אחר בחוק,

כי החוק הזה, כל-כולו נועד לפגוע עוד פגיעה, תבקשו את אמון הציבור, מה רע באמון הציבור?

בשומרי הסף, בכל מי שיכול להביא תיקון,

לשחיתות הזאת, שאתם מביאים.

כי לא כולם מושחתים, אבל אלה שמגינים על השחיתות, אלה שמגינים על השחיתות, מה עם אלה שמקפצים ממפלגה למפלגה? הופכים להיות מושחתים בעצמם, גם אם ידם לא הייתה במעל, כי כולכם שותפים לדבר הנורא הזה, שמתרחש כאן,

לא רק בחוק הזה, אבל יום-יום, שעה-שעה. ואני כל הזמן,

חושבת על השיר שאומר: הוא משקיף אל הנוף למדינה שאהב / אז מה אם בדרך שיקר וגנב / פניו משתקפים בחלון בפינה / הפרצוף שלו הוא / פרצופה של המדינה. ואתם יודעים מה, אנחנו נילחם שלא זה יהיה פרצופה של המדינה.

זה פרצופו של ראש ממשלה מושחת שכל יום מביא עוד חקיקה כדי שלא נדע שהוא כזה. ואנחנו נילחם על פניה של המדינה. ואת הוויכוח האמיתי בינינו, על הנושאים שבסדר-היום, אנחנו ננהל בין אנשים ישרים, נקיי כפיים, כאלה שלא מכסים על השחיתות ולא משתפים פעולה עם ראש ממשלה מושחת ומשחית אחרים. כי פניה של המדינה הזאת יפים, כי יש בה אנשים נהדרים, ומגיע להם ראש ממשלה שחושב עליהם, ולא על עצמו, וראש ממשלה שלא חי על חשבון אחרים, אלא דואג לאחרים, וראש ממשלה שלא מנסה לפגוע במשטרה, אלא מחזק אותה, וראש ממשלה שלא חותם על עצומות לחנינות, תודה רבה. על מי שבית המשפט קבע שהוא עבר על החוק,

וראש ממשלה שלא מבקש מאנשים ישרים וטובים להגן עליו, כי אם אתם ישרים, תצביעו היום נגד. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב פרי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, חוק מושחת,

חוק מביך, וחוק מיותר. הוא מיותר, מכיוון שכל מה שתנסו לעשות באמצעות חקיקת חוקים כאלה, לא רק שלא יועיל לטעמי, ולמיטב ולמרב הערכתי, הוא יעודד הדלפות, הוא יעודד מעבר על החוק. אבל אני רוצה, ברשותכם, להקדיש את הדקה או שתי הדקות שנותרו לי לדבר על סגנון. לאן הידרדרנו? איזו רמת התבטאויות, איזה חוסר תרבות דיון, תרבות ויכוח. אני עומד כאן היום מבויש. אני מבויש על כך שאני נמנה עם חבורת נבחרי ציבור שאין לה לא תרבות דיון, לא תרבות דיבור, התבטאויות גסות, משתלחות, חסרות התחשבות. אני בא מגוף שעוסק בחקירות, ואין מצב בעולם שבו רשות חוקרת לא תסכם, בסופו של דבר, במשפט אחד, אם העבירות מוצדקות, העבירות לא מוצדקות, יש ספק או אין ספק. ממה הפחד? מהי ההגנה, אם ראש הממשלה שלנו נקי וטהור, תודיעו על כך, תעודדו את הפרסום. ואם חס וחלילה אינו כך, הרי יש לנו סמכויות אכיפה, יש לנו רשויות, משטרה, רשויות משפטיות, שכולנו בטוחים, בכלל, שיעשו את עבודתם נאמנה. ואני רוצה עוד פעם לומר, חיים. כמי שטרח וקרא את כל הדיונים מסביב לחוק הזה, אין לי בכלל ספק שאתם פורצים היום פרצה שקוראת לגנב, אתם מנסים להגן על הדלפות, אתם תעודדו אותן. אתם מנסים להגן על פרסומים, או להצניע אותם, אתם תעודדו אותם, כי הפרצה קוראת לגנב, וגנבים, לצערנו, לא חסרים לנו.

תודה רבה. חבר הכנסת עפר שלח,

חיים ילין, מווג'וד. מווג'וד, מווג'וד, מווג'וד. כדורגל בשבת, הא? כבוד היושב-ראש, תפדל.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביטן, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מה שהיה בהפגנה במוצאי שבת. אני מוחה בכל תוקף על סוג גזענות שצובעת אנשים כחיות. אני אומר לך את זה חד-משמעית.

אני גם מתנגד להפגנות שעושים במוצאי שבת. אני חושב שזה לא מועיל, זה לא מוסיף, וזה רק מגדיל את השסע במדינת ישראל. לא ככה מפילים ראש ממשלה. לא ככה,

על ידי החוקים האלה, מגינים על ראש הממשלה. הרי אני יכול להסתובב פה עכשיו, על הדמוקרטיה. מאחורי הקלעים, פה מאחורי הקלעים, מאחורי כולם, אם אני מקליט, או אם אני אומר לכם, אין אף אחד בקואליציה שחושב שהחוק הזה משרת את הממשלה. הוא משרת רק את ראש הממשלה. לא יעלה על הדעת דבר כזה, ועכשיו כולם הולכים להצביע על זה. 30,000 תיקים. עזבו 30,000 תיקים. הפרקליטות,

הפרקליטות נצמדת ל-200 תיקים. די, די עם, מיקי ומיקי. 200 תיקים. מיקי אופוזיציה, מיקי קואליציה, אני מבקש. מזל שמיקי רוזנטל לא פה. כמו שיש דוד ודוד. שלושה היו קופצים פה. כולה מדובר על 200 תיקים,

בואו נשים את הדברים. כשאומרים 30,000 איש, זה נתונים? אנחנו יכולים גם לשבש את הנתונים בשביל שבסופו של דבר נגן בחקיקה על ראש הממשלה? יש ביקורת גם בתוך הליכוד. עזבו אתכם מכל הדבר הזה. האווירה, אני אומר לכם, האווירה. אני אומר ככה לכל חברי הכנסת בקואליציה. הרי בסוף, באים לפה לעבוד, רוצים גם ליהנות, איך אתם יכולים ליהנות כאשר אתם כל הזמן צריכים להיות במגננה ולהגן על הבוס? זה לא עובד ככה. האווירה לא טובה, האווירה הזאת מחלחלת למדינת ישראל, לעם ישראל, ועכשיו כל מי שמבקר, או שהוא חמוץ, או שהוא שמאלן, או שהוא אנטי-ביבי.

אני בעד הדמוקרטיה, ואני רוצה להדיח את ראש הממשלה על ידי בחירות, לא על ידי חקירות, ואני נגד הפגנות, ואני אומר את כל הדברים האלה, כי כך אני מאמין. אבל עדיין,

אתם מחוקקים את החוקים האלה כדי להגן עליו. אני רוצה לצטט, ואני לא אומר מילה במילה את מה שדודי אמסלם אמר בוועדה: אם לא היו מפרסמים, אם לא היו הדלפות, לא הייתי צריך את החוק הזה. אז דודי, אני רוצה להגיד לך משהו: יש חוקים נגד הדלפות, אבל אתה רוצה לשים פלומבה ולהגן על ראש הממשלה, לכן אתה מחוקק את זה. לא נכון, לא נכון לעשות חוק אישי. אני רוצה, כבוד היושב-ראש, לסכם ולהגיד: אנחנו, לסיים, לא לסכם.

אנחנו כל הזמן מנסים לא לעשות דברים באופן אישי, פרסונלי, לא לחוקק באופן כזה. אנחנו אומרים את זה, ואמרנו את זה על נושא אחר לגמרי, מול גלעד שליט.

עכשיו אנחנו נתחיל דיון על אם צריך לשחרר אסירים, על הגב של משפחת שליט? אמרנו: לא. בשום פנים ואופן. ועכשיו אנחנו נחוקק לא בשביל להגן על ראש הממשלה, בשביל להגן על 30,000. חברים יקרים, קואליציה, תסתכלו במראה.

זה לא מגן על 30,000 איש, זה מגן רק על ראש הממשלה. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה,

מהיום אנחנו בעצם צריכים לשאול לא מה ראש הממשלה עושה לטובת המדינה, אלא מה אנחנו צריכים לעשות לטובת ראש הממשלה, או יותר נכון, מה חברי הכנסת, הכנסת הנכבדה הזאת, צריכה לעשות, ובלי שמות, חברי כנסת מאוד מאוד ספציפיים, שעמלים בחריצות, יש לומר, חריצות שלא תתואר, אני סוגר את הרשימה. לא יהיו עוד דוברים. קמים, דיונים, חמישי, רצו גם ראשון. לא יאומן. קואליציה שעושה פיליבסטר על עצמה, כדי שהנסח יספיק להביא את החוק שעלק מגן על אזרחי מדינת ישראל. תגיד לי, הרב דרעי, זה חוק שמגן על כל אזרחי מדינת ישראל? לא, נכון? איך אתם לא מתביישים להצביע על חוק שנוגד את כל שיטת המשפט הישראלי, חוק פרסונלי, שיחול רטרואקטיבית על חקירות קיימות, השתגעתם? השתגעתם? תקשיבו, ואומרים לנו שראש הממשלה לא מעורב, לא, זה לא אני. חברים,

הוא לא ידע, אבל יואב הורוביץ ידע. ידע גם ידע. מסתובב במסדרונות, סוגר את הפינות. פשוט יצאתם מדעתכם. והסיפור הזה של, מה אתם רוצים, אני מגן על האזרחים. אני בא לטובתם. איפה זה נשמע בכלל? עכשיו, אנחנו כאן מדברים על כמה הכנסת הזאת מידרדרת לתהומות, ובינתיים ראש הממשלה עושה לייב-צ'ט בפייסבוק, כאילו, מה זה קשור אליי? זה קשור אליך, אדוני ראש הממשלה. זה קשור אליך מאוד, כי אתה לא רוצה שידעו, אתה לא רוצה שידעו את מה שלציבור יש זכות לדעת.

על כל השינויים שבו, על כל הנוסחים שלו, שלא נתבלבל, חל בעיקר על ראש ממשלת ישראל. ואנחנו נביא את זה לבג"ץ, ואז אנחנו נשמע את יושב-ראש הכנסת, עוד פעם בג"ץ? זה מה שיש לכם, רק בג"ץ. ואת חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אומרים, מה עם הסיעה?

מה אתם הולכים לבג"ץ, מה אתם פונים לבג"ץ?

בטח נפנה לבג"ץ, כי הכנסת הזאת מאבדת את עצמה לדעת, כי אתם כבר לא יודעים מה לעשות כדי לכסות את הבושה של ראש ממשלה שנחקר עד צוואר, עמוק בחקירות. בוודאי שנביא את זה לבג"ץ. ואני אגיד לכם עוד דבר: בדרכי למליאה אני קוראת שראש הממשלה חתם על עצומה. ראש ממשלת ישראל חותם על עצומות כדי לתת חנינה לחייל אלאור אזריה.

נעזוב את זה ש-איפה זה נשמע שראש ממשלה חותם על עצומה, אבל נגד מי הוא עשה את זה? נגד נשיא המדינה, נגד הרמטכ"ל, נגד המנהיגים האמיתיים במדינה הזאת. ראש ממשלה שלא יודע מה התפקיד שלו,

שכל כך עסוק בעצמו, עד שהאזרחים ממנו והלאה.

תודה רבה. חבר הכנסת רזבוזוב, מיש מווג'וד. חברת הכנסת לביא, נא לסור לדוכן. אדוני היושב-ראש, ביקשת ממני לסור אל

חברי הכנסת, זה באמת לסור אל הדוכן.

סורי מדרכי. הלוואי שנחזור אל הדרך הישרה, בטח לא הדרך שהחוק הזה, האומלל הזה, מבקש להוביל אותנו בה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אם יש דבר אחד טוב בחוק הזה, זה שהמסכות הוסרו. עוד מעט, בפברואר, פסטיבל המסכות בוונציה. החוק הזה תפור למידות של הפסטיבל. המסכות פה מוסרות, אדוני היושב-ראש. אין יותר ספק אם החוק הזה הוא בשביל הציבור או לא בשביל הציבור. ברור לנו בדיוק שהחוק הזה באמת לא בשביל הציבור, וכבר אין לנו ספק אם ראש הממשלה רוצה או לא רוצה את החוק הזה. אין לנו, אין לנו ספק בשביל מי החוק הזה, מטעם מי החוק הזה ועבור מי החוק הזה. כבר אין יותר ספק בשביל מי בית המחוקקים של מדינת ישראל עובד שעות נוספות. איזה אנרגיה הייתה לכם מהבוקר היום על החוק הזה, לא חוק שמיטיב עם החברה הישראלית, לא נושאים שעל סדר-יומנו, שהלוואי שהייתי רואה את האנרגיה וההשתדלות שהייתה פה היום בשביל אדם אחד במדינת ישראל, הייתם מביאים כדי לעשות טוב לציבור הבוחרים ששלח אתכם. ומי שיש לו עוד ספק, בואו נתחיל לומר את הדברים שחור על גבי לבן, בצורה הכי ברורה, למי שעוד לא הבין על מה החוק הזה מדבר, זה חוק שהוא מושחת מההתחלה ועד הסוף. מדובר בחוק שנתפר בדיוק, אבל בדיוק, בתפירה מדויקת, מדויקת, מדויקת, למידות של אדם אחד, בשמו, מטעמו ובעבורו. אפשר לקרוא לזה חוק החייט המתלהם. מדובר בחוק שנועד לבלום את הסערה שקרבה, עם סיכום החקירות והפרטים על ההתגבשות של תשתית ראייתית נגד ראש ממשלת ישראל. בואו נקרא לילד בשמו. למה עכשיו? על מה החיפזון הזה, והדרך הפתלתלה הזאת שאתם מובילים בה את החוק ההזוי הזה? זאת לא פעם ראשונה שהכנסת הזאת מביאה חוקים שאנחנו כולנו מתביישים בהם. על מה אנחנו מבזבזים פה את הזמן? למה אתם גוררים אותנו פה בכנסת ואת מדינת ישראל? למה אתם גוררים? מה שחדש, מה שהשתנה, זה שאבדה לגמרי הבושה. אין לכם טיפת בושה. מה שפעם אולי נעשה בחדרי-חדרים, היום נעשה כאן, ככה בפרהסיה, מעל הבמה, סורי לדוכן,

אין לי טיפת זמן, אבל אני רוצה לומר לך,

שזאת בושה גדולה, וזה חוק שראוי היה שלא יעבור. כן, יש לנו, תודה לאל, במדינה דמוקרטית, עוד כלי, תודה רבה. ואנחנו נלך לבג"ץ.

חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדובר בחוק הזוי, חוק בזוי, חוק פרסונלי, תפור למידותיו של ראש הממשלה. ראש הממשלה מזיע, ראש הממשלה ושליחיו מתנהגים כמו במאפיה, הם מנסים לפגוע בכל שומרי הסף וגורמי אכיפת החוק, להרתיע אותם, לפגוע בסמכותם, בלגיטימציה שלהם, ולהשתיק אותם בסדרה של חוקים הזויים. זה התחיל במשטרה, הגיע למבקר המדינה, ותאמינו לי, יגיע גם לפרקליטות, לבג"ץ וליועץ המשפטי לממשלה, שכבר נמצא על המוקד, וסמכויותיו מקוצצות. כולם על הכוונת של הצד הזה, שאיבד את דרכו. יש פגיעה ממשית בשלטון החוק, ואנחנו לא נעבור לסדר-היום, כי אתם הורסים כל חלקה טובה. אמר חבר הכנסת אמסלם: כל מה שמעניין אותי זה ההודעה לתקשורת. ראש הממשלה מזיע בחקירה. יש לו פחד אחד: אימת הציבור והתקשורת. ולכן, גם אתם מונעים מהפחד הזה. אם לא היה כלום, ולא יהיה כלום, אז ממה מפחד ראש הממשלה? למעשה, יצא המרצע מן השק, הוסרה המסכה מעל פרצופכם האמיתי. ראש הממשלה, וזה מה שמעניין אתכם, מעוניין להרוויח זמן. סיכום התיק על ידי המשטרה, את זה אתם מונעים כדי להרוויח זמן. למעשה, עם מה נשארנו? מה שנכלל בהצעת החוק אינו אלא 200 תיקים, שכוללים את משפחות הפשע, נחקרי שירות הביטחון הכללי, מלביני הון נחקרי רשות המיסים, ופוליטיקאים ואנשי ציבור. אלה התיקים שפרקליט מלווה, ועל אלה אתם מנסים למנוע מהמשטרה להגיש סיכום, ולמנוע את סמכות היועץ המשפטי לממשלה לתת אישור לפרסום, כי זכות הציבור לדעת במדינת ישראל. אלה תיקים שהחוק מבקש שלא יהיו בהם סיכומים. אתם מגינים על ראש ממשלה שהודה מעל הדוכן הזה: מה רע לקבל 650,000 שקלים? בושה, שחיתות ציבורית. אתם מונעים מהיועץ המשפטי לממשלה את שיקול הדעת לפרסם את ממצאי החקירה. זו שחיתות ציבורית. זו שחיתות שנועדה להגן על ראש ממשלה מושחת. אנו חיים במדינה דמוקרטית, וזכות הציבור לדעת. אתם רומסים את הדמוקרטיה ברגל גסה. משפט אחרון, אדוני. נא לסיים. אמר שר הביטחון לשעבר: חוק ההמלצות הוא שפל נוסף ברצף מביש ומסוכן של חקיקת נטו נתניהו. ניסיון בזוי להישרדות פוליטית של מי שטוען כי אין כלום כי לא היה כלום. הטבעת מתהדקת, ואבדה הבושה. הכותב, רב אלוף במיל', שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. אדוני היושב-ראש חבר הכנסת אחמד טיבי ד"ר אחמד טיבי, גברתי השרה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים מן הקואליציה והאופוזיציה, יהודים ושאינם יהודים, כנסת נכבדה, כנסת מתוקה, אל תיסחף. יש פה מתוקים, מה, סגן המזכירה הוא לא מתוק? חבל לך על הזמן.

נדמה לי שטיפסנו פה על איזה עץ גבוה, גבוה, גבוה, גבוה. אני לא מתבייש כשצריך למתוח ביקורת, גם לא על ראש הממשלה. אבל רבותיי, כמידת הביקורת שלכם נגד החוק מידת הביקורת על עצמכם. מה עשיתם? מה יש פה? חוק מושחת, ראש ממשלה מושחת, סליחה, אין חזקת חפות? איזה דיבורים אלה? איזה כבוד לכנסת? חברנו יושב-ראש ועדת הפנים ניהל את הדיון, יש פה חבר כנסת אחד שביקש לדבר וחבר הכנסת דודי אמסלם לא נתן לו לדבר? הבאתם פה תמונה שאמסלם מסביר לבגין. בגין הגן על חבר הכנסת דודי אמסלם.

עם כל הכבוד, חברים, מה יש בחוק הזה? בואו נחשוב מה יש בחוק הזה, שאסור לעשות שיימינג לבן אדם שהוא איש ציבור? מה קרה? מה יש? אתם יודעים כמה עולה לתקן, כמה תיקון צריך אחרי שאמרו שבן אדם אשם, כשאחר כך הוכח שלא? מה כתוב כאן, שאם רוצים להעביר את ההמלצות הן צריכות להיות חסויות. אתם מעוניינים בסך הכול לעשות שיימינג. הרי היועץ המשפטי לממשלה יקבל את החומר. אם הוא יבקש המלצות, הוא יקבל אותן. אז מה הבעיה, שהוא לא יקבל? סליחה, אתם לא רוצים שהוא יקבל. אתם רוצים שיפורסם עלי אדמות שהוא פושע. עם כל הכבוד, חברים, זה מה שהחוק הזה אומר. החוק הזה אומר בסך הכול, בואו נדון אותו לגופו. לא כל מה שהקואליציה עושה רע וגרוע. תאמינו לי, החוק הזה עבר בוועדה גלגולים, נוספו לו דברים, היום נוספו לו דברים, נוסף לו שיהיה אפשר להגביל את ההדלפות, נוסף פה שהחוק הזה יועבר, אם הפרקליט ירצה את ההמלצות הוא יקבל אותן. אז מה קרה? שלא נותנים באופן גורף למשטרה לקבוע לבן אדם את החיים שלו? סליחה, מה קרה? אז מה זה הסופרלטיבים האלה: ראש ממשלה מושחת, זה המושחת? זה החוק שהחלטתם שהוא מושחת? חברים, כמו שאתם לא בודקים, תוקפים את הקואליציה כקואליציה, תאמינו לי, זה לא החוק המושחת, זה לא ראש הממשלה המושחת, יש לו חזקת חפות אפילו אם הוא ראש ממשלה, אפילו אם הוא מהליכוד.

תשתה כוס מים. היה עדיף לנצל את 40 השניות שנתנו לך ולדבר, אתה צודק. הבריאות שלך. קסניה סבטלובה, בבקשה. תודה לך, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במיוחד אלה שעומדים להצביע בעד החוק הזה, אני מבקשת מכם להביט בראי, אתם תראו שם את בבואתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. התכלית במניעה מהמשטרה לפרסם את המלצותיה לאחר החקירה לא רק שאינה ראויה, היא משבשת את עבודת המשטרה. שיבוש הליכי חקירה זה דבר לא חוקי,

אבל אתם מבקשים,

לחבל בחקירה, לחבל בשלטון החוק, וכל זה למטרה אחת: לאתרג ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות. נכון שיש חזקת החפות, אך מי שיודע שהוא חף מפשע גם לא מפחד, לא מפחד מזה שיחקרו אותו ותהיה המלצה, ולא מפחד מכל התהליכים האלה, שהם תהליכים חוקיים. אתם, חברי הקואליציה, אמורים לעבוד אצל הציבור. במקום זה אתם בוחרים לעבוד על 8 מיליון ישראלים בעיניים. אין לכם כל נימוק הגיוני לקדם את החוק הזה, אפילו בתירוץ של משילות ו"תנו לראש הממשלה לעבוד" הפסקתם להשתמש. אשר לשותפות האחרות של הליכוד, שאלה לי אליכם: תמיכתכם בחוק מראה קודם כול פחד, הפחד שלכם. פחד מבחירות. ואתם יודעים מה, אחרי שתצביעו בעד החוק הזה, הפחד הזה שלכם יהיה מוצדק, כי הציבור יבוא חשבון איתכם. "חוק ההמלצות" אתם קוראים לחוק הזה. החוק הזה ממליץ לציבור לעשות הכול בקלפי כדי להחליף אתכם. את כולכם. אני מבקשת מאלה שעומדים להצביע בעד החוק הזה,

להתמקד טוב טוב בתמונה הזאת, שאתם רואים. אתם לא תראו תמונה שלכם, אתם לא תראו תמונה של אנשים ישרים, אנשים שבאו לפה בעצם לעבוד בעד הציבור ולבקש זכות בעד הציבור של הבוחרים במדינת ישראל. אתם תראו רק מטרה אחת, מטרה אחת, שאיננה מטרה ראויה, אתם תראו את המטרה של אִתרוג ראש הממשלה בנימין נתניהו. תפסיקו לעשות את זה, אפילו בערב הסעודית עכשיו, ממש עכשיו, מנהיגים רפורמה שבאה עכשיו לסיים את השחיתות, למגר אותה, להוריד מהשלטון את אותם אנשים מושחתים, כמו שר האוצר שישב שם, 20 שנה הוא ישב, והיה שר האוצר. אתם יודעים מה הוא עשה? הרבה דברים הוא עשה. אבל עכשיו בא מישהו שאומר: די, דיינו. בערב הסעודית זה קורה, אז כאן בישראל אנחנו עכשיו נגיד לא, אנחנו לא מוכנים? לא לשחיתות? איפה הדבר הזה נשמע? אני לא שמעתי בשבועות האחרונים אף מילה אחת מפיכם, חברי הקואליציה, שאתם אומרים שצריך להיאבק עד חורמה בשחיתות. איפה אתם?

אנשים שבאו לפה עם טוהר ידיים, טוהר של כוונות, איפה הכוונות הטהורות שלכם? איפה הן נעלמו פתאום? איך פתאום שחיתות שפושה במדינת ישראל, ויש פה חקירה על חקירה ונאשם על נאשם, איך פתאום הדבר הזה לא נעלם מעיניכם? למה זה פתאום לא חשוב? אז תחשבו על זה שוב, במיוחד אלה שאינם חברים במפלגת השלטון,

לכם באמת צפויות בחירות לא פשוטות בכלל, והבוחרים שלכם מסתכלים עכשיו בעיניים כלות ורואים אתכם מוכרים בעד פחות מנזיד עדשים,

את הציבור שלכם, בפחות מנזיד עדשים את מוכרים, בשביל משהו שנראה כמו אשליה אופטית של הישארות בשלטון. בעצם אתם רוצים להיצמד לשלטון, זה לא הצליח לכם,

אותו עם שאתם כל הזמן אומרים שאתם מדברים בשמו, העם הזה יחליף אתכם,

מיכל בירן, חברת הכנסת,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כחלון הקים היום מפלגה חדשה, כולנו ביבי. אתה יכול להמשיך לשקר לעצמך, אבל אתה לא יכול להמשיך לשקר לציבור. השר כחלון, שתיקתך היא הסכמה, והסכמתך היא שותפות, ושותפות היא אחריות. אתה אחראי היום למעשה החקיקה הבזוי שהונח על שולחן הכנסת. בכוחך היה לעצור את זה, ובחרת לתת לזה יד. אתה האחראי. היום התברר ששר האוצר של מדינת ישראל פיזר צ'קים ללא כיסוי. אתה תגן על שלטון החוק? אתה תמנע חקיקה פרסונלית? אתה תמנע פגיעה בשומרי הסף? ומה עשית? הפכת להיות סייען של ביבי. מסייע לו למלט את עצמו ממעשי השחיתות ומאימת הדין. אתה וביבי כבר לא? אתם שוב כן, ובגדול. BFF. אזרחי ישראל הבינו היום שיו"ר מפלגת כולנו, שמה לעשות, הוא גם שר האוצר של כולנו, הוא חדל פירעון בנסיבות מחמירות. ומי שהאמינו בך יגבו ממך את "המחיר למשתפן".

נטו ביזיון. תודה רבה.

חברת הכנסת,

אני יכול לקבל את היתרה שלה? חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת חזן. היא לא יכולה לנאום שלוש דקות על הדוכן, דקה וחצי תעביר אליי.

אני מבקש ממך להירגע.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אתה מכיר אותי כשאני לא רגוע. עכשיו אני רגוע. דב חנין, חבר הכנסת, בבקשה. אתה גם על שתי קריאות.

בשביתת רעב היית יותר שקט, אולי תשקול עוד אחת. לא, אתה מתבלבל,

חבר הכנסת חזן, אתה לא יכול להסתובב ולדבר. שב לידו, תלחש לו, מה שאתה רוצה. חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. צריך להתחיל בעובדות, כי כמה סילופים היו בחוק הזה, מה לא סיפרו לנו, שדואגים להמוני אזרחי ישראל שיש להם תיקים במשטרה והתיקים נגררים ושמם מוכפש? חברות וחברים, האזרחים נשארו מאחור, האזרחים נשארו בחוץ, נשאר לנו חוק שמתעסק באזרח אחד, אזרח מודאג מאוד, שחי בארמונו בקיסריה ולפעמים גם בבית ראש הממשלה בבלפור.

עמיתיי חברי הכנסת, עושה שינוי מאוד גדול. המצב המשפטי היום הוא שהיועץ המשפטי יכול לפרסם המלצות משטרה כשהוא חושב שיש בכך עניין לציבור. וכשאנחנו מדברים על חקירות ראש הממשלה, בוודאי שיש לציבור עניין, ויש לציבור גם זכות לדעת מה המשטרה עשתה בכל החודשים האלה, מה הממצאים שלה ומה ההמלצות שלה. אבל עמיתיי חברי הכנסת, כאן הפכו לגמרי את היוצרות, מדברים על הדלפות במקום לדבר על זכות הציבור לדעת, כי בזכות הציבור לדעת החוק הזה מתנקש בצורה ישירה. צריך לקרוא לחוק הזה חוק ההשתקה, כי החוק הזה מנסה לסתום גם את פיו של היועץ המשפטי לממשלה. הם כנראה מאוד מאוד מפחדים, ברחוב בלפור,

למרות כל הנחות הסלב שמר נתניהו מקבל בחקירה הזאת. אתם ראיתם כזו חקירה? בחקירה של נתניהו לא חוקרים במקביל, לא חוקרים ברצף, עוברים חודשים בין חקירה לחקירה, גוררים רגליים בפתיחת חקירות, גוררים רגליים בניהול חקירות. מה לעשות, היועץ המשפטי לממשלה הוא בעצמו מקורבו הגדול של נתניהו, הוא היה מזכיר הממשלה, האיש הקרוב אליו מכולם. אז יש כאן הנחות סלב בלתי נסבלות. אני מדבר על היועץ המשפטי לממשלה, מר מנדלבליט, אבל צריך לומר גם שמר נתניהו עכשיו צירף לצוות ההגנה שלו את עורך הדין ז'ק חן, עורך דין פלילי מאוד מוכשר, שבין היתר גם סייע בהסתבכותו הקודמת של היועץ המשפטי מנדלבליט,

אז אם אתם מבולבלים ואיבדתם את הגבולות, גם הממשלה הזאת איבדה לגמרי את הגבולות. עמיתיי חברי הכנסת, הם נורא מפחדים, והאמת היא שהם מפחדים בצדק. הם מפחדים בצדק, כי הר הטענות והראיות הולך וגובֵהַ מיום ליום. ואם אתם חושבים שאתם תחסמו את פיו של היועץ המשפטי ותטילו עונשי מאסר על שוטרים שיספרו את האמת על מה שקרה בחקירת ראש הממשלה ועל ההמלצות שלהם בעניין חקירת ראש הממשלה, תטילו עונשי מאסר על השוטרים האלה, שאומרים את האמת' ותטילו עונשי מאסר על פרקליטים שאומרים את האמת, הכול כדי להגן על האיש בבלפור. עמיתיי חברי הכנסת, הכנסת עברה דרך ארוכה מאוד מאותם ימים שבהם, אדוני היושב-ראש, כאשר רק הייתה מושמעת טענה נגד שר או איש ציבור, הוא היה מייד אומר: אני דורש מהמשטרה לחקור מהר, אני רוצה ממצאים מהר, אני רוצה שחפותי תצא לאור.

היום אנחנו נמצאים במצב אחר, חוק ההשתקה הוא גם חוק ההודאה של בנימין נתניהו. בנימין נתניהו אומר לנו בחוק הזה: אני אשם, אני רק לא רוצה שהציבור ידע.

חבר הכנסת ג'בארין, בבקשה.

אל תעיר אותי, חבר הכנסת ג'בארין. כבוד היושב-ראש, לעניין נושא הדיון נראה לי שאסתפק בדברים שאמר חבר סיעתי דב חנין. אני רוצה לנצל את שתיים וחצי הדקות שנותרו כדי לומר שהיום היה דיון מאוד מדאיג, לפחות מבחינתי, בוועדה המיוחדת לעניין חוק הלאום, באותו סעיף שמבקש לפגוע במעמדה הרשמי של השפה הערבית על ידי כך שהוא משאיר רק את העברית כשפה רשמית במדינה. אני רוצה להגיד לכם שהמהלך הזה הוא מהלך חסר תקדים בממדים היסטוריים, לא היה כדבר הזה, שמדינה מבטלת שפה רשמית של קבוצת מיעוט לאומי, מיעוט לשוני, מיעוט תרבותי.

אני מזהיר מפני המהלך הזה, ואני עדיין מקווה שהכנסת הזאת תתעשת, ולא תחוקק את החוק הזה, חוק שכולו בעייתיות, אבל לפחות עכשיו, בסעיף שנוגע למעמדה של השפה הערבית. מיעוט לאומי, ומיעוט לשוני, זכותו לחזק ולפתח ולטפח את שפת האם. זכותו שהשפה שלו תהיה מוכרת לא רק כשפה הרשמית בחוק הרשמי, אלא גם כשפה מוכרת במציאות החיים בפרלמנט, בבתי המשפט, במשרדי הממשלה, ובכלל, בכל הספֵרה הציבורית. ולכן, במקום שהמדינה תתקדם בכיוון של כיבוד זכויות אדם, כיבוד זכויות מיעוטים, הכרה בפועל בזהות התרבותית והלשונית של כ-20% מאזרחי המדינה, זהו הכיוון שאנחנו מזהים כמעט בכל מדינות העולם, הכרה הולכת וגוברת בזכויות האלה אנחנו רואים שמדינת ישראל הולכת ממש בכיוון ההפוך, בכיוון של פגיעה בזכויות אדם,

המיעוט הערבי, וניסיון לקבוע איזושהי עליונות ברורה לציבור היהודי, לרוב היהודי, על חשבון זכויות בסיסיות של הציבור הערבי, כאן. פתחתי ואמרתי: זה פשוט מהלך חסר תקדים, שמדינה מבקשת לבטל מעמד רשמי של קבוצת מיעוט לאומי גדולה, ואני מבקש מחבריי להתעשת, ולא להמשיך במהלך הפוגעני הזה.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין שום תכסיס ושום תרגיל שיכסה על הכלימה. מדובר בחוק שמקומו בימי הביניים, עת היה מלך אחד, כולם היו נתיניו, ותפקיד כולם היה לשרת את בן המלוכה, לעשות את רצונו ולגונן עליו. אין חוקים, אין אזרחים, אין מגבלות, כל מה שרוצה אדוני המלך, יקבל. זה חוק שאינו מתאים למשטר דמוקרטי בן ימינו, ונמנו כאן באריכות רבה המגרעות והחסרונות והאסון שמחולל החוק הזה, שבעצם מעדיף בני מלכות על פשוטי עם, אלה שההליכים המשפטיים לגביהם רגילים, ואילו לבני המלוכה החוק יוצר מסלול ייחודי. והמלך מקבל מתנות, הרי זו זכותו של המלך לקבל מתנות, ובכלל לא מדובר בשוחד, ולא מדובר בממון, מדובר במתנות פעוטות שכאלה: סיגרים, תכשיטים, שמפניה. עכשיו, שוו בנפשכם, חברי חבר הכנסת דוד ביטן, שווה בנפשך שהסכום שבו מוערכות המתנות האלה, אנחנו מדברים על משהו בסביבות 500,000 שקלים, תאר לעצמך שזה לא היה במתנות, אלא בשטרות בשווי של המתנות.

השווי מוערך ב-500,000 שקלים. מה השטר הגדול ביותר שנהוג אצלנו? 200 שקלים, נכון? 200 שקלים, אפשר לעשות עם שטר 200 שקלים קניות מאוד יפות בשוק ביום שישי. על כמה שטרות של 200 שקל אנחנו מדברים כאן? על 2,500 שטרות של 200 שקל. נסו לדמות בעיני רוחכם את הערימה של השטרות, כמה היא גבוהה. אתם יודעים מה? חלקו את זה למעטפות. חלקו את זה למעטפות, בואו נדבר על 20,000 שקל בכל מעטפה שניתנה לראש הממשלה, על כמה מעטפות אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 25 מעטפות, בכל מעטפה 20,000 שקלים. מה כל ההתפלפלויות האלה מסביב, ומה לא ברור כאן? הרי זה ברור כשמש.

זה תיק ג'יימס בונד מלא בכסף.

גם לאולמרט היו מעטפות, וגם שם ראיתי רבים וטובים, ופרופסורים נכבדים, שאכן, עליהם לא היו בדיחות עם נימה גזענית, משרתים גם אז את "אדוני המלך", ומנסים לעשות את החוק פלסתר לטובתו. אבל לא בעוצמה כזאת, לא בעוצמה כזאת. אני רוצה לומר משהו על חברי הכנסת דוד ביטן ודודי אמסלם. גם אני מסתייגת מהנימות הגזעניות שמאפיינות חלק מהביקורת. אני לא חושבת שזו אשמתכם. אני חושבת שבכנסת נורמלית, עם ראש ממשלה נורמלי, הייתם מתפקדים כל אחד על פי כישוריו, חבר הכנסת ביטן. חבר הכנסת ביטן, באמת, זה משהו עכשיו אישי, אליך.

כמו ששמת לב, אני לא מותחת ביקורת לא עליך ולא על חבר הכנסת דודי אמסלם.

הרי אני עושה את זה במחשבה תחילה, אני יודעת שאתם לא אשמים. אני אגיד לך יותר מזה, דיברתי על זה הרבה עם אנשים, אבל לא אכפת לי להגיד את זה גם בפומבי, בכנסת נורמלית, עם ראש ממשלה הגון, הייתם מתפקדים באופן שונה לחלוטין, אתה היית מגייס את כל הכישורים שלך, כישורי המשא ומתן, וכישורי התיווך, וכל הידע שאתה מביא איתך, ואתה מביא איתך, ונעשה לך במידה רבה עוול באופן שבו מסקרים את התפקוד שלך אתה היית גורם מסכך, מאחד, משמן, מרכך קצוות, היית מביא את הכישורים שלך כעורך דין, ואנחנו רואים את הכישורים האלה לפעמים בוועדות, ודודי אמסלם היה מגיע עם כל הלהט החברתי שלו, והיה נלחם על מה שהוא נלחם כשהוא הגיע לכנסת. על מה הוא נלחם והיה מוכן להגיע למשבר? על העלאת שארית יהודי אתיופיה, נושא מוצדק מאין כמותו. ועכשיו שניכם בשירותו של המפקד, וזו רוח המפקד,

ברור לי לגמרי שאם היה כאן אדם עם מוסר, ועם מצפון, ועם הגינות, ואדם עם גבולות ועם מגבלות, אתם לא הייתם עושים בשבילו את העבודה המלוכלכת הזאת. וכבר אמרתי קודם ולא שמעת, ראיתי כל מיני אנשים אחרים עושים עבודה מלוכלכת בשירותו של ראש ממשלה מושחת, וגם אז דיברתי כשם שאני מדברת היום. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של שחיתות. ותזכרו את המעטפות, 25 מעטפות, בכל אחת 20,000 שקל, 2,500 שטרות של 200 שקל. זו לבדה שחיתות

לא צריך לחפש מעבר לזה.

חברת הכנסת קורן. אדוני היושב-ראש, השרה הרגב, חבריי חברי הכנסת, חוק ההמלצות בעצם מצביע על הפרדת רשויות. זה אומר שהמשטרה צריכה בעצם לחקור, ולמצוא בחקירות אם יש ראיות או אין ראיות, ובסופו של דבר מי שצריך להכריע זה הפרקליטות. לכן יש פרקליטות, פרקליטים שהם עורכי דין מנוסים, יודעים את העבודה שלהם. כך בעצם צריך להפריד בין הרשויות ולראות מה שצריך ומה שלא. לכן החוק הזה הוא חוק נדרש. אני לא עורכת דין פלילית, אני עורכת דין אזרחית, אבל בהתייעצות עם חבריי שהם עורכי דין פליליים, הם אומרים שזה מאוד מאוד נחוץ. ולכן, החוק הזה נחוץ. זה שהאופוזיציה בוחרת ואומרת שאנחנו עושים את החוק הזה בשביל אדם מסוים אחד,

אנחנו דואגים פה לאזרחים, כי אנחנו צריכים לזכור שהמשטרה בעצם היא שחוקרת, היא צריכה לחקור בשקט, בשלווה, ואז לתת את חוות הדעת שלה, אם יש מספיק ראיות או לא. אבל מה שקורה בזמן האחרון, שכל הזמן מודיעים: הינה, הולכים לחקור את זה, והולכים לחקור את זה. כבר, מה שקורה זה שאנשים מסיקים מסקנות, שאם רק

בן אדם רק נקרא לחקירה, כבר תופרים, יש לו תיק, כבר עשו את כתב האישום, את הכול, ובעצם המשטרה רק חוקרת. מי שמחליט על כתבי אישום זה רק הפרקליטות. אני שואלת, באמת, את אנשי האופוזיציה: אם אנחנו לוקחים את החוק הזה ומוציאים ממנו את כל הפוליטיזציה ואת כל מה שיש מסביב, האם זה לא חוק טוב עבור האזרחים? ככה אנחנו נשמור על האזרחים זה חוק שדופק את האזרחים. הוא לא דופק בכלל את האזרחים.

זה מפריד את הרשויות. וגם הפרקליטות, חברים, הפרקליטות הם אנשי מקצוע, אנשים שיודעים ומבינים מה הם עושים. הם בודקים את החקירות, הם בודקים את הכול, וברוך השם יש לנו פרקליטות טובה מאוד, שיודעת מה היא עושה. אם אנחנו מוציאים את כל הפוליטיזציה מחוק ההמלצות, אתם תראו שבסך הכול זה חוק טוב, ואם גם אחרי זה אתם עדיין מתנגדים, אין מה לומר, זה קואליציה אופוזיציה, ורק לנגח את הקואליציה. לכן אני אומרת לכם: אנחנו בקריאה ראשונה,

תתמכו בחוק. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, רשמת פרלמנטרית, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, נא לפזר את ההפגנה שם, מיקי, יוסי ואורן. אני לגמרי רוצה להמשיך מהמקום שבו התחילה חברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, על צמד הדודאים. בסוף בסוף, זה כל כך נכון, וחבל שהם לא כאן. כשאתה בתחילת הדרך, ואתה מתמלא, וראש ממשלה מדבר איתך, אתה לא מסוגל לראות את היום שאחרי שאתה מקבל את הבעיטה. אני מסתכל על שניהם,

ויסלחו לי חבריי במפלגה הרחבה, אני מחבב אותם מאוד. אני מאלה שמפרגנים להם, מכבדים אותם, עושים דברים משותפים איתם יחד. הם אנשים שכל אחד בתחומו באמת עושה את הכול למען הציבור. אני רואה את הציניות שבשימוש בהם, והדבר העצוב הוא שהם אנשים, הם כמו חתולים בשטח, שני החבר'ה האלה, והם לא רואים שהם לא יותר מכלי משחק במערכה שהיא הרבה יותר גדולה מהם. שמעתי היום שראש ממשלה הודיע שהוא לא ישתתף בהצבעה. אוי, אוי, אוי, הוא לא משתתף בהצבעה. ומה הוא עשה עד עכשיו בכל הדיונים? זה ניגוד עניינים. נכון, זה ניגוד עניינים. צריך שהיועץ המשפטי כאן יבדוק. זה שהוא עכשיו הוא הודיע, אין הוכחה יותר גדולה לניגוד עניינים מהעובדה שעכשיו הוא אומר: אני לא אשתתף בהצבעה מחשש ש-. ומה היה עד עכשיו? הוא ראוי לפרס ישראל. ומה היה עד עכשיו, אדוני היושב-ראש? צריך שזה ייבדק על ידי היועץ המשפטי של הכנסת, ואשלח אליו כבר עכשיו, שיתייחס לעניין הזה. אבל אני חוזר ואומר: זה כל כך מושחת, זה כל כך מסריח, הרי ממה הוא חושש? ממה יש לו לחשוש? לכן, יותר מאשר, אני אומר את זה, ראש הממשלה משתמש בכולם, כל כך לא מטריד אותו, כל כך לא אכפת לו. אבל שני החבר'ה האלה, כל הנאומים שלנו כאן, אין לי ספק שזה רק עניין של זמן, והם יאמרו: ואללה, צדקתם. כי בסופו של עניין לא יעזור לו, לא יעזור לראש הממשלה כלום. בסופו של עניין לא משנה איך הוא יקרא לזה: המשטרה תמליץ, היועץ המשפטי יגיד, הרי זה לא יותר מסמנטיקה. בשורה התחתונה, מה שכואב יותר מכול, אדוני היושב-ראש ואני מסיים, זה איך הם הופכים את הדמוקרטיה לפייק-דמוקרטיה, הם שוברים אותה בעמוד השדרה שלה.

חברת הכנסת מיכאלי, בבקשה. תודה רבה, אדוני, חבריי חברי הכנסת, חברותיי חברות הכנסת, גברתי השרה, אדוני השר, טוב, אמרו פה כמה דברים, אדוני היושב-ראש, נגד החוק הזה. אני חושבת שבין השורות יכולתי להבין שמדובר בחוק מושחת, משום שהוא חוק פרסונלי שנועד להסתיר מהציבור את מה שמצאה המשטרה על אודות ראש הממשלה שלהם, את האופן המושחת והמשחית שבו הוא קוּדם ועדיין מקוּדם, את האלימות, צריך להגיד, האלימות השלטונית שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת מתנהלות בה, לא רק בסיפור הזה, אבל בסיפור הזה אולי יש עוד עליית מדרגה, וחציה של עוד קו אדום. אבל אני לא רוצה לדבר על ראש הממשלה, שמוביל ביד רמה את ההתנהלות האלימה הזאת, אלא אני רוצה לדבר על האנשים שמוּבלים בהתנהלות הזאת, חברות וחברי כנסת שאני רואה על הפנים שלהם שהם מתביישים ומתביישות. לא בשביל זה הם באו הנה, לבית הזה, כל אחד ואחת מהם בא עם שליחות. אבל אני רוצה לדבר בכל זאת גם לא על כולם, כי נניח שסיעת הליכוד מחויבת להחזיק את הליכוד בשלטון בכל מחיר, ואת ראש הממשלה הספציפי הזה בשלטון בכל מחיר. אבל למה האיש שלקח על עצמו בהתנדבות להיות, איך להגיד, תורן הניקיון, נכון, אדוני היושב-ראש? הוא הציג את עצמו, שר האוצר משה כחלון, כשהוא נכנס לקואליציה הזאת, כממונה על המוסר, הממונה על המשפט, הממונה על שמירת הדמוקרטיה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אחת-אחת נפלו ההתחייבויות והמחויבויות האלה, שלו, והוא הפסיק לשמור על המוסר ועל הניקיון ועל הדמוקרטיה. אני רוצה לשאול אותך, אדוני משה כחלון, שר האוצר: ממה אתה מפחד? במה הוא איים עליך? הוא איים עליך ללכת לבחירות? מזה אתה מפחד? למה אתה כל כך מפחד? האם זה בגלל שוק הדירות הקפוא, שהתחייבת שתתפטר אם מחירי הדירות לא ירדו בקדנציה שלך, ובינתיים בקדנציה שלך הם רק עלו, ב-15%? ממה אתה מפחד, מר כחלון? האם אתה מפחד אולי מזה שאחד אחרי השני נכשלים מכרזי מחיר למשתכן, ההגרלות האלה, החגיגיות, שאתה עושה, מקום אחד אחרי המקום השני? לא ברור לי, אדוני משה כחלון, ממה אתה מפחד? למה אתה מאפשר לו לגרור אותך לתוך המדמנה הזאת, על חשבון אזרחיות ואזרחי ישראל, על חשבון הדמוקרטיה שלנו? גם את,

אני רוצה לשאול אותך: למה את מצביעה בעד זה? אני רוצה לשאול את רחל עזריה, את רועי פולקמן, את אלי אלאלוף,

בשביל זה באת לפה?

בשביל זה באת לכנסת הזאת? בשביל זה את חברה בקואליציה הזאת? בשביל הדברים האלה? כי אני רוצה להזמין אותך לבוא אלינו, למפלגה שמתחייבת כבר היום, העומד בראשה מתחייב כבר היום שבחודש הראשון הממשלה שלנו תבטל את כל החוקים המושחתים האלה.

חברת הכנסת פלוסקוב, אני רוצה באמת לקרוא לך ולחברים שלך, אני באמת יודעת שבאתם לעשות כאן דברים אחרים לגמרי, ומוצאים את עצמכם עוסקים שלא בטובתכם בסיוע לשחיתות, לבוא ולעבור צד. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת אוחנה, מווג'וד. תפדל.

בנוסח הזה, אם כי הוא רוכך בצורה כל כך משמעותית שאני באמת מתקשה להבין את ההתנגדות שעולה כאן. אני תומך בחוק הזה, כי הוא נכון מבחינה עקרונית, חוקרי המשטרה, תפקידם לחקור, לאסוף ראיות. את הראיות האלה הם צריכים להביא בפני הגורם המוסמך, בין אם זה היועץ המשפטי לממשלה, בין אם זו הפרקליטות, שתפקידם, הם הגורמים המשפטנים, הם אלה שבקיאים ברזי הדין הפלילי, הם אלה שבקיאים בדיני הראיות, בכל החידושים, בפסיקה של בית המשפט העליון, לעבד את החומר שמגיע אליהם, החומר הגולמי שמגיע אליהם מהחוקרים, ובסופו של דבר לקבל החלטה אם להגיש או לא להגיש כתב אישום, החלטה שיכולה להיות גורלית לא רק עבור האדם, אלא עבור מדינה שלמה, כשמדובר באנשי ציבור. לכן אני מתנגד לרעיון הזה, שחוקרי המשטרה יעשו משהו שאינו תפקידם, לסכם, לעבד ובסופו של דבר לגבש המלצה בפני הגורם שזה תפקידו.

אומרים לי: אבל מה אתה רוצה, שאנשי הפרקליטות יעברו עכשיו על 30 ארגזים של חומר חקירה? זה תפקידם, הם אמורים לעשות את זה.

אני גם לא שמעתי טענה כזאת מהפרקליטות, כי הם אומרים: אנחנו ממילא עוברים על החומר. אם אתם ממילא עוברים על החומר, אז למה אתם צריכים שיעשו לכם בכפית את הסיכום הזה? למה אתם צריכים?

אתם תעמדו על זה שלא תקבלו את הדעה הקדומה, הדעה המוקדמת הזאת, ותעברו עליו באופן יסודי, אמיתי, מעמיק, תוך שאתם מנסים לחפש לא רק את אשמתו של החשוד, אלא גם את הראיות המזכות שאולי עולות מהחומר. חזקה על הפרקליטות, חזקה על הגורמים המשפטיים, שבקיאים ברזי הדין, שיצליחו להוציא תחת ידם, אחרי שיעברו על חומר החקירה, החלטה שהיא יותר נכונה, יותר קרובה לאמת, מהחלטה שיש בהמלצה. וככל שההמלצה עלולה לגבש את עמדתם,

שום פרקליט לא מחויב לקבל את ההמלצה של המשטרה,

אין להכחיש שמדובר באיזה משהו שדוחף אותו לקיבעון. אנחנו מבקשים באמצעות הצעת החוק הזאת למנוע את המצב הזה.

היא רוככה עד כדי כך שאני לא בטוח שזה יגשים באופן מלא את המטרה של החוק, אבל זאת מטרת החוק, ולכן אני תומך בו בלב שלם, אף שלא תמיד אני תומך במה שאנחנו מביאים מהקואליציה, בעניין הזה אני תומך בלב שלם. מצפוני איננו מייסר אותי אפילו לשנייה אחת.

חבר הכנסת חסון, שלוש דקות. תודה לך, אדוני היושב-ראש, הכול באמת כבר נאמר. אני אגיד את הדברים בצורה פשוטה. כל מי שמצביע בעד החוק הזה,

מבצע עבירה פלילית, לא פחות מזה. משבש הליכי חקירה,

בחקירה של משטרת ישראל וגורמי אכיפת החוק, זה לא פחות מעבירה פלילית. כולכם שותפים לעבירה הזאת. אני אומר לכם, אתם תצטערו על זה שלחצתם על הכפתור הירוק. אתם תצטערו. אומנם זאת רק קריאה ראשונה ועדיין אפשר,

שגם ראש הממשלה יבין שזה עדיף גם לו, אפשר עדיין, אתה מבקש להציב מכשול בפני האמת והצדק. לעצור את החוק הזה. מי שמבקש להציב מכשול בפני האמת זה אתם, כי אתם לא נותנים לגורמי אכיפת החוק לעשות את העבודה. פתאום התעוררתם. שאלתי בוועדת הפנים: מישהו בדק כמה אנשים מושפעים מהחוק הזה חוץ מראש הממשלה? גורמים אזרחיים לא השתתפו. אף אחד לא קיים דיון אמיתי ונורמלי. מי שהיה שם,

מי שהיה שם יודע את זה. אני אמרתי לכם כמה וכמה פעמים: חבר'ה, אני האחרון שמעוניין לראות את ראש הממשלה בבית הכלא או מורשע. אין לי כזאת תשוקה לעניין הזה. לא רוצה. שלא תהיה לך דאגה. אני לא רוצה. אני רוצה באמת שהוא לא יהיה יותר ראש הממשלה, אני רוצה לנצח אותו. ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, אני פעם חשבתי, היו לי הרבה טענות לנתניהו. אתה יודע, אני מכיר את נתניהו יותר ממך. אני אומר לך שהייתה לי הרבה ביקורת עליו. דיברנו באמת הרבה, אבל אף פעם לא חשבתי שהוא מושחת. באמת, לא חשבתי שהוא מושחת. אני חייב לומר, שהפעולות שנעשות בשבועות האחרונים, בפעם הראשונה מדליקות לי נורה גדולה וחזקה, ואני נאלץ להגיד שראש ממשלת ישראל הוא אדם מושחת, כי הוא מנסה להימנע מיד החוק. הוא משתמש בכוח הפוליטי שיש לו, ואתם לוקחים חלק במעשה פלילי, בשיבוש הליכי חקירה, במעשים שהם לא ראויים ואסור לקבל אותם.

אמרתי קודם, ואני אומר את זה שוב, עכשיו קצת יותר שקט, אני יכול להגיד את זה בצורה קצת יותר ברורה, כי קודם חבר הכנסת חזן לא נתן לי להוציא מילה, אז אני אגיד בצורה ברורה: אני אומר לכם, אתם תשלמו מחיר ציבורי ופוליטי גבוה מאוד, נתניהו הוא לא ראש הממשלה הבא. נתניהו גם יודע את זה, וגם הליכוד, על התנהגותו. חברי הכנסת ישלמו מחיר ציבורי גבוה. הינה, כולם שמעו וכולם הקליטו. אתה יודע למי ניתנה הנבואה?

חבר הכנסת אורן חזן,

שלוש דקות. אני מתנגד לכדורגל בשבת, אבל החרדים הסכימו, אז מי אני, קטונתי. ככה פורסם בתקשורת, שהסכמתם לכדורגל בשבת. אני קטונתי. אני מתנגד, שתדע. לא יודע, אולי, ככה פורסם, אולי זה פייק-ניוז. אולי שחקנים גויים. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, השרה,

עם ישראל כולו, תראו, אני שומע אתכם עולים אחד אחרי השני, משתמשים בכזאת זילות במילה "שחיתות", ו"מושחת" מושחת, הם מושחתים, הליכוד האלה. אני שומע אתכם צועקים פה על הצעת חוק ההמלצות. אני חייב להודות,

גם לי לא נוח עם הסיטואציה. השיח של מה שקורה כרגע עושה נזק לתנועה שלי. אני לא מסתיר את זה. הציבור עייף. אני שומע פה את חברת הכנסת יחימוביץ עומדת רק לפני כמה דקות וטוענת שראש הממשלה נתניהו קיבל מעטפות של כסף,

זה לא סיגר, רק תדמיינו מעטפות.

עוד לא בית משפט,

אבל אנחנו צריכים כבר לדמיין. לא נוח לי, לא נעים לי. אני מסתכל עליכם ואני אומר לכם: כל כך הרבה דברים קורים,

כבוד השר דרעי, למה הם לא עולים פה ומזדעקים על האפליה בשטרות החדשים, למשל? על הגזענות שלא פסה מהעולם? למה אני לא שומע אותם, זה היושב בראש שלא ננקוב בשמו, דווקא החברים של הפלסטינים שמייצגים פה בכנסת זועקים על הפיגוע במצרים? הרי אתם, כבוד השיח', מגדירים עצמכם חלק מהעולם הערבי, אז איפה אתם? מה אני לומד מזה? שבעיניכם יש דם אדום ויש דם אחר. פיגוע בווגאס, 58 נרצחים, כולם פה צועקים ומזדעקים ועולים על הבמה, פתאום לא מעניין לא המלצות, לא הדלפות ולא שחיתויות.

מעבר לגבול עם מדינה שכנה, בשכנות טובה בהסכם שלום, נרצחים 305 אזרחים שבסך הכול יצאו להתפלל, והמליאה עסוקה בדומייה. לא נמאס לכם מהצביעות הזאת? לא נמאס לכם לשבת פה ולחייך,

ולרדת אחד אחרי השני מהבמה ולהגיד,

יצא לי טוב? הנאום הזה ייכנס לפייסבוק?

הקלטתם? יהיו כמה לייקים? רבותיי, די כבר למוסר הכפול. די למוסר הכפול. אני לא זוכר איפה הייתם כשחלקים נרחבים בשמאל הישראלי חטאו, פשעו, ירקו לבאר, אני לא שמעתי את זעקות ה"שחיתות". אבל מה, בשביל לקושש כמה קולות, מה אכפת לכם לרמוס את הדמוקרטיה? אני מסיים, משפט אחד. מה אכפת לכם לרמוס את ערך השוויון? במקום שתעלו כאן, ובזה אני מסיים, ותגידו, רבותיי, החוק הזה, חוק ההמלצות, הוא חוק טוב. אגב, במגזר שלך, היושב-ראש, במגזר שלך, חדשות לבקרים, חקירות שמתפרסמות, ולעיתים גם נסגרות, נעשה עוול נורא, זה פוגע גם בתדמית של הציבור. תתמכו בחוק, תעבירו ביקורת על התקופה, תעבירו ביקורת על זה ש,

ובזה אני מסיים, לו אני הייתי ראש הממשלה, הייתי עולה לדוכן הזה והייתי אומר: החוק הזה לא יחול עליי, אבל לא מתפקידי להטיף מוסר. מה שכן מתפקידי להגיד לכם: די לצביעות, די למוסר הכפול, די לעבודה בעיניים על הציבור בישראל. תודה רבה. חיליק בר,

מנסים לצייר את זה ככה וככה, ותכף אני אגיד לך מה דוד אמסלם אמר היום בעימות שהייתי איתו בערוץ הכנסת, אבל חשוב שהציבור בישראל, שרואה אותנו, יבין דבר אחד, ולא יתבלבל, ואם הקואליציה הייתה מודה בזה,

כל מטרתו של החוק הזה היא פרסונלית, מטרתו להגן על בנימין נתניהו מהחקירה הצפויה לו, וזה כמעט מגוחך לטעון אחרת.

אדוני היושב-ראש,

שליחיו הנאמנים,

שליחיו הנאמנים של נתניהו,

אנחנו רואים, לא בוחלים בשום אמצעי כדי להגן עליו, רק שלצערי זה גם במחיר של הצרת צעדי המשטרה ורשויות אכיפת החוק שלה, שלא לדבר, אדוני היושב-ראש, על הנזק, לא רק התדמיתי,

כי כבר אין מה להרוס בתדמית של הכנסת, אלא לנזק הדמוקרטי שבהליך הפסול הזה, של החקיקה הפרסונלית,

פה מדובר בנזק ארוך טווח ומתמשך, גם לדמוקרטיה בישראל וגם לעבודת המשטרה בחקירות פליליות בעתיד, ובטח כאשר מדובר על מקרים עם פרופיל ציבורי גבוה. עוד דבר גרוע זה שהחוק הזה והשינויים בו נעשים בחדרי-חדרים, וכל ההליך הפרלמנטרי התקין בוועדות ובשיח עם האופוזיציה לא קורה, ומשמעות הדבר בסוף היא אחת, והיא פשוטה, וזה שהמשטרה לא תוכל להעביר המלצה בעניין החקירות שעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלא אם כן היועץ המשפטי,

יגיד שהוא מעוניין. אני יושב היום מול

הוא מסביר לי: לא,

אל תבין לא נכון, אם היועץ המשפטי ירצה ויבקש, אנחנו ניתן לו. עכשיו, למה בכלל להעמיד יועץ משפטי בדילמה כזאת? למה יועץ משפטי שממונה על ידי ראש הממשלה, שיש לו x ראיות, ויודע שלמשטרה יש עוד x1,000 ראיות, או 2,000, תלוי באיזה תיק, יגיד: בא לי או לא בא לי לקבל, ממתי מישהו שחוקר משהו צריך לבקש עוד ראיות,

יש? בסדר,

אני מסכים איתך,

לצייר את זה כאילו היועץ המשפטי, ברגע שיבקש, יקבל מה שהוא רוצה, זה בושה ועלבון לאינטליגנציה. אני לא מדבר על השנה מאסר

אני מקווה מאוד שהם לא מדברים גם על עיתונאים. אתה יודע, מה, מוסי, הדבר הכי מצחיק? אומר לי אמסלם היום בעימות, בערוץ הכנסת, הוא אומר לי: תקשיב,

אני, כואב לי הלב על העם. יש 15,000 אזרחים שיש להם כאלה תיקים, והם סובלים מאותה תסמונת. עכשיו פתאום אכפת להם מהעם. עכשיו אני שואל אותך דבר אחד, 40 שנה אתם בשלטון, במשך כל אחת מ-40 השנה האלה כנראה היו 15,000 או 20,000 אזרחים שסובלים מאותה תסמונת של חקירה. ממה נפשכם, מה פתאום המהירות הזאת והפזיזות בלהעביר חוק כזה? אדוני היושב-ראש, אני מסיים. זה חוק מושחת, זה חוק לא נכון, זה חוק שפוגע בדמוקרטיה, במשטרה, ובכל המערך המשפטי של ישראל, ואני קורא לכנסת ברגעים האחרונים לפני ההצבעה על החוק: אם יש לכם טיפה כבוד ואכפתיות למערך הדמוקרטי בישראל, אל תעיזו להצביע בעד החוק המושחת הזה.

תודה לחבר הכנסת חיליק בר. חבר הכנסת יוסף

אינו נוכח. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמד כאן דוד אמסלם ודיבר ארוכות, עד כמה החוק שבעצם הוא רקח, כך הייתי אומר, רקח את החוק הזה, עד כמה אין לו שום נגיעה, שום נגיעה, בראש הממשלה, אלא החוק הזה נועד להיטיב עם הציבור, כפי שהוא הסביר לנו.

אתה יודע מה הבעיה, אדוני היושב-ראש, אתה צריך לחשוב על ההקשר שבו החוק הזה בא לעולם. הסמיכות, בכל זאת, ראש הממשלה נמצא תחת חקירות. יגיד לך דוד אמסלם שהחוק הזה למעשה הונח על שולחנה של הכנסת חודשים רבים לפני שהוא בא לעולם, לכאורה, שהוא בא עכשיו לדיון במליאה. אבל אין אפשרות, אין אפשרות להפריד, מעצם העובדה שראש הממשלה נמצא תחת חקירות, והחוק הזה נדון בכנסת, זאת אומרת, מראית עין, סמיכות. ברור לכולנו שגם אם דוד אמסלם יעשה שמיניות באוויר, ואקרובטיקה כזאת ואחרת, ויראה לנו באותות ובמופתים שלכאורה לחוק הזה אין שום נגיעה בראש ממשלה, כולנו מבינים שיש לו נגיעה בראש הממשלה, ולו בגלל סמיכות הזמנים. אדוני היושב-ראש, כיצד אפשר להפריד? אתה יודע מה, לו היינו נמצאים בתרבות פוליטית ראויה יותר, ואכן אין קשר בין הדברים, היה אומר חבר הכנסת דוד אמסלם, והיה אומר ראש הממשלה: דוד יקירי, בגלל מראית העין,

בטובך, אל תביא את החוק הזה, רק לאחר שהחקירות עליי תסתיימנה. זה אם היינו באמת בחברה מופתית. זה באמת אם היינו בחברה דמוקרטית. זה באמת אם היינו בחברה שבה אכן דוד אמסלם רוצה, וראש הממשלה נתניהו, לומר: אין שום קשר בין הדברים. אבל כפי שאנחנו יודעים, כמו שכל אדם סביר יודע, קיימת זיקה מאוד מאוד עמוקה בין העובדה שראש הממשלה נמצא תחת חקירות שמחשידות אותו, ואני זהיר, שמחשידות אותו בשחיתות, לבין בואו של החוק הזה לעולם. הייתה כאן חברתי שלי יחימוביץ, לפני כן, ודיברה, ואני רוצה להצטרף לדבריה בעניין הזה, שאכן היו כמה התבטאויות שהן לא לעניין, הן על חבר הכנסת דוד אמסלם והן על חבר הכנסת דוד ביטן, הערות, ביטויים שהם אינם ראויים. יחד עם זה, אל להתבטאויות האלה להסיח את דעתנו מהמהות, והמהות היא, שחיתות שלטונית, ואנחנו צריכים כאן להיות מאוחדים.

אדוני היושב-ראש, משפט סיכום: זה עניין של הצד הזה של הבית, והצד הזה של הבית, והצד הזה של הבית. זה אינטרס ציבורי רחב, משותף לכולנו. אני מקווה שכל חברי הכנסת, גם אלה שאמורים להצביע בעד החוק הזה, יתעשתו ויצביעו נגד. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יונה. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשנת ה-70 למדינת ישראל, ויושבת פה השרה רגב שאחראית לזה,

מה שייזכר בשנת ה-70 זה האירועים האחרונים שאנחנו חווים? בשעה זאת ממש משדרים בערוץ 2 תחקיר שמחריף את התמונה עד כדי איבוד האמון, לפי דעתי, בין האזרחים והציבור לבין הנבחרים וממלאי השליחויות שבשמו של הציבור אנחנו פועלים. משהו בעייתי קורה, ואתה שואל את עצמך: האם זאת ישראל שאליה חתרנו? האם זאת ישראל שעליה נלחמנו? האם זאת ישראל בת 70 השנה? מעניין מי ידליק את המשואות השנה, ומה תהיה הכותרת של הדלקת המשואות: האם אלה יהיו פורצי דרך לשנים הבאות, או האם אלה יהיו מישהו שיצר כאן מציאות שלא אליה התכוונו? משטרת ישראל ידועה כמשטרה הטובה בעולם, משטרה שפועלת לטובת האזרחים, עם יכולת ועם עצמאות, ופתרה גם משברים ובעיות. המשטרה לא התחילה לפעול דווקא בקדנציה הזאת של המפכ"ל. אני חושב שהשאלה של המשטרה, חוזקה, אמינותה ועצמאותה, היא לא שאלה של קואליציה ואופוזיציה, אלא שאלה בסיסית של מדינה ששומרת חוק, מדינה דמוקרטית, מדינה שרוצה להתקיים גם בשנים הבאות, שיש לה איומים גדולים מבחוץ, ואם תימשך התופעה של שחיקה של היכולות הפנימיות, יהיה לה ואולי כבר יש לה, איומים גדולים גם מבפנים, ולא רק מבחוץ. כדי לעמוד באתגרים נחוצה ממשלה שמובילה את האזרחים, את המדינה, לא לפי חלוקה פוליטית אלא לפי הניסיון להגשים את היעדים הלאומיים. אני חושב שמי שדואג לאזרחים, ומי שדואג לעתיד המדינה, צריך להיות מודאג מירידת האמון, ואולי בחוק הזה, הדבר העיקרי שהוא יתרום, הוא שחיקה גדולה באמון בין מקבלי ההחלטות לבין האזרחים שלמענם אנחנו פועלים. אנחנו צריכים לומר שהכרסום באמון של הציבור ביכולת להנהיג את המדינה לעתיד טוב יותר, ביושר של בעלי התפקידים, בנאמנות של הממשלה ליעדים שהיא מחליטה עליהם בעצמה,

המשבר הזה יהיה משבר שיהיה קשה מאוד לצאת ממנו. עמדנו במשברים גדולים, גם אחרי מלחמות קשות, גם אחרי אירועים קשים היו בעבר. נדמה לי שהאירוע הזה, שאנחנו חווים בימים האלה,

הוא לא אירוע שתוכנן, אלא הוא צירוף מקרים שיכול להגיע לנקודה מאוד מאוד בעייתית, שספק אם נוכל לצאת ממנה. ולפנינו גם אתגרים גדולים, וכפי שאמרתי, איומים לא פשוטים. והינה, השנה מציינים 70 שנה למדינה. אני מציע לממשלה להתרכז בעשייה למען העתיד, לציין את 70 השנה כסיכום של מעשה נפלא, של הקמת המדינה. היכולת להגיע להישגים גדולים, האירועים שאנחנו חווים, ההחלטות שמתקבלות כאן, הרוב קובע, אבל לא תמיד הרוב צודק. במדינה דמוקרטית תמיד הרוב קובע, ואנחנו מחויבים להגדרה הזאת, אבל ההחלטה של היום היא לא החלטה שתירשם בספר ההישגים של 70 שנות עצמאות מדינת ישראל. משפט סיכום, חברי, הינה. תודה. תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת איציק שמולי, לא נמצא. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קשה להגיד בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אני שואלת את חבריי,

שיושבים בצד של הקואליציה, חברי הממשלה: מה עשיתם בחודש האחרון לטובת אזרחי ישראל? דבר אחד שעשיתם כדי באמת לדאוג למדינה. כל החודשים האלה, חוק נגד היועץ המשפטי לממשלה, חוק נגד המשטרה, כי היא חוקרת את נתניהו, כבר חקירה שישית, בואו נזכיר לציבור, חוק נגד המבקר, אתם מאיימים כל הזמן,

כי המבקר פרסם דוח חמור מאוד נגד השר אורי אריאל בשבוע שעבר, חמור מאוד נגד חבר הכנסת סמוטריץ, שלקחו כספים של הציבור והעבירו את זה עוד פעם לחברים שלהם, מנסים להחליש את היועצים המשפטיים, מנסים להחליש את כל שומרי הסף, יוצאים נגד צה"ל,

משתלחים בצבא, משתלחים ברמטכ"ל, משתלחים בנשיא המדינה. מה עשיתם בחודש הזה בשביל האזרחים? הרפורמה בקצבאות הנכים עדיין מחכה, לזה יש זמן, אבל כדי להציל את ראש הממשלה מחקירות, לזה פתאום כולם מייד נערכים.

יושבים פה אנשים, בקואליציה, שאני כל כך מעריכה את יושרתם, אני יודעת שהם הגיעו לכאן כדי באמת לסייע לאזרחי ישראל. גם במקום שיש בינינו מחלוקות פוליטיות, אני מאמינה לכם, אני מאמינה שבאתם לפה מתוך כוונות טובות. ומה קורה לכם היום, שאתם מעיזים להצביע בעד החוק המושחת הזה? מה עובר לכם בראש? אני רואה פה כמה שאפילו מפנים את הגב ולא מעיזים להקשיב. מה עובר לכם בראש? מה יקרה ביום שאחרי, כשהממשלה הזאת תיפול? לאן תלך המדינה שלנו? אתם רוצים מדינה שמנהלים אותה מקורבים? מדינה שיש בה חוק אחד ל-99% מהאזרחים וחוק אחד, חוק אחר, לאנשים שמקורבים לממשלה? אתם רוצים מדינה שבה מתחלקים כספי הציבור לפי אינטרסים פוליטיים וקומבינות, או לפי מה שבאמת צריך במערכת הבריאות שלנו, ברווחה, בחינוך? אתם רוצים מדינה שבה הערכים שקובעים לאן נלך הם שמירה, הגנה עלובה על האינטרסים הקטנים של מי שעומד בראש, המנהיג כביכול, או שמה שמוביל את הדרך זה האינטרסים של אזרחי ישראל, יהיו אשר יהיו, יגיעו מאיזה מקום שיגיעו? המחלוקת בינינו כבר מזמן היא לא מחלוקת של ימין ושמאל. היא מחלוקת על יושרה, על אומץ ציבורי, על המחשבה הפשוטה שאמורה להיות בלב ובראש של כל פוליטיקאי שמגיע למשכן הזה, וזה איך אני היום דואגת לאזרחי ישראל. והמחשבה הזאת פשוט

מהמערכת. אתם בזים לה. כשאתם יושבים היום בוועדה של אמסלם, ובזמן שראש המטה של נתניהו הולך ומסתובב שם ולוחש באוזניכם, ואתם מצביעים לפי מה שפוקד עליכם ראש ממשלה שנמצא תחת חקירות ברגעים אלה ממש, ראש ממשלה שכל אנשי הצוות שלו, שהאנשים הבכירים ביותר בלשכה שלו, או בחקירות או כבר הודו באשמה, חלקם בעבירות של מרמה, של הפרת אמונים, בחקירות על לקיחת שוחד, על שימוש באמון ובכוח שנתנו להם אזרחי ישראל כדי לדאוג לעצמם, ואתם לא מתביישים להצביע בעד החוק הזה? חברים, יש לכם פה עוד כמה דקות להחליט. אתם יכולים לקבל החלטה שהיא למען אזרחי ישראל, והציבור יודה לכם על כך. אתם כאן בשמם של אזרחי ישראל, לא בשמו של שום יו"ר מפלגה, לא בשמה של חבורת המושחתים שמנהלת את המדינה היום, אלא בשם הציבור. הממשלה הזאת, מעניינים אותה היום שני חדרים: חדר הממשלה וחדר החקירות, שמשם היא מנסה לצאת.

החברים שיושבים כאן, בכנסת, אתכם צריך לעניין הציבור. משפט לסיכום בבקשה. ואני מבקשת מכם: תעשו את המעשה הנכון למען המדינה, כי מה שקורה כאן עכשיו לא נשאר כאן. יש היום שאחרי.

תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. בבקשה. תודה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיקי לוי, ישראל אייכלר, לאה פדידה ועאידה תומא סלימאן בנושא: החשש מסגירת ההוסטלים לשיקום אסירים בגלל מחסור בתקציב.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. סייד א-ראיס, אדוני היושב-ראש, האמת היא שאנחנו, ברשימה המשותפת, דנו בינינו, דסקסנו את הנושא, ובניגוד להתנהגות האוטומטית של בעד ונגד, היו ספקות אצלנו, כי המשטרה באופן כללי היא גוף העוין את המגזר הערבי, מתייחס אל האזרחים הערבים כאל אויבים ונוהג בהם ככאלה, במיוחד רמת אלימות גבוהה, אום אל-חיראן, ירי,

וזה לא אומר כלום, אגב, חבר הכנסת גליק. שמעתי את ראש הממשלה אומר שפתיחת תחנת משטרה היא אירוע היסטורי. יש תחנת משטרה בטייבה, יש תחנת משטרה בנצרת, יש תחנת משטרה בשפרעם, יש תחנת משטרה בוואדי עארה, יש תחנת משטרה ברהט, איזה אירוע היסטורי? זה היסטרי, לא היסטורי. ולכן לא הבנתי את ההקשר, למה זה. זה פתיחת תחנת משטרה, זה הכול, זה הכול. אני חשבתי שאם הוא היה פותח אוניברסיטה, למשל, מרשה או מאשר אוניברסיטה בנצרת או בטייבה, היינו אומרים: אכן, אירוע היסטורי. או היה מפעל גדול באחד היישובים הערביים שיעסיק גברים ונשים ערבים, או אם היה מכריז על פתיחת בית חולים ממשלתי באחד היישובים הערביים. ממשלתי, בית חולים, אין בכל היישובים הערביים, לא בנצרת, שום בית חולים ממשלתי, יש שלושה בתי חולים פרטיים: יש בית חולים אנגלי, יש בית חולים צרפתי, יש בית חולים איטלקי, אין בית חולים ישראלי, בנצרת. ולכן שום אירוע היסטורי, אלא מישהו שמנסה להצטלם, להגיע, וכדומה. ולכן אמרתי שאפריורית יש לנו עמדה נגד המשטרה, כי יש למשטרה עמדה והתנהלות נגד הציבור הערבי. למרות זאת, הארומה של החוק, של ההתנהלות של היוזמים, מריחה רע. ארומה לא נוחה, חבר הכנסת יונה, פרופסור יוסי יונה, שיש בה כנראה ניסיון לחוקק חוק שמטרתו להאריך את שלטון הימין, כי מישהו חושב שאסור שתהיה המלצת משטרה, כי כנראה מישהו יודע מה יש למשטרה להמליץ, מה יש למשטרה ביד. עכשיו, החוק אומר שחל איסור, חבר הכנסת הרצוג, על פרסום המסקנה של חקירת המשטרה. אז אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה מאמין, חבר הכנסת אמסלם, אתה מאמין שגם אם החוק יעבור, לא יהיה פרסום? אז אני עכשיו אומר לך שמרוב שרשרת האינטרסנטים, כן? עורכי דין, נאשם, משטרה, תהיה הדלפה, ותהיה תחרות מי ידליף. נניח שהמלצת המשטרה: אין תשתית ראייתית נגד ראש הממשלה, אתה תראה את זה מרוח ב"ישראל היום". לא, זה מותר על פי החוק.

אם ההפך, גם תראה את זה איפשהו,

ידליפו לחוץ לארץ ויצטטו. יש כל מיני. משפט, משפט, אל תפסיק אותו.

ולכן אני אומר, למה? אגב, היות שאתה כאן, ביטן לא כאן, אני רוצה להגיד לך שראיתי את התמונה שהניפו נגדך ונגד ביטן, זה מקומם, זה מגעיל, זה לא במקום, זה אישי וזה נמוך. גם אם לא מסכימים עם מישהו, יש דרך להביע התנגדות, להביע מחלוקת. זאת לא הדרך.

אני וחבריי מסתייגים מהסגנון הזה. יש לי הרבה מה להגיד נגדך, חבר הכנסת אמסלם, לא נגדך באופן אישי, תענוג לעיתים להתווכח איתך, תודה, חבר הכנסת טיבי. אבל התמונה הזאת עשתה לי לא טוב.

תודה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת מאיר כהן, לא נמצא. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בסם אללה אל-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

תנסה, חבר

אמסלם, לא הצלחת לשכנע שזה לא קשור לראש הממשלה. ואני אתחיל בזה, איך מגיעים לחקירת ראש ממשלה? דבר ראשון, יש חשדות. זה מגיע ליועץ המשפטי לממשלה, והוא עושה בדיקה, לא חקירה. כל עוד היועץ המשפטי לא השתכנע שיש חומר ראייתי, הוא לא מאפשר חקירה. שהיועץ המשפטי אפשר חקירה של ראש הממשלה, סימן שהיועץ המשפטי השתכנע שיש חומר, שיש ראיות נגד אותו ראש ממשלה. אבל אם החוק הזה לא קשור לראש הממשלה, אז מה הדחיפות הזאת? מה הדחיפות? למה כל כך מהר? על מי רוצים להגן, אם לא על ראש הממשלה? ואני שואל, המלצת ראש הממשלה, כמו שאמר חברי ד"ר אחמד טיבי, יכולה להיות גם שסוגרים את התיקים. אז גם על זה אתם לא רוצים המלצות? אתם רוצים למשוך גם את זה, אפילו אם אין ראיות?

החוק הזה נועד למשוך זמן, וכמה שיותר זמן, שראש הממשלה ימשיך בתפקידו. הכוונה היא שהפרקליטים ישבו עם ארגזים גדולים ורבים של חומר חקירות, עד שהם יסיימו אותו הקדנציה הזאת תסתיים, והקדנציה הבאה, ואולי, חבר הכנסת אמסלם, אולי החוק הבא גם יהיה תיקון ההתיישנות כך שעד שהפרקליטות תסיים את הבדיקה שלה תהיה התיישנות גם על העבירות שמיוחסות, או נחקרות, לפחות. אז זו המלצה, עוד הצעת חוק שאפשר לעזור לו להימלט ממה שיש חשד. האם התיקים שמדברים עליהם, המשטרה, שלא תמליץ, היא לא תוכל גם לסגור תיקים? חבר הכנסת אמסלם, וביטן, אולי תסתובב? רק שנייה, הוא הצביע עליי,

המלצת המשטרה גם יכולה להיות סגירת תיק, ואני לא מדבר עכשיו על ראש הממשלה, אלא על כל נחקר. אם חוקרים מישהו בחשד מסוים, ואם המשטרה לא תמליץ, אז עד שהפרקליטות תתפנה ותבדוק את התיק, הוא יהיה במצב אי-ודאות,

מה יעשה, אם יהיה לו תיק, אם לא יהיה לו תיק,

המצב הזה, שאין המלצה ואין סיכום, המשמעות שלו היא שאנשים ימשיכו,

ואני עכשיו לא מדבר על ראש הממשלה, פרק זמן ארוך של מצב של אי-ודאות.

לא מכיר את החוק, אדוני.

אם אין סיכומים,

דיברת על הפרקליט המלווה, אני מכיר את הפרקליט המלווה. לא לא לא, אתה לא מכיר את החוק. אני מכיר את החוק. אני קובע שאתה לא מכיר את החוק, אם אתה מדבר ככה.

אני אומר, החוק הזה נועד אך ורק להגן על ראש הממשלה, ואמרו נכון, ראש ממשלה לא מחליפים אלא בקלפי. רק בקלפי מחליפים ראש ממשלה, אני איתך. אבל גם, ראש ממשלה צריך להיות נקי ידיים, ומי שאינו נקי ידיים אסור לו להמשיך יום אחד.

תודה רבה. חבר הכנסת הרצוג, ראש האופוזיציה, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כשהלכנו לעתירה על חוק מיסוי דירה שלישית, הותקפנו לגופו של עניין. בהחלט זה נושא שנוי במחלוקת, כיוון שאנחנו מאמינים בצורך לחלק את ההון בחברה הישראלית בצורה צודקת יותר. אז למה הלכנו לעתירה? כי גילינו שהליך החקיקה בכנסת היה פגום מעיקרו. ואני אמרתי באותה עת שעל איחור של יום אחד בתשלום מע"מ זורקים פה,

אנשים לכלא, אבל כשהמדינה בעצמה מפירה את הכללים ברגל גסה בהליך החקיקה שהיא יוזמת, היא חייבת

מה שקורה כרגע, בהליך החקיקה הזה, שלכאורה, טכנית, עמדת בו בכללים, חבר הכנסת אמסלם, זה העובדה שיש אי-הוגנות בולטת שעולה מתוך החוק הזה. אזרח שואל את עצמו כך: אם אני צריך לעמוד בכל הוראות החוק, האם אני אזכה באותה התייחסות של המערכת לזעקתי? לטענתי? ועובדה היא שיש מישהו שהוא מורם מעם, ואתה מחוקק למענו חוק, חוק שלגופו של עניין אפשר היה להתווכח על סעיף כזה, על סעיף אחר, אבל ברור בעליל שאתה מביא את החוק הזה אך ורק כחוק פרסונלי. אין שום סיבה אחרת, גם הודית בראיונות, גם אתה וגם עמיתך דוד ביטן, אתם הודיתם בראיונות שהחוק הזה כולו תפור אישית למען אדם אחד. הוא בא פתאום לעולם רק בעיתוי הזה. הוא בא פתאום לעולם בהיסטריה בעיתוי הזה. הוא בא בעיתוי הזה לעולם מתוך התעקשות על המועד הזה, כשכולם מבינים מה קורה במסדרונות המשטרה ומבינים שבקרוב תוגש המלצת המשטרה בתיק 1000 ותיק 2000, ואולי גם בתיקים האחרים. ותחושת האיום על גופי החקירה וגופי אכיפת החוק כפי שהיא עולה מן התהליך האלים הזה, שמתנהל כאן, במליאה, היא עצומה. היא נועדה להצמית ולהקפיא את העצמות ואת הדם של כל מי שעוסק במלאכה הישרה של שמירה על שלטון החוק, מיצוי החקירה ובירור האמת בצורה אובייקטיבית במערכת הישראלית.

לא, אבל איך שאתה מביא אותה בצורה דורסנית כרגע.

הרי לכולם ברור, תראה את הקצב של החקיקה. אתה ניפית, בשביל להגיע ליעד הזה ניפית חוקים מסדר-היום, אתה לא היססת לקיים הצבעות בשעות הבוקר המוקדמות, למלא את סדר-היום.

נתת לאנשים לדבר, סילקת את חברת הכנסת זנדברג וסילקת את חבר הכנסת בגין. נו, באמת. ועוד אתה אומר במפורש ברדיו, אמרת. שואלים אותך: האם אתה מוכן שזה יהיה מכאן ואילך? אמרת: מה יהיה עם ראש הממשלה? אמרת את זה. אתם עכשיו מתעסקים בקיזוזים של השרה רגב?

אני מצביעה על חוק ההמלצות. אני מחכה להצביע עליו. ובכן, מה שאני מנסה לומר, חבר הכנסת אמסלם, משפט סיום. לכולם ברור שאתה מביא את החוק הזה אך ורק מתוך מחויבות עמוקה למנהיג שלך. זה מאוד מכובד בעיניי, עד גבול מסוים, שבו הציבור משלם את המחיר, מחיר האי-הוגנות האי-הוגנות שחש אזרח שמסתכל ואומר: יש פה אדם מורם מעם, דואגים רק לו, ולא לכלל. ועל הדבר הזה, על האי-הוגנות הזאת, אתם בסופו של דבר תיפלו. תודה רבה. יואב קיש,

שרן השכל מוותרת. ובכן, רבותיי, אנחנו מגיעים לרגע המכונן. חבר הכנסת דוד ביטן, זה הרגע המכונן.

עברת להצבעה. אמסלם מסכם. לא, יש אמסלם, גם. איך תקרא, חכה, סבלנות.

יש בקשה לסיים לפני ארץ נהדרת. כמה דקות יש לי? שלוש דקות.

מה זה שלוש דקות? מה, אתם עושים צחוק? טוב, ערב טוב לכולם, אני, האמת, לא הייתי הרבה זמן בתוך האולם, אבל ממה ששמעתי, שמעתי אולי אלף פעם את המילה "שחיתות", ושראש הממשלה מושחת, ובסופו של דבר, זה בדיוק העניין, שלא מעניין אתכם מה יהיו תוצאות החקירה. עצם זה שיש חקירה, אז הוא אשם. אבל דוד, לא אמרנו שראש הממשלה מושחת.

עצם זה שיש חקירה. אמרתם: שחיתות, מושחת, מה לא אמרתם? החוק מושחת, החוק מושחת.

אתם בתוך חדרי החקירות, אתם ראיתם את הראיות, אתם הכול יודעים, הרי. אתה ראית?

אתם לא ראיתם, זה בטוח.

אני אומר לך דבר אחד מאוד פשוט, אתה לא ראית כלום,

ולכן אתה לא יכול להגיד על ראש ממשלה שהוא מושחת, ולא שום דבר. אבל זה לא מעניין אתכם, הרי, מה האמת. מעניין אתכם לבוא לציבור, מעניין אתכם

זאת העובדה. זאת העובדה. למה את לא נותנת לי לדבר? אני אף פעם לא מפריע לך כשאת מדברת על החוקים המיוחדים שאת רוצה להזיז בכנסת. אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, ברור שאף אחד לא יודע, אבל עצם החקירה היא זו שקובעת מבחינתכם. היא זו שצריכה לשנות סדרי עולם ולשנות את דעת הקהל במדינת ישראל. ואתם משתפים פעולה, יד ביד, עם ההדלפות ועם התקשורת, יום-יום, שעה-שעה. יש מטרה, המטרה זה לשנות את דעת הקהל. ואני אומר לכם שבשביל זה בדיוק צריך לחוקק את החוק הזה. מכיוון שהחקירה היא בעייתית, מבחינתכם. ההמלצה, עוד יותר בעייתית מבחינתכם,

זאת אומרת, בסופו של דבר, לא משנה מה יהיו התוצאות, הרי מי שקובע זה לא המשטרה. מי שקובע זה הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה.

הם אלה שקובעים. הם אלה שקובעים. אבל מה אכפת לך שתהיה המלצה? אבל במשפט הרחוב, ובמשפט שלכם, אתם רוצים להכפיש, ולשנות את דעת הקהל.

זה מה שמעניין אתכם, לא התוצאה הסופית. עד שתהיה תוצאה סופית, אם היא תהיה, אז תגידו: אוקיי, חשבנו אחרת,

אנחנו מתנצלים.

זה מה שיהיה, ותמשיכו הלאה. הרי פוליטיקאים אוהבים לומר דברים שבסוף שום דבר לא עומד מאחוריהם.

אני לא דיפלומט, אני פוליטיקאי, אבל אני לא כמוכם. כשהרצוג היה בחקירה,

כשהרצוג היה, אני עליתי בתקשורת ואמרתי שעדיין זה לא אומר שום דבר,

ואני מאמין שזכותו להילחם.

אני מתנהג אחרת, זה כל העניין. ואתה שמעת אותי, גם ברדיו וגם בטלוויזיה.

ביקשת, אבל אני מתנהג אחרת. אתה לא צריך לבקש ממני. לא, המלצות, לא אמרתי שלא יהיו המלצות. בסדר, בסדר. לא ביקשת, זה נכון. אבל בסופו של דבר, זה מה שהיה. מה הבעיה? יש תוספת ביטן חצי דקה. אבל אין פה בכלל זמן. כי סיימת, מר ביטן. לא, לא היה זמן מהתחלה. היה, היה. ביטן, כי גמרת אותו. ביטן, יש המלצה לעוד חצי דקה, או אין המלצה? ואני אומר לכם שהחוק הזה לא חל על נתניהו,

אתם לא סומכים על היועץ המשפטי? אם הוא יחשוב שצריך המלצה, שהוא צריך לקבל המלצה כדי לקבל החלטה, אז הוא יבקש את ההמלצה הזאת, וההמלצה הזאת תינתן לו, ולפי ההמלצה הזאת שיחליט מה שהוא מבין. תסביר מה מפריעה לך המלצה.

גם הדחת ראש ממשלה באמצעים לא אמצעים, גם זה סוג של שחיתות. תחשבו על זה. גם זה סוג של שחיתות. על זה גם אני יכול לומר לכם: אתם מושחתים, מכיוון שאתם מנצלים חקירה שאין בה שום דבר כדי להדיח ראש ממשלה. אנחנו קיבלנו סיגרים, תכשיטים.

אתם מנצלים שקרים על שקרים כדי להדיח ראש ממשלה. זה אקורד הסיום. זה סוג של שחיתות,

אתה מבין אותי? זה סוג של שחיתות. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת ביטן. חבר הכנסת זוהר. ביטן, אני רוצה חוק נגד השחיתות שלנו, בסדר?

חבר הכנסת מיקי זוהר. אחר כך יסכם חה"כ דוד אמסלם. שלוש דקות. חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לברך את ראש הממשלה על החתימה שלו על העצומה, בעצם, לבחינה מחודשת של חנינה של חייל, חייל במדינת ישראל, אלאור אזריה, שבסופו של דבר קיבל החלטה בשדה קרב. צריך לבחון אותה, ובחנו אותה, והחליטו שהיא החלטה לא טובה. איך אתה יודע מה זה שדה קרב? חבר הכנסת אלעזר שטרן, אנחנו לא מהמתנשאים של מפלגת יש עתיד, אנחנו מהפשוטים בימין, שמסתכלים לכולם בגובה העיניים ומכבדים כל אדם באשר הוא, בלי להתנשא עליו, אז ההערה שלך לא נרשמה, לפחות אצלי, אבל היא נרשמה אצל הציבור כהערה מתנשאת. בהמשך דבריי, אני עוד פעם חוזר ואומר, אנחנו צריכים להבין שזה חייל שקיבל החלטה בשדה קרב, ועל כן החנינה כן במקומה, ואני מברך את ראש הממשלה על ההחלטה הזאת. לגבי יש עתיד, לכם אפשר לקרוא "יש עתיד בבג"ץ".

כי אתם חוטאים לערכים בסיסיים בדמוקרטיה. אתם אינכם מקבלים את שלטון הרוב, אינכם מקבלים את עמדות הרוב, ואתם מנסים לנגח, כל פעם שיש החלטת רוב דמוקרטית, באמצעות בית המשפט העליון. האם זו הדמוקרטיה לפי תפיסתכם? אני בספק אם הייתם מקבלים את זה כשישבתם בקואליציה. אבל עמדתכם, כפי הנראה, היא עמדה תבוסתנית, עמדה תבוסתנית, שאין לה שום הבנה בסיסית במהות הדמוקרטיה, ובעיניי זה עצוב.

זה מאוד מאוד אופייני לארגוני שמאל שעותרים בגין אנשים עלומים, מדי פעם, כדי לפחות, מה שנקרא: לעשות הישגים נגד מתיישבים, למשל, ביהודה ושומרון. הפנייה הזאת היא אופיינית למפלגות שמאל כנראה גם מבחינתכם, כי הרי אתם מפלגת שמאל שמנסה להתחפש למפלגת ימין, אך ברור לנו שהגישה והדרך מובילות רק למסלול אחד, מפלגת שמאל רצינית שרוצה לקחת את השלטון ממפלגת הימין, ואנחנו כמובן נעשה הכול כדי למנוע את זה. חברים, אתם כולכם, באופוזיציה, פשוט באמוק מטורף, הכול כשיר בשביל לפגוע בראש הממשלה. ערכים דמוקרטיים בסיסיים כמו שמירה על השם הטוב של אדם, כמו הזכות לחפות, נעלמים מעיניכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ובלבד שבסופו של התהליך תצליחו להדיח את ראש הממשלה מתפקידו, לא בדרכים דמוקרטיות. לא תעשו את זה בקלפי, לא תעשו את זה בזכות אמון שיעניק לכם העם. תנסו לעשות את זה במחיר, אפילו הכבד ביותר ובלבד שהגחמה הזאת, לחזור לקואליציה או להיות מי שיוביל את המדינה הזאת, שכמובן אנחנו נדאג למנוע את זה, בדרכים הדמוקרטיות המקובלות, באמצעות שכנוע עם ישראל שאנחנו טובים יותר בשבילו בהנהגה, אתם תעשו הכול כדי לפגוע בשלטון הימין. החוק הזה, לעניות דעתי, הוא חוק נכון לא רק לכל 30,000 האיש הללו, ששילמו מחיר. 80% מהם,

חבר הכנסת דודי אמסלם, ששילמו מחיר בגין אותן החלטות שגויות של המשטרה, בזה שהם ביקשו להגיש כתב אישום. אנחנו מדברים גם על מושג של נבחרי ציבור. הרי קריירה ציבורית יכולה להיקטע בהינף יד, בהחלטה אחת, שבסוף תתברר כהחלטה לא נכונה של המשטרה, ויש נתונים שקובעים ש-80% מההחלטות האלה לא בהכרח נכונות. אז אם אנחנו נותנים יד לפגוע באישי ציבור, שימו לב, חברים, היום זה ראש הממשלה, מחר זה אחד מכם. הדבר הזה לא פוסח על אף אחד. אנחנו צריכים להזכיר, גם למשטרה לפעמים מותר לטעות. היא עושה את עבודתה טוב, וברוב המקרים היא גם צודקת, נא לסכם,

אבל יש גם מקרים שהיא טועה, ואנחנו יכולים להביא למצב שנבחר ציבור, ובפרט ראש ממשלה,

ישלם מחיר כבד בפגיעה בשמו הטוב, בשביל מה? בשביל איזושהי הדלפה? בשביל איזושהי גחמה של השמאל, תודה. להדיח את ראש הממשלה בכל מחיר? לא ולא. החוק הזה הוא חוק דמוקרטי.

אני מסיים, גברתי. הוא חוק שמגן על הדמוקרטיה. הוא חוק שמגן על אמון העם. והעם יקבע מי יהיה ראש הממשלה, לא החקירות, תודה. ולא אתם, אנשי השמאל במדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. יסכם את הדיון חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה, אדוני. מיד לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת,

האמת היא שאני לא יכול להירגע עדיין מהכתבה של ורטר, האדמו"ר שלכם, כפי שאמרתי קודם, בשבת. על דני דנון?

הוא כתב, רק שנייה, לא להפריע לי, מיקי.

מיקי, אתה רוצה, על איזה מושחת של הליכוד?

אל תתנהג באלימות. אתה תוקף מישהו שלא נמצא פה ולא יכול להגן על עצמו. אני רוצה לומר משהו. אבל אני רוצה לומר משהו. מר ורטר כתב בשבת, בין היתר, שחבר הכנסת אמסלם ישב כאן, כששוחחתי עם בגין, בחולצה מקומטת ומיוזעת.

באופן אישי,

זה הדבר שהכי כאב לי,

הבנתי,

מר ורטר, אני פונה אליך: אני מבין, לאור הדיאגנוזה שלך כאן, דרך המצלמות, אתה כנראה מבין טוב בגיהוץ חולצות.

אני מזמין אותך שתשלח לי את התעריף שאתה גובה עבור חולצה. אני מקווה שזה לא מעל 15 שקלים, כי אני מניח שאם תעסוק בגיהוץ חולצות אתה תקבל קצת יותר מאשר הכתבות שלך שוות. אתה גזען קטן ושפל. חוצפה. זה השמאל. אני מניח שאם היה כותב את זה איש ימין, כולכם הייתם צורחים. הרי רק על אמסלם יכולים לכתוב דבר כזה. על לפיד, חס ושלום. בוודאי לא על הרצוג. אבל ביטן ואמסלם, זה קלאסה. זה הסטריאוטיפ שיושב לכם בראש, שני מרוקאים שבכלל צריכים לנהל בסטה בשוק מחנה יהודה, מה הם עושים פה, בכנסת? אין להם שום השכלה, לא מבינים כלום, בכלל מחוקקים חוקים? השתגעו? דודי, אני לא רוצה להרוס לך את התיאוריה, שנייה.

אני גיניתי את העניין של הקופים. תן לי רק שנייה. אני גיניתי את זה. אני לא מדבר עליך, שמולי, הרי אתה, אני רק מספר לך את המוטיבציות של מר ורטר וכדומיו. דרך אגב, יש לכם הרבה כאלה. אנחנו לא הפגנו בפתח תקווה עם הקופים. מעולם לא ראיתי הפגנה כזאת בהפגנות הימין.

אצלנו אין דבר כזה. רק אצלכם, אצלכם במרצ ואנשי מפלגת העבודה שבאים להפגנות בשם הדמוקרטיה.

עניין אותי מאוד, היו שתי הפגנות. בית המשפט העליון החליט,

שמותר להפגין במדינת ישראל ללא רישיון. חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אני מכבד את בית המשפט לא כי, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, נא להירגע. לא כי אני חושב שהם צודקים, עולים מחבר העמים אתה העלבת. אלא כי אין דרך אחרת, אלא חייבים לכבד את ההחלטות. אבל סתם, עלה במוחי, שאלתי את עצמי, מפגינים בפתח תקווה, לא מודיעים לאף אחד, מגיעים 2,000 איש, 3,000. אולי נתקשר למשטרה, נגיד: חבר'ה, אולי באמת יבואו כמה שוטרים לראות שהכול בסדר? אולי שמישהו יבוא וישגיח על התנהלות ההפגנה?

זה שטח ציבורי, יכול להיות שאנשים יהרסו חלק מהתשתיות שם. אני בעצם עסקתי בנושא הזה יותר מ-20 שנה בעיריית ירושלים, כל הפגנה דורשת רישיון, לא כי אני מאשר לו אם להפגין על נושא כזה או אחר,

אבל יש תשתיות, יש ציבור, יש סדר, אולי מישהו אחר רוצה להפגין שם באותו יום? מישהו צריך לנהל את האירוע. בא בג"ץ, דרך אגב,

המשטרה עד היום לא יודעת איך לאכול את האירוע הזה. אבל אני שם את זה בצד, מכבד את ההחלטה. אבל במוצאי שבת לא הפגינו 2,000 איש מול הבית של מנדלבליט כמעט שנה וחצי, הפגינו 150 איש, שכל עולמם חרב עליהם, אנשים קשי יום בדרום תל אביב, שמרגישים שבאמת המדינה לא מטפלת בהם. יש שם עובדים זרים, שגרים שם, הרסו להם את החיים, מבחינתם, ובאו לזעוק את זעקתם. אלה אנשים שאין להם כסף. אני שמתי לב. אני אומר לכם, הם לא באים להפגנות במרצדסים, כמו בפתח תקווה. אלה אנשים קשי יום שבקושי יכולים להתפרנס.

בסופו של דבר עצרו אותם, הביאו שוטרים לעצור אותם.

רד.

לגבי מה שאמרת, הרצוג, תשמע,

אתם לא נותנים לעובדות לבלבל אתכם, שמתי לב. זה לא משנה מה העובדות. אתם תמשיכו, שנייה.

אנחנו נמצאים בכלל בקטע של היפוך ערכים.

מה שקורה היום, האמת זה השקר והשקר הוא האמת. הרי אין חוק יותר צודק מהחוק הזה. ומר הרצוג, לך אני מספר. אתה מדבר על הגינות, בוא תשמע. קראתי בעיתון לא מזמן שהציעו לשמרון להיות עד מדינה. בכלל, נגד מי? נגד ראש הממשלה. כשחקרו אותך ועצרו את מר בטאט, שראיתי, לא הציעו לו להיות עד מדינה, וזה בסדר.

כי לא קראתי בעיתון. לכן אני אומר: תקשיב, אני חושב שבהיבט הזה יש חוסר הגינות וסימטריה בדיוק לצד השני. לא בדיוק כמו שאתה מציג את הדברים, אלא בדיוק הפוך. זאת התחושה שלי, כאזרח.

מדינת ישראל חשובה לי לא פחות מלך, ואני מסכים איתך שאם ראש ממשלה, וכל איש ציבור, עובר על החוק, ובוודאי אם הוא בן אדם שעבר על החוק בנושא של שחיתות, בוודאי הוא לא צריך להישאר בתפקידו, על זה אין מחלוקת בכלל, אלא שאנחנו טוענים, ואני טוען גם בנושא הזה, שאתם עושים עוול לעניין, אתם לוקחים חוק שטוב לאזרחי מדינת ישראל, לוקחים אותו לקטע הפוליטי.

אני מבקש שתחשבו עוד פעם, ואני מניח שתתמכו בחוק. תודה רבה. תודה רבה, לחבר הכנסת דוד אמסלם. רבותיי, על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) שנייה, תפעילו בבקשה את המיקרופון של אילן גילאון. בבקשה, אדוני. כן, חבר הכנסת. אני מבקשת לחזור, אנחנו לא שמענו פה. חבר הכנסת אילן גילאון, מה ביקשת? ביקשתי להפוך את ההצבעה להצבעת אי-אמון בממשלה. להמלצה על הצבעת אי-אמון בממשלה.

אנחנו מבקשים להצביע עכשיו.

אנחנו מבקשים להצביע עכשיו. מי שבעד החוק הוא נגד האי-אמון. תודה, אדוני. אנחנו כעת נצביע. מי שבעד החוק הוא בעד החוק. מי שמתנגד, רציתי להגיד הפוך: מי שבעד החוק הוא נגד אי-אמון,

מי שנגד החוק הוא בעד אי-אמון. הכול ברור?

אני חוזרת.

מה עוד פעם? הם לא הבינו. למה, מישהו לא הבין, אתה חושב? אני חושבת שכולם הבינו. רבותיי, אני חוזרת ואומרת: על פי בקשת האופוזיציה, יש כאן בקשה להצבעה שמית. מכיוון שהאופוזיציה ביקשה לראות בזה הצבעה על אי-אמון, הממשלה מבקשת להצביע עכשיו, אז אנחנו כרגע מתחילים, על שני דברים. אנחנו מצביעים על שני דברים בבת-אחת. כרגע, גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת להתחיל בהצבעה. שוב אני חוזרת: מי שבעד הצעת החוק הוא נגד אי-אמון. עכשיו בסדר, אחמד? תודה רבה, אדוני. בבקשה, גברתי, נא להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, בעד ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, נגד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן,

מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן,

יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, בעד יחיאל חיליק בר, נגד איתן ברושי, נגד עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, אינה נוכחת יוסף ג'בארין,

אילן גילאון, נגד יהודה גליק,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד שרן השכל, בעד יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן,

דב חנין,

אכרם חסון,

יואל חסון, נגד אחמד טיבי,

מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, נגד שלי יחימוביץ,

חיים ילין,

איתן כבל, נגד

אינו נוכח יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי,

יריב לוין,

יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד,

מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, בעד ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אברהם נגוסה,

משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, נגד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר,

לאה פדידה,

רועי פולקמן, בעד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש,

איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד מוסי רז,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, נגד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, נגד סתיו שפיר,

איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, נגד תודה, גברתי. אני מבקשת לקרוא בשמות חברי הכנסת שעדיין לא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח מירב בן ארי, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת יוסף עטאונה, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת תודה, גברתי. האם יש באולם חברי כנסת שמעוניינים להצביע ועדיין לא הצביעו? אין. תמה ההצבעה. נא לסכם את התוצאות. להלן תוצאות ההצבעה: בעד החוק ונגד האי-אמון 46 חברי כנסת, נגד החוק ובעד האי-אמון, 37 חברי כנסת. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח 2017, התקבלה בקריאה ראשונה, וחוזרת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת האי-אמון נדחתה. הודעה לוועדת הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת,

לפני כמה ימים, והקראתי חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון מטעם סיעת מרצ. היו טענות שנשמעו גם מצד מרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יואל חסון, שהמקום הזה בעצם שייך למחנה הציוני, וטענו מסיעת מרצ שהמקום שייך למרצ. הטעות שהייתה קרתה כך, וחשוב לי רק להבהיר את זה, בתחילת הקדנציה,

חברת הכנסת גלאון, שהיום כבר לא נמצאת איתנו, ישבה בוועדת החוץ והביטחון על מקום של המחנה הציוני, ולכן הייתה חשיבה שזה בעצם המקום שעכשיו מנסים לעשות החלפה ללא תיאום עם המחנה הציוני. אבל בבדיקה שעשינו אנחנו, אנחנו העלינו לקראת סוף הכנס הקודם את מספר חברי הוועדה בוועדת החוץ והביטחון מ-17 ל-21, שני מקומות לאופוזיציה, שני מקומות לקואליציה. אחד מהמקומות לאופוזיציה אכן הלך למרצ, מה שקודם לא היה,

המקום שעליו ישבה חברת הכנסת גלאון חזר למחנה הציוני, וזה היה הטעות והבלבול, ולכן עכשיו אני מודיע לפרוטוקול שוועדת החוץ והביטחון, מה, סמוטריץ? נגמרה ההצבעה? ההצבעה נגמרה מה, לא שמעת? כולם רוצים לשמוע מה קורה ולראות את, היית מאוד עסוק,

כולם רוצים לראות את המינוי של עיסאווי פריג' בוועדת חוץ וביטחון, אתה בדיוק ברגע הקריטי.

ולכן, אני מודיע בזה לפרוטוקול על חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון. מטעם סיעת מרצ במקום הפנוי לסיעה יכהן חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

תודה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש, יושב-ראש ועדת הכנסת. בהצלחה, כמובן. רבותיי, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י' בכסלו התשע"ח,